ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 123), התשע"ח 2018,

לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 18) (היחידה לשחרור ממאסרים קצרים), התשע"ח 2018. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 146) (חלוקת הכנסות), התשע"ח 2018, של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

17) (שטח מצללה), התשע"ח 2018,

לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק

וכלה בהצעת חוק פ/5451/20: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות)

התניית יום שבתון באישור הצבעה), התשע"ח 2018,

חברי הכנסת עודד פורר, חמד עמאר, רוברט אילטוב ויוליה מלינובסקי, הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון, זכאות ליתום שהתייתם משני הוריו לאחר גיל 37), התשע"ח 2018, מאת חבר הכנסת משה גפני, הצעת חוק להנצחת זכרה של גולדה מאיר, התשע"ח 2018, מאת חברי הכנסת מרב מיכאלי, יצחק הרצוג, ציפי לבני, שלי יחימוביץ, סתיו שפיר, איציק

תמיד יש לו מה לומר, אתה אומר.

ברושי תמיד אוהב להיות ראשון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו ביקרנו, המחנה הציוני, בעוטף עזה ובשדרות, ואני מניח שלא נחדש פה הרבה, אבל בכל זאת אני רוצה לומר לך,

ולחברי הכנסת, שהפעילות שנעשית שם היום בעוטף עזה, אין בה גיבוי לפיצוי. גם אם ראש הממשלה אמר שיקזזו מהכספים שעוברים לרצועת עזה, אין מצב חירום ואין מצב מלחמה.

אנחנו במציאות מורכבת. גם שר התיירות פה, ולפני שבוע-שבועיים דיברנו על תוצאות של אירועים כאלה במקומות אחרים, ובגולן ובעוטף עזה.

נגרמים נזקים גדולים משרפת שדות, משרפת יערות, משרפה של שטחי מרעה, נגרמים נזקים לתיירות, נגרמים נזקים או אובדן הכנסה בתחומים נוספים, והוצאות בגין המציאות המורכבת, והמדינה לא מצאה את הזמן ואת הדרך לקבוע את הכללים שבגינם יינתן פיצוי למי שחי שם שנים רבות ומשקיע מאמץ גדול, וגם נתון בסיכון גדול. אני פונה לכנסת, פונה לממשלה, לקבוע את הכללים כדי שנוכל, כמו בהזדמנות אחרת, לפצות על נזקים, וכפי שהציבור רואה, הם נזקים גדולים וגם לאורך תקופה ארוכה. מכאן אני רוצה להביע הערכה גדולה לתושבים ולאזרחים הרבים ששותפים למאמץ הזה לעמוד בכל תנאי גם בימים קשים.

תודה, חבר הכנסת ברושי. תרתם אתמול בעקבותיי. גם אני הייתי בעוטף עזה ושמעתי על הביקור שלכם. נשיאות הכנסת אישרה היום את הנושא שהעלית, שאילתה בנושא הפיצויים, וגם דיון במליאה בנושא של הערכה לתושבי עוטף עזה. נציגי כל הסיעות הביעו רצון להשתתף בדיון הזה.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים לדובר הבא. הדובר הבא יהיה חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, ואחריו, חבר הכנסת מוסי רז. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, במלחמות יש נפגעים, אבל יש שני סוגי בני אדם שצריך לשמור שלא לפגוע בהם, ובמיוחד במתכוון: עיתונאים, במיוחד כשיש להם תג של עיתונאי, ושנית, האנשים המצילים חיים, הרופאים, האחים, העוזרים לנפצעים. שני סוגי אנשים, לא פוגעים בהם. אבל בואו נראה בעזה. יאסר מורתג'א, היה לו נשק, והנשק הזה קטלני, זה המצלמה שלו.

כדי לא להראות מה קורה שם, פגעו בו באש של צלף. רזאן נג'אר באה לעזור.

לאלה שנפצעו. רואים את הלבוש שלה. כל הנשק שהיה לה זה עזרה ראשונה שהיא יכולה להגיש לנפצעים.

שיש הוראה מסוימת שמי שנפצע, צריך לדמם עד שימות, ולכן פגעו בה. דברים כאלה, בעולם קוראים להם פשעי מלחמה.

תודה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, שוב תקלה חמורה בצבא: הפעם נדרשו חיילים של פיקוד העורף, חיילות וחיילים, חיילים, לחבוש כיפה, וחיילות, ללבוש חצאית, כשהגיעו לבית ספר מזרם מסוים. בכל פעם שיש איזושהי התנגשות הכי קטנה, ברור לקברניטים שהחילונים צריכים לרמוס את עצמם בפני איזושהי ישות אחרת, שהיא כביכול עגלה מלאה, מול אותה עגלה ריקה. ושר הביטחון, החילוני לכאורה, לא עושה עם הדבר הזה שום דבר. שר החינוך,

אולי יש לו מה להגיד על הנושא הזה, ממשיך להגיד "הדתה שמדתה",

לעצום עיניים, לדחוף את הראש בחול ולהתעלם ממה שקורה, ואולי גם תוך כדי להזרים עוד כסף לעמותות דתיות שיוצרות עוד ומחזקות את התהליך הזה שבו מכריחים אנשים לנהוג בניגוד לדתם. ההרשמה שלי הייתה לטובת השאילתות לשרה. בסדר גמור. לזה עוד נגיע. אם כן, אנחנו עוברים לחברת הכנסת עליזה לביא.

אחריה, חבר הכנסת נחמן שי. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבריי חברי הכנסת, גם אני מצטרפת בחיבוק חם ואוהב לתושבי הדרום ורוצה לחזק אותם מפה, מכנסת ישראל. היום קיימנו דיון בוועדה לביקורת המדינה על מיגון ועל מה שקורה כאן בצפון ובכלל. הנתונים ממש לא לטובתנו, ויותר מדי שנים אנחנו שומעים את הנתונים הללו ועל כך שלא ממגנים ולא משקיעים ולא מקדישים. יש כמה וכמה ידיים, אבל שמיכת הטלאים הזאת לא נתפרת היטב. אנחנו יודעים מי השכנים שלנו ואיפה אנחנו חיים, אבל 26% מכלל תושבי מדינת ישראל לא ממוגנים. הנתונים הם לא טובים והם לא לטובתנו, ואנחנו צריכים לבוא ולראות איך עושים את זה נכון ואיך מאחדים כוחות ואיך עובדים כמו שצריך. ושמענו בדיון על ראש עיריית עכו, ואני רוצה לחזק אותו מכאן. זה לכאורה לא היה תפקידו, אבל הוא בעצם יזם חוק עזר עירוני שבא ונועל את המקלטים של העיר, מנקה אותם, מנגיש אותם לשעת הצורך. אם הממשלה לא נותנת מענים, אני קוראת פה לראשי ערים ולראשי רשויות לבוא ולתת מענה לתושבים ולאזרחים. לא יעלה על הדעת. אנחנו רואים את התמונות, אנחנו יודעים באיזו מציאות אנחנו חיים, ותושבי מדינת ישראל שקרובים לגבולות לא מוגנים.

זה נושא שכנסת ישראל חייבת לתת עליו את הדעת. זאת המשמרת שלנו. זה הזמן שאנחנו פה יושבים בדיונים בוועדות וצריכים בכל הכלים של הפרלמנט לבוא ולראות איך מקדמים את המיגון במדינת ישראל. תודה, חברת הכנסת לביא. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לברך אותנו על שלפני שבוע ימים חתמנו, מדינת ישראל, עם ממשלת מיאנמר על הסכם לשיתוף פעולה בנושא חינוך. צריך דמיון רב, וחתמה על זה סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, צריך דמיון רב בשביל לחשוב על מה ידברו ישראל ומיאנמר בנושא החינוך. זאת מדינה שהאו"ם הגדיר אותה כמי שמבצעת טיהור אתני על פי הספר, מדינה שהוטל עליה אמברגו על מכירות נשק על ידי האיחוד האירופי והממשל האמריקני, מדינה שכולם יודעים בעולם כולו שפעלה באופן רצחני כנגד המיעוט של הרוהינגה. אפשר לנהל מדיניות חוץ של אינטרסים ולהגיד: אין מה לעשות,

רוצות לשרוד בעולם הזה, העולם אכזרי. בסדר, אבל הסכם חינוך? מילא מה אנחנו יודעים להציע להם, מה הם מציעים לנו? מה המדינה הזאת יודעת להציע למדינת ישראל? באמת הגיע הזמן שבמשרד החוץ יפעילו גם שיקול דעת. לא מוכרחים להתחבק עם כולם. אפשר גם קצת ללכת כמו דורבנים, מרחוק אחד עם השני. לא מוכרחים להתחבק עם כולם. מחפשים יְדִידוֹת או מחפשים יְדִידוּת, זה בסדר, אבל לא עם כל העולם. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת איל בן ראובן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הבוקר בוועדת הפנים החליט השר גלנט, כאמצעי לשיווק תוכנית גרנדיוזית להקמת מספר רב של יישובים שהוא מציע, לתקוף את החברה הערבית בנגב, את החברה הבדואית, בצורה משולחת רסן, ולהסית נגדה בצורה מקוממת ואומללה, לפי דעתי. ההסתה הזאת לא תוביל לכך שיהיה שסע בחברה בנגב בין ערבים ליהודים. יש שיתוף פעולה בין ראשי רשויות, ערבים ויהודים, החברה האזרחית בנגב עובדת יחדיו בהמון פרויקטים משותפים למען פיתוח הנגב. הנגב לא יתפתח על פי רצונותיו ודעותיו של גלנט. מוטב שהצעות אומללות כאלה לא יישמעו כנגד החברה בכללותה, החברה הבדואית בנגב. כולנו ביחד נפתח את הנגב, כולנו נישאר בנגב ואף אחד לא יעיף את השני משם.

תודה לחבר הכנסת סעיד אלחרומי. חבר הכנסת איל בן ראובן, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, 36 שנה לקרב סולטאן יעקוב. שלושה חיילים, זכריה באומל, יהודה כץ וצבי פלדמן, לא חזרו לביתם. השתתפתי במלחמה ההיא כמפקד גדוד טנקים בגזרה המערבית, ובהמשך לחמתי בטנקים סוריים באותו מרחב, מרחב סולטאן יעקוב, במרחב של הקרב הקשה הזה, שממנו לא חזרו החיילים. אני זוכר את המצוקה הקבועה באשר לאי-ודאות וחוסר המידע באשר לגורלם.

עם שחרורי מצה"ל, עסקתי במשך חמש שנים יום-יום, כמנכ"ל לחופש נולד, בניסיון להביא מידע באשר לגורלם של החיילים. לצערי, מאמצים גדולים בשיתוף עם צה"ל והמוסד לא הביאו עד היום לתוצאות. הייתי אצל מרים באומל לפני כחודש. היא והמשפחות האחרות עדיין מחכות לדעת מה עלה בגורלם של הבנים. חובתנו כמדינה לא להרים ידיים ולהמשיך לעשות כל מאמץ על מנת להביא את החיילים חזרה למשפחותיהם, חיים או לא.

תודה, חבר הכנסת איל בן ראובן. חבר הכנסת טלב אבו עראר, בבקשה, אדוני, ואחריו, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. תודה, מכובדי היושב-ראש. מכובדי השר, אני רוצה לפנות בשאלה לכבודו, יושב-ראש הכנסת: האם האזרחים הבדואים בנגב נמנים עם האוכלוסייה הישראלית כאן או שהם חיים במדינה אחרת? אני רוצה תשובה על זה, תשובה מעשית.

היום היה דיון בוועדת מבקר המדינה על דוח מבקר המדינה לגבי המיגון. כותבים שם שחצי מאזרחי המדינה לא ממוגנים. אני לא יודע אם הנתון הזה כולל את האוכלוסייה הבדואית בנגב, שכמעט 100,000 בני אדם שם בלי שום אמצעי מיגון, לא מקלט, לא ממ"ד, אפילו אזעקה לא שומעים, מנותקים מהעולם בכלל. מי ידאג להם?

אני שואל את השאלה הזאת כי רק לפני שנתיים-שלוש באו רקטה או טיל ופגעו בבדואי אחד מזרחית לדימונה והוא נהרג. גם אחרי שהוא נהרג, מה עשתה המדינה?

דימונה, בסדר. מה עשתה המדינה? הבדואים הם אזרחים במדינה הזאת. הם ילידי הארץ הזאת. הם לא פלשו לאדמה, לא שדדו את האדמה, לא היגרו. הם לפני כולם כאן.

תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין,

ואחריה, חבר הכנסת ואאל יונס. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אתמול היה לי יום דרומי. יחד עם הסיעה שלי הייתי בעוטף עזה, ואני רוצה לספר לכם על הריח שעומד בכניסה לשדרות. מהשנייה הראשונה, מהעפיפון הראשון, גם בעזרתו של חברי חבר הכנסת חיים ילין, שמתגורר שם, הבנתי שלא מדובר בעניין של מה בכך, הבנתי שמדובר בדבר שינצלו אותו כדי לפגוע בתושבים.

אדוני היושב-ראש וחבריי חברי הכנסת, כשנכנסים לשדרות וכשמגיעים לעוטף עומד באוויר ריח כבד של שרפה, וזה פשוט לא יכול להיות. 25,000 דונם.

אדוני היושב-ראש, לראש הממשלה אתמול במכתב על מנת להכריז על האזור כאזור מוכה אסון. אני מבינה את המורכבות שנלווית לעניין, אבל אני חושבת שזאת הדרך היחידה להוציא לפועל הוראות שעה בכל התחומים שנוגעים בכך, גם כשמדובר במס רכוש, גם כשמדובר בתיירנים, ובוודאי ובוודאי כשמדובר בחקלאים. את הערב סיימתי אתמול בבאר שבע, במרכז גילת, בדיון שלא היה פשוט, אדוני היושב-ראש, כי אנשים שתומכים בליכוד חשבו שהדרך הנאותה לקבל את תשומת ליבי זה לשים מוזיקה מאוד מאוד חזקה, כדי שאני לא אוכל להמשיך לדבר עם האנשים שהזמינו אותי לשם, למרכז גילת בשכונה ד'. לשמחתי הם הבינו שיש לי אופי קשה, סלוניקאית. נשארתי שם, ובסופו של דבר הם נשארו איתי והסכמנו שגם על מה שאנחנו לא מסכימים, בסוף אנחנו עם אחד, ציבור אחד. אני רוצה להודות מקרב לב לאנשים שארגנו את זה, לשמשון בונקר,

אדוני היושב-ראש,

למשה אביטן ולאבי, ואני מקווה שעכשיו יודעים שרב המחבר בינינו על המפריד.

תודה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. חבר הכנסת ואאל יונס,

ואחריו, חבר הכנסת זוהיר בהלול. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום השתתפתי בדיון של ראשי רשויות באזור ואדי עארה עם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עירון, שדנה בבקשת המועצה המקומית חריש להרחבת גבול שיפוטה. שטח השיפוט של המועצה המקומית חריש הינו 7,000 דונם, וקיימות בו כ-4,000 יחידות דיור בנייה זמינות והיתרי בנייה ל-6,000 יחידות דיור נוספות. עם זאת, מתגוררות ביישוב כיום אך ורק 300 מאות משפחות, המונות כ-1,200 תושבים בלבד. לפי בקשתם, רוצים להכפיל את השטח פי שלושה, וכך יגיע שטח השיפוט של חריש ל-20,000 דונם. הרחבת חריש תבוא על חשבונם של תושבי ואדי עארה, החיים במצוקת דיור גדולה מאוד, חוסר בתוכניות מתאר, אלפי זוגות צעירים חסרי דיור וללא שום תוכניות עתידיות שיבטיחו את עתיד הצעירים באזור. נוסף על כך, אלפי צווי הריסה באזור ואדי עארה מרחפים מעל ראשינו. אדוני היושב-ראש, במקום לטפל ולתת מענה לכל הבעיות הללו למען השוויון בזכות הכי בסיסית במדינה שמתפארת בדמוקרטיה שלה, היא באה ומכפישה את תושבי ואדי עארה. אני רק רוצה להעלות בפניכם כמה מספרים שיבהירו את משמעות הנושא וחשיבותו: שטח השיפוט של המועצה המקומית חריש הינו 7,000 דונם, עם 1,200 תושבים, הכפר שלי, ערערה, שטח השיפוט שלו הוא 9,000 דונם, עם 24,000 תושבים. רוצים להחליש את החלש ולחזק את החזק. פשוט בושה.

אני קורא לדחות את בקשת המועצה המקומית חריש לאלתר. תודה. אדוני היושב-ראש, אחד מהפשעים החמורים ביותר שהתרחשו במדינת ישראל בשנים האחרונות, הרצח של מוחמד אבו ח'דיר, אחת מהרציחות הנתעבות ביותר בתולדות המדינה. המדינה קיימה את המוטל עליה: העמידה את שלושת רוצחיו של מוחמד אבו ח'דיר לדין, הוא כמובן נדון, וגם תביעה לערעור נדחתה, ובסופו של דבר פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לפרקליט המדינה בקשה לגביית הכסף. ופרקליט המדינה, באופן תמוה ביותר, ואני ממש מתחלחל כאשר אני אומר זאת, פרקליט המדינה שי ניצן ביקש לבדוק את היכולות הכלכליות לגביית הכסף, והסתבר, על פי משנתו, שאין בחזקתן של המשפחות הללו של שלושת הרוצחים אמצעים כדי לשלם את הכסף, ולכן הדבר הזה נדחה. אני רואה בחומרה רבה את העניין הזה. זה מנוגד לחלוטין לערכיה ולחמלתה של מדינת ישראל. החברה בישראל התחלחלה והזדעזעה מאותו מקרה. רק להזכיר לך, אדוני היושב-ראש, שבשנה שעברה הוגשו שתי תביעות נגד שתי משפחות פלסטיניות שפגעו באופן אנוש, אכזרי ביותר, במשפחות של יהודים, ולהן, למרות מצבן הדל מבחינת אמצעים, הוגשה תביעה של כ-10 מיליון שקלים. מדוע האיפה והאיפה במדינת ישראל, וטחנות הצדק טוחנות בצורה אכזרית? תודה לחבר הכנסת זוהיר בהלול. חבר הכנסת יוסי יונה,

ואחריו, חברת הכנסת לאה פדידה. אני מבקש לקרוא מתוך אחד מעיתוני האינטרנט. כך כתוב שם: באנו לירושלים במיוחד, הגענו לחגוג יום הולדת לידידה. הייתי שם המון פעמים במקום הזה. ספציפית הגעתי עם חבר שלי, שהוא איש מג"ב, ואז פנתה אלינו הסלקטורית ואמרה לחבר שלי: מה זה, לקוסט? הוא אמר לה: כן,

אני שוטר, והציג לה תעודה. ואז הגיע אחד היחצנים ואמר לה: אל תכניסי אותו. הוא מעיד על חברו, הוא אומר: מדובר פה בבן אדם שהוא 17 שנה במשטרה, לא בן אדם מהרחוב. חבר שלי ממש התבייש. אני רואה אותו עם דמעות בעיניים. בן אדם חזק, לוחם, אומר לי: תקשיב, אני לא הושפלתי בחיים ככה ליד אנשים. ואני פונה אליכם, חברות וחברי הכנסת: יש לי הצעת חוק שהונחה כאן על השולחן להחתים חברי כנסת, ויש כאלה שעדיין מהססים ואומרים לי: על מה אתה מדבר? האפליה הזאת עברה מן העולם. הסלקטורים הם תופעה נכחדת. לא, אדוני היושב-ראש.

חברות וחברי הכנסת, התופעה הזאת קיימת ושרירה. אדם, אם הוא בעל חזות מזרחית, יוצא חבר המדינות, יוצא אתיופיה, ערבי, יגיע למועדון הזה ובאחת יאמרו לו: סליחה, האירוע סגור. הצעת החוק שאני הנחתי על שולחנה של הכנסת מונעת מבעל מועדון להכריז על אירוע סגור באופן ספונטני. אתה רוצה אירוע סגור, אדוני היקר? אתה חייב, על פי החוק שאני הצעתי, להודיע על כך 24 שעות לפני כן. ואני מבקש מכל חברות וחברי הכנסת שלא חתמו עדיין על הצעת החוק הזאת להצטרף להצעת החוק כדי לעשות עוד צעד כדי למגר את התופעה המקוממת הזאת בישראל.

תודה, חבר הכנסת יונה. חברת הכנסת לאה פדידה, בבקשה, גברתי, ואחריה, חברת הכנסת ענת ברקו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בצפון פתחו העובדים הסוציאליים בסכסוך עבודה. ולמה? הם התפלאו לשמוע מעל גבי העיתון שמנהל המחוז, שאחראי לכל העובדים הסוציאליים, לא צריך להיות בעל רקע של עבודה סוציאלית. זה תקדים מסוכן. הרי מנהל בית חולים צריך להית רופא, מנהל לשכת עורכי הדין צריך להיות עורך דין, אז מה קרה כאן עם העובדים הסוציאליים,

מדיניות, רגישות, להכיר את המכלול של הבעיות? וכמובן שזה נעשה בצפון, אז אולי לא כל כך אכפת לו, לשר לשירותי רווחה. אבל לא יעלה על הדעת שאנחנו נאשר ונסכים ולא נפתח פה, שכדי להיות מנהל של כל העובדים הסוציאליים בצפון לא צריך רקע של עובדים סוציאליים. זה מריח לא טוב, זה מביע חוסר אמון וזה מזלזל באנשים שצריכים את השירות. אני קוראת לכם לעזור לי ולהם לתקן את המצב.

תודה, חברת הכנסת לאה פדידה.

הכנסת ענת ברקו, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת ג'מעה אזברגה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חברי חבר הכנסת חאג' יחיא, פשע זה שחמאס שולח נשים וילדים לפרוץ את הגבול כדי לפגוע באזרחי ישראל, פשע זה ששורפים יבולים, ששורפים עצים,

בניגוד לחוקי האסלאם, ואתה מכיר את זה, פשע, שמשתמשים בילדים ובנשים כמגן חי,

שאתם לא מבקשים את הגופות של החללים ואת אזרחי ישראל הישאם ומנגיסטו. זה פשע,

שיש פירומניה קולקטיבית, וכל מיני דיונים הזויים בתוך הכנסת הזאת: היום על מעמד הנשים בעזה, על הפגיעה בהן, בלי להתייחס ובלי להזכיר במילה אחת את המילה חמאס. אין חמאס. הם לא מדכאים נשים, החמאס.

הם לא שוחטים נשים על כל מיני דברים. שום מילה על הדיכוי ועל השימוש בנשים ובילדים שלהם והשלכתם כבשר תותחים. על זה אף אחד לא מדבר, זה לא מעניין אף אחד. זה הפשע האמיתי, וכדאי מאוד שתתייחסו לזה.

אני מפנה אתכם למה שאמר אבן ח'לדון במאה ה-14. אני בטוחה שחלק מכם מכירים, אני מעדיפה שלא לצטט.

תודה לחברת הכנסת ענת ברקו. חבר הכנסת ג'מעה אזברגה, בבקשה, אדוני. אחריו חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום גם אני השתתפתי בדיון של ועדת הפנים. השר גלנט בא עם נתונים שהם פשוט מאוד שקר ולא נכונים והטעיה של הציבור, שכאילו הוא הולך להקים חמישה יישובים בנגב בגלל שהבדואים משתלטים על קרקעות של המדינה. אני רוצה להגיד כאן, על מנת שהציבור ידע, שהבדואים יושבים על פחות מ-3% מהקרקע של הנגב, ואנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא 32% מאוכלוסיית הנגב. 35 כפרים דורשים כבר 40 שנה להכיר בהם, ולא מכירים. בושה וחרפה, הוא רושם יישובים ליהודים בלבד. חוץ ממבואות ערד שהוא מקים, עוד חמישה יישובים על מנת, מראייה ביטחונית, להקים כאילו חיץ בין הגדה המערבית לנגב. ואני אומר דבר פשוט מאוד: מדוע לא יכיר בכפרים הקיימים עוד לפני המדינה, ההקמה, ביישובים הבדואים שנמצאים כבר שם? אנשים פשוט מאוד רוצים רק שיכירו בכפרים הקיימים.

תודה, חבר הכנסת אזברגה. חבר הכנסת אחמד טיבי,

ואחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אדוני היושב-ראש, רזאן א-נג'אר, המלאך בלבן, הייתה עם חלוק, הגישה סיוע רפואי לפצועים בעזה ועלתה בכוונת של צלף. מה עושה צלף? צלף, מרינה, מכוון, רואה, מתמקד, מקבל הוראה, וכדור פילח את גופה של רזאן. היא הייתה בת 21. היא לא גרמה נזק לאף אחד, היא רק סייעה לאנשים. כל כך אנושית, כל כך לבנה, כל כך מלאכית. ואני תוהה מה חשב לו הצלף באותו רגע. מה הפריע לו במעשיה של רזאן? למה לא רעשה המדינה שממנה בא הצלף? למה לא רעשה ארצות הברית, שמגינה על טרור הצלפים?

קראתי מה שכתבה רזאן בפוסט האחרון שלה: (אומר דברים בשפה הערבית,

חוזרת ולא אחזור בי,

כל יום אני נמצאת בטוחה על אדמתי ומוקפת בבני עמי, ואנו ממשיכים בהפגנות של ימי שישי מעזה עד חיפה. אנו שולחים את תנחומינו לאבא שלה, אשרף נג'אר, ולאימא שלה, אום רזאן. אום רזאן אמרה: בתי פרח ואוהבת פרחים. רזאן נג'אר, השהידה של האנושיות, בשמי ובשם הרשימה המשותפת ובשם כל בני עמך בחיפה,

בעארה ובכל מקום, אנו מקדישים פרח למצחך היקר. ואשר לחלק מהפלספנים שנמצאים פה, ) תודה רבה.

( הערכים של רזאן נג'אר הם מעל לערכים של ענת ברקו וניקי היילי, והנעל של רזאן נג'אר שווה לראש של ניקי היילי ולבוס של ניקי היילי.) זאת כבר אפילו לא הצעה דחופה,

זה לפחות עשר דקות כבר. בין עזה לחיפה,

חבר הכנסת טיבי, אתה מפריע. הם ערכים של חיים, ואת מקדשת מוות. חבר הכנסת טיבי, אתה מפריע כרגע. בבקשה. חברת הכנסת ענת ברקו, גם את. בבקשה, גברתי. הוא פנה אליי, ותתייחסו בכבוד. את והיא והיא. אין לכן כבוד לאנשים. אני מדבר לא נכון? שמעת אותי מדבר לא נכון? חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

יכול ללמד אותנו ויכול לחנך אותנו מחדש. אז בואו תקשיבו.

אני קיימתי דיון, חברת הכנסת ענת ברקו, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. אני חושבת שאותך במיוחד אף אחד לא יצליח לחנך. מקרה אבוד. אף אחד לא יצליח לחנך. חברת הכנסת ענת ברקו, חברת הכנסת ענת ברקו, שרת המשפטים תישאר ללא נציג קואליציה בדיון, כי אני תכף אוציא אותך. כל חברות הכנסת שנותנות הרצאות על החלטת מועצת הביטחון 1325 כנראה לא מבינות מה עומד מאחורי החלטה זו. ההחלטה מדברת על נשים במקומות של סכסוך. היום דיברנו על איך הסכסוך הזה, איך המשך הכיבוש, משפיע על החיים של הנשים העזתיות. ואני אמרתי: דווקא בשבועיים האחרונים קיבלנו ממש מציאות מרה, איך המציאות של הנשים העזתיות, אי-אפשר להפריד אותה מהמציאות של הנשים הישראליות.

ולצערי הרב, לצערי הרב, לא מצאתי קצת חמלה, להתחבר לצד האנושי, אפילו כשמדברים על אובדן של חיים, של חולות סרטן. אוי ואבוי לנו. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת מסעוד גנאים,

ואחריו,

חבר הכנסת חיים ילין. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על משהו אחר לגמרי. אני רוצה לברך את משרד החינוך על ההחלטה לשינוי שיטת הבחינות במקצוע ההיסטוריה. אני הייתי מורה להיסטוריה. בשיטה החדשה יהיה חומר פתוח, אבל השאלות יהיו שאלות של איכות, ולא כמות.

שאלות של ניתוח וחשיבה וביקורת שבהן התלמיד ינתח תהליכים ומאורעות היסטוריים, עם קישורים להווה ומסקנות לעתיד. אני חושב שבשיטה הזאת אנחנו משחררים את התלמידים משיטת הבנק או הדיסק או המחסן ומתייחסים לתלמיד כאל בן אדם שיש לו שכל ויש לו חשיבה. כזה קטן, אנטי-ציוני, וזה מה שאתה. גועל נפש של התנהגות. אני מצטער, חבר הכנסת מסעוד גנאים, בתוך הסיעות, קטונתי מלהתערב בתוך הסיעות. בין הסיעות אני בקושי מסתדר. טוב, חבר הכנסת חיים ילין,

אחרון הדוברים. כבוד היושב-ראש, מאיים עליי,

חברת הכנסת פדידה, חברת הכנסת פדידה, תודה.

חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני לא באתי לנאום, אבל שמעתי את הוויכוח, אז תודה שנתת לי את האפשרות. אני רוצה קצת לספר, ב-60 שניות: כל הקיבוצים של עוטף עזה מתנדבים להסיע את כל הנשים החולות והאנשים החולים שיוצאים מתוך רצועת עזה לבתי חולים, רק שאין לנו הסברה, אף אחד לא מסביר את זה. עומדים שם בפתח שעות על גבי שעות, הרכב על חשבונם, הם מסיעים אותם, מובילים אותם.

איך באים עם השקרים האלה? מאיפה צצו השקרים האלה, שהנשים לא יוצאות והחולים לא יוצאים? זו שערורייה, הדבר הזה, איך אתם ממנפים את זה. והדבר השני, השקרים, הדבר השני, מכובדיי, תקשיבו לי טוב: כל אדמה שלנו בוערת. זו מחאה חברתית, העפיפונים האלה? זה טרור לכל דבר. ואני רוצה להגיד שלאוכלוסייה הבדואית שאצלכם, המרעה שלהם נשרף, של החברים שלכם. אין להם פרנסה. אתם לא מתביישים לבוא ולהגן על החמאס ברצועת עזה? אין לאבראהים, אין לחליל, אין לאף אחד היום מרעה. שרפתם להם את כל המרעה, ואתם נלחמים על החמאס, ולא על האוכלוסייה הבדואית בנגב, שהם בוכים יחד איתי על מה שהולך שם.

זה לא קוצים. זה לא קוצים, כבוד היושב-ראש, זה המרעה של הבדואים.

אני מתבייש כשאני שומע את המשותפת יוצאים נגד אחים שלהם, שהם מייצגים אותם, אבל כן בעד החמאס. תודה לחבר הכנסת חיים ילין. עד כאן נאומים בני דקה.

כל הבדואים. אין להם מה לאכול.

אתה הורג אנשים, רוצח אנשים שם. אני הורג אנשים? אני ממש הורג אנשים.

לא מבדיל בין רופאים, עזוב, אתה גם מאמין בזה.

כשהחמאס, אתה הורג, הם הורגים,

זהו? חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא: שעת שאלות עם שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. אני מזכיר לכם שחברי האופוזיציה בוחרים את מי מן מהשרים הם רוצים להביא פעם במושב. אנחנו בכללים מאוד ברורים וידועים: שתי דקות לכל שאלה, עד שלוש דקות, חברות הכנסת היקרות מסיעת המחנה הציוני, הרוחות סוערות אבל זאת לא סיבה להפריע למליאה, עד שתי דקות לכל שואל או שואלת, עד שלוש דקות,

לתשובות שלך. שלושת רבעי השאלות יבואו משורות האופוזיציה. אם יימצאו נציגי קואליציה שרוצים לשאול, אז אנחנו נאפשר גם זאת. ויש לנו שעה בדיוק, כי את אחראית

אנחנו נבצע הרשמה באמצעות ההצבעה. נביא לה עוד איזה תיק, שיהיו לה עשר דקות נוספות. לא, אני חושב שיש לה משרד מספיק חשוב. משרד המשפטים זה מספיק.

אני מודה לכם על שבחרתם בי לענות לכם על השאלות. רגע, רגע, גברתי. חברי הכנסת, אתם יכולים להצביע על מנת להירשם, מי שמעוניין לשאול את השרה. לא הבנו שזאת ההצבעה. לא הספקנו.

חברי הכנסת, לאיטיים שבינינו, אני מפעיל עוד פעם את ההצבעה על מנת שתוכלו להירשם. יש לכם תשע שניות, שמונה שניות, שבע שניות. זה לא יפה לצחוק על חברי הכנסת בבקשה. כן, עכשיו ההרשמה הסתיימה. חברת הכנסת מיכל בירן יכולה להיות ראשונת השואלים. אני זוכר, אני עקבי. ואז נסדר את הרשימה. בבקשה, גברתי. גברתי השרה, כשרת המשפטים את ממונה על הדין המשמעתי לרבני הערים. למרות שיש רבני ערים שמתבטאים לעיתים תכופות באופן שאינו הולם רב בישראל, את לא עושה שימוש בסמכותך, ובכך מביאה לזילות השירות הציבורי ולפגיעה באמון הציבור בו. כך למשל הרב שמואל אליהו מסית בעקביות כנגד ערבים, כנגד הקהילה הגאה, כנגד נשים. מדוע את לא עושה שימוש בסמכות שניתנה לך? תודה, גברתי. עד שלוש דקות לתשובה. תודה רבה, ראשית, שבחרתם בי לענות על שאלות. אני עושה את זה, כמובן, בשמחה. הרב שמואל אליהו, אני קיימתי איתו שיחת הבהרה בנוגע להתבטאויות כאלה ואחרות. ככלל, אם תעקבו אחרי פעילותי, תשימו לב שאני די עקבית בכך שחופש הביטוי צריך להיות במדינתנו כמעט מוחלט, כמובן לא מוחלט, אבל כמעט מוחלט, ולכן במקומות שאני חושבת שצריך התערבות,

במקומות שלא,

הסתה נגד נשים, נגד להט"ב? שוב אני אומרת לך: במקרה הספציפי הזה אני ערכתי שיחת הבהרה. תודה לשרת המשפטים. אנחנו עם השאלות הבאות. קודם כול, חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת קארין אלהרר.

מה עם ייצוג לגברים? כן, רק נשים פה שולטות במליאה.

אלפיים שנה חיכינו לייצוג. בבקשה, גברתי. ממיכל למיכל כוחנו עולה. אני רציתי לשאול לגבי פרקליט מחוז חיפה, אִיסמן. את בוודאי יודעת, אַיסמן. אַיסמן, סליחה. את בוודאי יודעת שפניתי על כך למנכ"לית המשרד שלך, לאחר תלונות על התעמרות שלו, בעיקר בעובדות, ושימי לב שאני בכוונה לא מגדירה את זה בהגדרות שאינן מן העניין, אבל התעמרות בעובדות, אמירות שאינן הולמות והתנהגות שאינה הולמת אדם במעמדו. למרות התלונות שהועברו, בסופו של דבר הוא קיבל התראה או הרתעה, אני לא יודעת איך אתם קוראים לזה, בלבד בשימוע אצל מנכ"לית משרד המשפטים. לא ננקטו נגדו שום צעדים. אותן עובדות שהתלוננו ממשיכות לעבוד תחתיו, ומיותר לציין שיש עובדות רבות אחרות שמפחדות לדבר. אני חייבת לומר שחלקן דיברו איתי. הן חוששות מאוד, אבל יש שם אווירה מאוד לא נעימה. המינוי שלו הוארך אפילו עוד לפני השימוע. ולכן השאלה שלי אלייך: מה בדעתכן לעשות כאשר יש אדם בדרגה כל כך בכירה שמתחתיו עובדות מרגישות מאוימות, מרגישות שמתעמרים בהן והן לא יכולות להמשיך לעבוד באותו מקום, מה נעשה חוץ מלתת איזושהי הרתעה, התראה, בשימוע? האם נעשתה איזושהי הכשרה של המנהלים? האם הוא עובר איזשהו קורס,

על מנת שהדברים האלה לא יישנו והעובדות לא ייפגעו?

תודה.

תודה רבה. עמית איסמן, פרקליט מחוז חיפה פלילי, הוגשו נגדו שתי תלונות,

היה בירור של הנציבות בעקבות תלונה על שתי התבטאויות, אמירות שהן לא הולמות. המנכ"לית, כתוצאה ממסקנה של הנציבות, בעצם הנציבות העבירה למנכ"לית את הדוח, אני לא יודעת אם לקרוא לזה דוח משמעת, את הדוח שהם הכינו. בדוח היו באמת שתי אמירות שהן בהחלט לא צריכות להיאמר בסביבת עבודה. המנכ"לית ערכה לו סוג של שימוע, ואחר כך נתנה לו התראה והבהירה שבמקום העבודה, בטח במשרד המשפטים, ובכל מקום עבודה, צריך לשמור על סביבה, גם סביבת ביטוי, הולמת, ולא להתבטא בצורה כזאת.

צריך לציין שמהחקירה של הנציבות עולה דבר די חמור, שהממונה על מעמד האישה למעשה החזיקה את התלונות אצלה, ואמרה שהיא תשחרר אותן אם הוא יעביר אותה חדר, וזה דבר חמור בפני עצמו. ממונות, אם יש תלונות או חומרים, הן בוודאי צריכות להעביר אותם, ולא לחכות להשתמש בזה כנגד הבוס שלהן אם הוא יעביר אותן חדר. זה דבר שאני והמנכ"לית רואות בחומרה. פרקליט מחוז חיפה עמית איסמן הוא אחד מהפרקליטים הטובים. הוא טעה ושגה בדרך ההתבטאויות שלו, ואני בטוחה שאחרי השיחה עם המנכ"לית הוא לא ידבר ככה יותר. בטח לא צריכות להיות באף פרקליטות, באף מקום עבודה, התבטאויות כאלה. המנכ"לית ממש עכשיו עושה איזשהו רה-ארגון בכל הנושא של הממונה על מעמד האישה. אני לא יודעת אם היא פרסמה את זה או אם זה כבר פורסם, אז אני לא רוצה להגיד כאן, אבל בהחלט לכל פרקליטות תהיה כתובת, ומישהי מאוד מאוד רצינית. תודה לשרת המשפטים. השאלה הבאה היא של חברת הכנסת קארין אלהרר,

חברת הכנסת ענת ברקו. זה הסיבוב הראשון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי שרת המשפטים, בשנת 1998, בהלכת יששכרוב נגד התובע הצבאי, הוחלט לפסול הודעה של החייל רפאל יששכרוב רק משום שלא הוסברה לו זכותו להיוועץ בעורך דין. בשנת 2003, בהרכב של 11 שופטים, בעתירה של ארגון עדאלה, בית המשפט קבע שאין לבטל את התיקון לחוק האזרחות האוסר איחוד משפחות. ב-2005, בעתירה של מועצה אזורית חוף עזה נגד הכנסת, בית המשפט קבע כי יישום תוכנית ההתנתקות הינו חוקי, אך לצד זאת הרחיב זכויות של המפונים לפיצויים. עכשיו תשאלי אותי למה אני מספרת לך את כל ההיסטוריה הזאת. פסקי הדין הללו מעידים בהתאמה על הגנה על זכויות חשודים, הגנה על צורכי ביטחון והגנה על זכויות הפרט. האם באמת היית מוותרת על פסקי דין מעין אלו ושכמותם באמצעות פסקת ההתגברות רק כדי לכופף את ידה של המערכת המשפטית? תודה רבה על השאלה. פסקת ההתגברות לא ממש רלוונטית לדוגמאות שנתת. לא, לא רלוונטית. פסקת ההתגברות מדברת על זה שכשבג"ץ מחליט לפסול חוק, הכנסת, ברוב מסוים, אנחנו חושבים שהרוב הנכון הוא רוב הכנסת, רוב של 61 חברי כנסת, הכנסת יכולה להתגבר, היו כמה הצעות,

אחת שאמרה שבחיים לא יוכלו לשנות חוק של כנסת. טוב, אני יכולה להגיד לך מה אני חושבת. אני פרסמתי תזכיר חוק ממשלתי של חוק-יסוד: החקיקה, תזכיר חוק של משרד המשפטים. צריך לדעת שבעבר גם השר נאמן כשר משפטים וגם השר פרידמן כשר משפטים פרסמו תזכירי חוק דומים, עם דברים שהם עם כל מיני ניואנסים, שמצד אחד נותנים לבית המשפט את הסמכות לבטל חוקים, מה שאין לו היום, הוא הרי לקח את הסמכות הזאת, ומצד שני מאפשרים לכנסת להתגבר ברוב של 61 על פסילה של בית משפט עליון. צריך לדעת שזה סוג אחר של דיאלוג בין כנסת לממשלה. איך עובד היום הדיאלוג הזה? בואו ניקח לדוגמה את חוק הגיוס. בג"ץ פוסל חוק של הכנסת, הכנסת עושה איזשהו תיקון ומחוקקת שוב, בג"ץ פוסל שוב, הכנסת עושה שוב תיקון, מחוקקת שוב, בג"ץ פוסל שוב, הכנסת עושה שוב תיקון, מחוקקת שוב. זה הדיאלוג

הדיאלוג של פסקת ההתגברות אומר, וצריך לומר שוב שאת פסקת ההתגברות יזמו ביחד אהרן ברק ויצחק רבין. בגלל שליצחק רבין, זיכרונו לברכה, הייתה איזושהי בעיה קואליציונית עם ש"ס, אז באותה תקופה זה היה לגיטימי להכניס פסקת התגברות לחוק-יסוד: חופש העיסוק בגלל בעיה קואליציונית. לא היה, אפילו סיעת מרצ הצביעה בעד, אוקיי? רצתה להתנגד, קרא,

כל הסיעה הצביעה בעד. רבין קרא לסיעת מרצ לחדר, וכמו טטלה הצביעו בעד. שנייה, בסדר. זה לא היה נכון. זה נכון. זה לגיטימי. זה לגיטימי לגמרי שהיום תחשבו אחרת. פסקת ההתגברות יוצרת סוג אחר של דיאלוג,

במקרים מאוד יוצאי דופן, אם הכנסת מחליטה שהיא צריכה להגיד את המילה האחרונה, וזה בדרך כלל בנושאים ערכיים. גם חוק הגיוס זה חוק חברתי וערכי. לבית המשפט, בעניין הזה של חוק הגיוס, לא צריכה להיות עליונות על הכנסת.

במקרה כזה הכנסת יכולה,

לחוקק לארבע שנים את החוק שבג"ץ פסל.

הדוגמה הכי טובה זה הפסילה השנייה והשלישית לחוק למניעת הסתננות. נניח שאת הפסילה הראשונה אני מבינה, הפסילה השנייה והשלישית, בוודאי, הכנסת יכלה לחוקק אותם שוב לארבע שנים. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. הם לא פסלו את החוק. הם אמרו לתקן, הם לא פסלו. בסדר, הם כן. הם אמרו שהסעיף הזה בטל. זה אומר שהכנסת צריכה לחוקק אותו מחדש. הזמן, אני אגיד לך עוד משהו. קראנו פסק דין רק השבוע בעניין חוק ההדחה, באמת פסק דין מעניין, שהנשיאה הובילה ודחתה את העתירה. אותי פסק הדין הזה מדאיג. אני אגיד לך למה, כי למרות שעמדתנו התקבלה,

למרות שעמדתנו התקבלה, בג"ץ נכנס לסוגיה של חוק-יסוד, ובכלל מעלה את האופציה של תיקון, מה שנקרא, חוקתי שאינו חוקתי. עד היום היה ברור, אז אני אסביר. עד היום בעצם בג"ץ לקח לעצמו את הסמכות מכוח פסקת ההגבלה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שהוא יכול לבטל חוקים אם הם סותרים את חוקי-היסוד. לא יעלה על הדעת שבג"ץ יתערב בחוקי-יסוד,

ובפסיקה הזאת, למרות שהיא דחתה את העתירה, הם דנו בשאלה הזאת, ועצם זה שהם דנים בזה, בעיניי זה מדאיג. תודה, גברתי. אנחנו עוברים לשאלה של חברת הכנסת ענת ברקו,

אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, גברתי השרה, אני מעלה נושא שהוא די חוצה מפלגות כאן, הנושא של המתמחים והעוול שעשו להם בבחינה. העברתי לידייך פניות שקיבלתי בפייסבוק, פניות של חיילים משוחררים, חבר'ה שישבו שלושה וארבעה חודשים ולא עבדו, עברו לגור עם ההורים, מכל קשת האוכלוסייה, מכל המגוון, מכל מקום, והם הוכשלו במבחן. מבחן שני כבר שלא מצליחים לעבור את המשוכה הזאת, לאחר שמשלמים 40,000 שקל לשנה, לאחר שמספקים הרבה מאוד מקומות עבודה לעורכי דין, לפרופסורים למשפטים,

דבר שלשכת עורכי הדין מאוד מרוצה ממנו, ויחד עם זה פוגעים באוכלוסייה הזאת. יש דבר כזה שנקרא תקופת ביניים, שאנחנו יכולים לומר ששתי הבחינות האחרונות לא היו בדיוק בחינות הוגנות. צריך לתת לדור המעבר הזה לעבור, ואת הסינון בבתי הספר למשפטים להתחיל בתחילת הלימודים ולא לאחר ההתמחות, ולעשות להם עוול ולהיות מסחטת כספים. לצערי הרב, יושב-ראש לשכת עורכי הדין עושה עוול לצעירים הללו, עושה עוול לאלה שלמדו, כיוון ש-66% נכשלים זה ציון נכשל לתהליך ההוגן, גם של משרד המשפטים וגם של לשכת עורכי הדין. ולכן, גברתי, אני מציעה לתת ציון 60 כציון מעבר, לתת איזשהו פקטור ולהעביר כמה שיותר אנשים את הבחינה הזאת, ולא להחריב את חייהם ולהכניס אותם לסחרור כזה שהם לא יוצאים ממנו, ולהגדיר בדיוק איזה סוג של מבחן רוצים לעשות, כשהמיון הוא בתחילת התהליך בכניסה ללימודים ולא בסופם, לאחר שהם בזבזו כל כך הרבה כסף. תודה, גברתי.

בבקשה, גברתי השרה. כמה מילים כלליות, ואחר כך אני אענה לגופה של השאלה. קודם כול, במדינת ישראל יש בעיה. מדינת ישראל היא שיאנית העולם פר נפש במספר עורכי הדין. סתם, שיהיה לכם סדר גודל: ישראל מדינה עם 8 מיליון תושבים, כ-70,000 עורכי דין, אוסטריה מדינה עם 8 מיליון תושבים, כ-6,000 עורכי דין. אם אני אלך מדינה-מדינה אתם תראו את האבסורד ואת הפער בין מדינת ישראל למדינות אחרות. זה כמובן דבר לא בריא, לא בריא לחברה, לא בריא לכלכלה. אנחנו תובעים את עצמנו לדעת גם בגלל שיש הרבה עורכי דין. אין ספק שכמדינה, אם אני מסתכלת כממשלה, אני בוודאי לא רוצה לעודד סטודנטים ללכת ללמוד עריכת דין. האינטרס שלנו, כשאנחנו מסתכלים על טובת המדינה, זה בהחלט לעודד סטודנטים ללכת למקצועות אחרים. זה קודם כול. בעניין הבחינה הספציפית הזאת, ראשית,

התחלף יושב-ראש, ועדת הבחינות התחלפה. השופט שוחט מחליף את השופט אלרון, שמונה לבית המשפט העליון, והשופט גרשון גונטובניק, שהוא באמת שופט מצוין, שבא מהמגזר הפרטי עם הרבה ניסיון בהרבה מאוד תחומים, נכנס לוועדה, ככה שהרכב הוועדה השתנה, ויהיה מאוד מעניין לראות את השאלות בבחינה הבאה. שנייה. לי אין סמכות לתת פקטור.

אני ישבתי יחד עם יושב-ראש לשכת עורכי הדין אפי נוה ועם חברת הכנסת נורית קורן, שהיא גם חברה בוועדה לבחירת שופטים. ישבנו שלושתנו לפני שבועיים בדיוק כדי לדבר על הסוגיה שאת העלית, כי כבר פנית אליי כמה וכמה פעמים, וחשבנו מה אפשר לעשות. יושב-ראש לשכת עורכי הדין לא מוכן בשום אופן לדבר על פקטור. כמו כן עלה הרעיון שהלשכה, בצורה כזאת או אחרת, תסבסד קורס למי שנכשל בבחינה הקודמת. תראי, אנחנו כן צריכים לחשוב אם נכון יהיה לעשות איזושהי בחינת סינון באמצע, אחרי שנה אחת או שנתיים בלימודים, ולא לחכות רק עד סוף הסטאז'. אבל תדעי שגם בעולם, אני ביררתי מה קורה בעולם, גם בעולם אחוזי המעבר הם בממוצע באזור הזה, זה לא שבמדינות אחרות יש 90% מעבר. והלכתי גם אחורה, לפני עשר שנים, לאוניברסיטאות. הסתכלתי על אחוזי המעבר באוניברסיטאות, היה אותו דבר, זה לא ששם יש ירידה או נפילה. אני מסכימה איתך שיש סטודנטים שלמדו קשה, חיילים משוחררים, אנשים רציניים, אבל בסופו של דבר מתישהו צריך למתוח את הקו. אז אני חושבת שדווקא הבחינה הבאה, מכיוון שהשתנתה ועדת הבחינות, הבחינה הבאה יכולה גם להוות מדד, ובהחלט אנחנו נקדם את העניין הזה שלפחות יקבלו פטור מתשלום לקורס. תודה לשרת המשפטים. אנחנו עם הסבב הבא: חבר הכנסת איתן ברושי, חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא וחברת הכנסת מרב מיכאלי. חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה. אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, אני רוצה לשאול בנושא הפשיעה החקלאית. יש לך תפקיד מרכזי בניסיון למגר אותה. אני רוצה לדעת איפה עומדת האפשרות או היוזמה למנות פרקליטים מומחים לתיקי עבריינות חקלאית לפי המחוזות. ההצעה הזאת כבר נדונה ביותר מהזדמנות אחת. היה גם תקדים בעבר, ואת יודעת שיש בעיה עם הענישה ועם ההרתעה, ויש בעיה עם הרבה מאוד תיקים שלא קורה בהם שום דבר. כתוצאה מזה גם אפשר לומר שיש ירידה בפניות, כי יש אכזבה מהטיפול של המערכת המשפטית ושל המשטרה. אני רוצה לשאול: אחרי כל מה שאנחנו חווים, האם את מתכוונת להוביל יוזמה ותנופה למיגור הפשיעה החקלאית? חבר הכנסת ברושי, אתה יודע שאני מטפלת בזה בשיא הרצינות. ראשית, יש פרקליטים שמתעסקים רק בזה, שזה עיסוקם, בפרקליטות מחוז צפון ובפרקליטות מחוז דרום. צריך להגיד שרוב התביעות הן במשטרה, הן בתביעות המשטרתיות. הפרקליטות מושכת אליה רק כמה תיקים, או רק את התיקים הגדולים. הרוב הגדול,

נמצא בתביעות המשטרתיות. מה שאנחנו עושים זה כמה וכמה דברים: 1. כבר לפני שנתיים ישבתי על זה עם פרקליט המדינה, והוא נתן הוראה לערער על מנת להחמיר את הענישה. וראינו בחודשים האחרונים, בערעורים למחוזי, אם אתה עוקב אחר דף הפייסבוק שלי אתה יכול לראות גם שאני מפרסמת שם פסקי דין, ראינו בערעורים שמחמירים את הענישה. דבר נוסף: בזמן זה ממש בוועדת חוקה עובר החוק של קנסות מינהליים, שזה מה שהמשטרה ביקשה, ששוטרים יוכלו על המקום להטיל קנסות כבדים על מי שגונב אבטיח או פולש לשטח חקלאי או משחית שטח חקלאי, לתת על המקום קנסות כבדים במקום לגרור אותם לאיזה יום מעצר, ואחר כך הם יוצאים בלי כלום. אנחנו חושבים שזה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד אפקטיבי. דיברתי עם נשיאת בית המשפט העליון על הנושא הזה. גם אני שוחחתי איתה, גם שר החקלאות שוחח איתה, וביקשנו, והיא אמרה שאכן זה יקרה, שיהיו השתלמויות שופטים על הנושא של הפשיעה החקלאית. אתה יודע שאני לוקחת את הדבר הזה כפרויקט אישי. עם השר ארדן גם הסכמנו לחוקק צו למלחמה בפרוטקשן, שהצו יוסיף שטחים חקלאיים לרשימת סוגי שירותי השמירה שדורשים רישיון והמשטרה מקיימת פיקוח לגביהם, ככה שאני חושבת שכל מה שאמרתי פה זה כבר התקדמות יפה. תודה לשרת המשפטים. חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, בבקשה, גברתי. תודה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, ברצוני לשאול בעניין פרשת שחיתות מן החמורות שידענו, שעדיין מהווה מקרה בוחן, לטעמי, וגם פצע פתוח ברמת המבחן של שחיתות שלטונית וממסדית, פרשת רשות המיסים בעשור האחרון, בתקופתה כהונתה של רות דוד, כאשר החושף העיקרי הוא רפי רותם, עובד לשעבר של הרשות. לאחרונה התגלה שהתיק בבג"ץ נאמר שהתיק בוּער מסיבה שאינה ידועה.

שנייה, כבוד השרה.

שהוא תיק שמכיל בתוכו חשדות כל כך חמורים, החל מהונאה, הטבות אסורות, וגם בסקאלה של עבירות יותר קשות, של רצח, חשד לרצח של מודיע, אני מנסה להבין איך אנחנו באמת נותנים מענה לזה ומה המשרד שלך עושה בסיפור הזה, כי הפרקליטות בינתיים נותנת תשובות שהן די סתומות, והפרשה הזאת אינה יכולה להישאר ללא מענה. ואני רוצה לשאול מי נתן את ההחלטה, איפה האחריות של הפרקליטות, איפה האחריות של המשרד שלך, גם אם לא הפרקליטות, מישהו שיפקח על זה. תודה, חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. בבקשה, גברתי. אני שוחחתי על כך לפני כמה שבועות עם פרקליט המדינה, באמת בעקבות פנייה שהייתה אליי. פרקליט המדינה שטח לפניי באופן מסודר את הליך ביעור התיק. לא רק שלא היה משהו יוצא דופן, אלא אפילו חיכו יותר זמן. אני כבר לא זוכרת לגמרי את מספרי השנים, אם את רוצה תבואי אליי אחר כך ואני אתן לך תשובה מסודרת, אבל בתיק הזה חיכו מעבר למה שמחכים עם כל התיקים,

אם אני לא טועה, אל תתפסי אותי במילה,

אבל אחרי מספר שנים מעבר למה שהיה צריך, אז ביערו את התיק הזה, יחד עם תיקים אחרים.

אצל מבקר המדינה,

לפי מיטב ידיעתי, קיבל את כל החומר שהוא היה צריך.

אני לא ראיתי פנייה ממנו שחסר לו חומר. אבל תנוח דעתך, הוא לא בוער לפני הזמן, הוא בוער הרבה אחרי הזמן. גם אני שאלתי את זה באופן אישי את פרקליט המדינה. האם את באופן אישי מרפה מהפרשה הזאת? תראי, אני רק לפני שבועיים-שלושה שאלתי את פרקליט המדינה בעניין הזה. התשובה שהוא נתן לי הניחה את דעתי, כי הוא אמר במפורש שלא היה שום ניסיון לטייח, שום ניסיון להסתיר, ושהתיק בוער כמה שנים אחרי הזמן שהוא היה אמור להיות מבוער.

תודה לשרה. אנחנו עוברים לשאלה של חברת הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. בבקשה, אדוני. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד השרה, כשדיברו על פשע חקלאי את מתכוונת גם למתנחלים שעוקרים את העצים של הפלסטינים ופוגעים ביבול שלהם? על זה אני רציתי גם לקבל תשובה. הנושא המרכזי שרציתי לדבר עליו: ישבתי אצלך בלשכה ודיברנו על מרכז לסיוע משפטי. הרי סיוע משפטי בא לתת את העזרה לחלשים, לעניים. באזור המרכז, אזור שאני חי בו, יש רק בתל אביב. ופניתי וביקשתי, היות שיש החלטה, החלטה מבורכת, להקים בית משפט בטייבה, להקים גם מרכז לסיוע משפטי, וזה מכמה טעמים: הראשון זה עזרה לעניים. אמרנו: אנשים שצריכים לקבל את העזרה הזאת, הם לא יכולים למנות עורך דין מטעמם,

זה הנושא של המרחק, וגם התחבורה הציבורית, שהם לא יכולים להגיע,

גם השפה: הם יכולים לקבל את העזרה הזאת מעורכי דין שהם יכולים להבין את השפה ולהבין את הבעיות שלהם. ועוד שאלה בזמן שנותר לי: עוד עבודה שאת עשית, והעבודה מבורכת, מינית עוד של קאדים שרעיים בבתי הדין השרעיים ונפתח גם עוד בית דין שרעי, אבל למרות הכול עדיין יש לחץ אדיר והקאדים לא מספיקים לדון. האם יש כוונה, יש תוכנית במשרד שלך, לפתוח עוד, או גם לעבות באותם בתי דין שרעיים, להוסיף עוד קאדים באותו בית דין, כך שיוכלו לטפל בנושא האלה? כי יש מקרים כאלה שהעיכוב בהם יכול לגלוש בגלל זה, הילדים, לאן ילכו,

ומה יהיה איתם? וגם עניינים של גירושים ודברים כאלה, שיכולים לגלוש לאלימות כל עוד הדיון בהם נמשך, וזה הצלת חיים אדם.

בעניין בתי הדין השרעיים, כפי שאמרת, כשנכנסתי למשרד גיליתי שלצערי הנושא הזה הוזנח במשך שנים, ומינינו את כל התקנים, משנת 1994 לא היו כל כך הרבה תקנים בבתי הדין השרעיים, ופתחתי בית דין שרעי חדש בעיר סח'נין. פנו אליי כמה וכמה גורמים בתקופה האחרונה ודיברו איתי באמת על עומס, ודווקא הפתרון שחשבנו זה אולי להוסיף עוזרים משפטיים לקאדים, וזה מה שאנחנו בוחנים עכשיו. בעניין הסיוע המשפטי, בתקופה שלי נפתחו כמה וכמה מקומות של סיוע משפטי, דווקא יותר בצפון ובדרום, ברהט, בבוקעאתא. אני זוכרת שפנית אליי, ואם אני לא טועה אז שכשביררתי את זה עם מנהל הסיוע המשפטי חשבנו, זאת אומרת, במסגרת התקציב זה לא מצדיק, אבל אני מוכנה לקחת ולבדוק את זה שוב, כי אני לא זוכרת במאה אחוז מה הייתה התשובה. תודה, גברתי. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה.

על הפשיעה החקלאית, בוודאי שהחוק חל על כולם, אבל בוא נודה על האמת:

הפשיעה החקלאית שמבוצעת על ידי המגזר הערבי עולה עשרות מונים על הפשיעה שמבוצעת על ידי המגזר היהודי. אבל החוק חל על כולם. תודה. בבקשה, גברתי. לא, לא, אין שאלות תוך כדי. בבקשה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. תודה, אדוני. תודה לשרה. תופעת ההתעמרות בעבודה היא תופעה שהמודעות אליה הולכת וגדלה. אפילו לפי מחקר שנעשה במשרד הכלכלה לפני כשלוש שנים, אולי קצת יותר אפילו, כל עובד או עובדת רביעית בישראל סובלת מהתעמרות בעבודה. מעבר לסבל האישי שנגרם, מדובר בעלות של מיליארדים למשק ולמקומות העבודה עצמם. הכנסת העשרים העבירה במושב הראשון שלה,

בתמיכת הממשלה, את הצעת החוק שלי, שחתומות וחתומים עליה עוד 30 חברות וחברי כנסת, למניעת התעמרות בעבודה, שכוונתה לנסח נורמה שתפעל קודם כול למניעה,

לאחריות של מקומות עבודה, מעסיקות ומעסיקים, וגם באמת היכולת למי שעבר או עברה התעמרות לקבל סעד.

לקראת סוף המושב, כשכבר הייתה מוכנה לקריאה ראשונה, הצעת החוק נעצרה בגלל שינויים בדעתו של משרד הכלכלה, שהשר שלו התחלף אז מלהיות השר אריה דרעי ללהיות השר בנימין נתניהו, ומאז החקיקה תקועה. מאז תחום העבודה עבר למשרד העבודה, אבל משרד המשפטים,

איך להגיד, אמירה מאוד מאוד משמעותית בחוק הזה. בסוף השבוע האחרון דיברה נשיאת בית הדין לעבודה בנאום פומבי בכנס לשכת עורכות ועורכי הדין באילת ואמרה בצורה מפורשת: נדרשת חקיקה למניעת התעמרות בעבודה. היא דיברה על גודל התופעה, על העובדה שמדובר בתופעה חוזרת ונשנית ולא במקרה חד-פעמי, ואפילו התייחסה לחשש שגברתי השמיעה לא פעם שאולי יהיה ניצול לרעה של הצעת החוק הזאת, ודיברה על האופן שבו בעצם במקרה דומה של החקיקה למניעת הטרדה מינית לא הייתה הצפה כזאת של בתי המשפט, ולעומת זאת החוק יצר נורמה מאוד חשובה. שאלתי לגברתי: מדוע לא תקדמי באופן אפקטיבי ומהיר את החוק למניעת התעמרות בעבודה, על מנת לענות על כל הצרכים האלה?

בבקשה, גברתי השרה.

לפי מה שידוע לי קבעת פגישה עם העוזר שלי לשבוע הבא,

אז אני בטוחה שחלק מהדברים אתם תלבנו שם. כפי שאת יודעת, יש חשש של משרדי הממשלה מניצול לרעה של החוק, שעכשיו עובד יוכל להגיד ולנסות לתבוע כל בוס שצעק עליו בצורה כזאת או אחרת. לכן, צריך מאוד להיזהר בחקיקה כזאת. בסדר. אז יש יושב-ראש לוועדה, חבר הכנסת אלי אלאלוף, יש את שר העבודה והרווחה חיים כץ, גם שר הכלכלה מעורב בזה עכשיו, למרות שהוא לא שר העבודה והרווחה, וצריך לעבוד מול המשרדים. תודה לשרת המשפטים. חברי הכנסת, הסבב הבא הוא, אז מה? זהו, צריך לראות שמגיעים לתיאומים. את לא רואה צורך בחקיקה הזאת? אני רוצה להבין, תקשיבי, חברת הכנסת מיכאלי, אני חושבת, יש היגיון בחקיקה, היא לא מחויבת המציאות. אנחנו הסתדרנו, שנייה, בסדר. אנחנו הסתדרנו 70 שנה בלעדיה. במקרה הזה אני חושבת, את יודעת, זה לא סוף העולם. אתם תצליחו להגיע להסכמות, תגיעו, בשמחה. לא תצליחו, נחכה עד שנעשה את הדבר הנכון. תודה. בסבב הבא, חבר הכנסת זוהיר בהלול, חברת הכנסת תמר זנדברג, חבר הכנסת ג'מעה אזברגה וחבר הכנסת עמר בר-לב. זה הסבב הבא. בבקשה, זוהיר בהלול. למרות הביקורת שיש לי, כבוד השרה, אלייך מדי פעם, זכויותייך למען המשפט בחברה הערבית בתקופה האחרונה, הזכויות נשמרות חזק, והן בוודאי מאוד חיוביות. ובכל זאת, ברצוני לשאול: האם ישנה מדיניות שלא למנות יותר מאשר שופט ערבי אחד לבית המשפט העליון? ואם לא, אז מדוע מצטיינים מקרב השופטים שמתדפקים על הדלתות כמועמדים פוטנציאליים וכישוריהם לצידם ובחזקתם, מדוע הם נדחקים לפינה ולא מתמנה עד היום יותר מאשר שופט ערבי אחד לבית המשפט העליון? חבר הכנסת זוהיר בהלול, יש הרבה שופטים מאוד מוכשרים, ולא כולם התמנו לבית המשפט העליון. בבית המשפט העליון יש 15 שופטים. אם רוצים להגדיל את מספר השופטים, אפשר לדבר על זה, זה בסמכות של ועדת חוקה. אבל יש גם שופטים שאינם ערבים והם מעולים והם לא מונו לבית המשפט העליון,

שבאמת אין מה לעשות, לא מצליחים למנות את כולם. זה נכון שבוועדה,

יש מועמדים לעליון יש עוד הרבה מועמדים טובים. אין מה לעשות. זה נכון שבוועדה הקודמת, בעיקר, כן הייתה התלבטות בין השופט קרא לשופט כבוב, ששניהם שופטים מצטיינים, והוועדה בחרה מה שהיא בחרה. כמו שאמרתי, יש הרבה שופטים מצוינים.

אני לא רוצה להגיד שמות, אבל למה לא עוד שופט? למה לא לתת הזדמנות, כי היו עוד מועמדים. שופט ערבי שני בבית משפט עליון? קודם כול, בקדנציה הזאת, אם הממשלה תסיים את ימיה, אז אני מיניתי שישה שופטים מתוך 15, שזה 40%, ואין לי יותר תקנים כרגע. לקדנציה הבאה הכול פתוח. תודה, גברתי. אנחנו עוברים לשאלה של חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, בסוף השבוע נחשף בתקשורת, ולאחר מכן גם לא הוכחש, בטח לא באופן ספציפי, כמו שנאמר, שראש הממשלה שקל,

חשב, התייעץ, על הפעלת האזנות כלפי בכירים במערכת הביטחון, הבכירים ביותר. ככל הידוע, זה לא נעשה בסוף, אבל המחשבה בהחלט חלפה שם. ברצוני לשאול שתי שאלות: האחת, מהי דעתך? האם את מרגישה בנוח כשרת המשפטים עם הרעיון הזה שבדמוקרטיה הכלי הזה של האזנות ישמש ראש ממשלה שבסוף הוא נבחר והוא דמות פוליטית, כלפי ראשי מערכת הביטחון? האם זה דבר שהוא ראוי בעינייך והאם יאה? ושאלה שנייה: מה עמדתך, כי אחד הדברים שעלו בעקבות הפרשה הזאת זה המחשבה על חקיקת חוק מוסד, כמו חוק השב"כ, חוק שיפקח על השירות הזה, רעיון שבמהלך השנים חזר,

ומעולם לא קודם. מה עמדתך בנושא, והאם את שוקלת לקדם אותו?

שאלה טובה. חוק המוסד באמת נמצא תחת סמכותי. כשנכנסתי למשרד למדתי שבמשרדי שקדו על הכנת חוק כזה. ראש המוסד הקודם רצה בו. בעצה אחת ראש המוסד הנוכחי ואני, שנינו חשבנו שאין בו צורך. המוסד עובד כבר הרבה מאוד שנים בצורה חשאית. זה ארגון ביון. בניגוד לשב"כ, ששם באמת עשו חוק, ואני חושבת שזה היה דבר נכון, אני באופן אישי בדקתי את זה ואני חושבת שאין בזה צורך. בנוגע לשאלה על האזנות,

הבנו פחות או יותר את הסיטואציה. הסיטואציה הייתה שהיה איזשהו אירוע ביטחוני שהיו לו שותפי סוד. ראש הממשלה חשש מהדלפות וביקש מהגורמים המוסמכים שיפקחו שאין הדלפות. בטח לא הייתה שום כוונה לצותת באופן ספציפי, וזה חשוב, לראשי מערכת הביטחון, ככה שאני לא מבינה מה הבעיה בכל הסיטואציה הזאת. ראש הממשלה גם לא נתן הוראה על דעת עצמו.

ממה שאני ראיתי בתקשורת וממה שהבנתי, את הגורמים המוסמכים לדון בעניין, ואני לא חושבת שיש כאן משהו חריג או משהו לא בסדר. גם לראש הממשלה, דרך אגב, מותר להעלות רעיונות כאלה. יש גורמים שבודקים אותם וחושבים אם נכון להפעיל אותם או לא נכון להפעיל אותם. זה לא הייתה סמכות שלו להפעיל את זה, אבל הסמכות שלו הייתה לבקש את זה. תודה לשרת המשפטים. אנחנו עוברים לשאלה של חבר הכנסת ג'מעה אזברגה,

גברתי השרה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לשאול שאלה. מאז שנת 2000 נהרגו 61 אנשים על ידי שוטרים, מהם 58 אנשים ערבים, לצערי. ואני רציתי לשאול את שרת המשפטים: 93% מהמקרים, על פי נתונים של משרד המשפטים, 93% ממקרי האלימות של שוטרים שהוגשו למח"ש, רובם נסגרו ללא חקירה. 7% כמובן עם חקירה, ויש כאלה, הרוב המכריע, יוצא זכאי בסוף. לעומת זאת, 95% מהנאשמים בתיקים אזרחיים רגילים, או נאשמים או מגיעים להסדר טיעון. 5% בסך הכול יוצאים זכאים. האם יש תוכנית לשרת המשפטים לשנות את המצב הזה ולהשוות אותו למצב האזרחי, לתיקים אזרחיים רגילים? תודה, אדוני. בבקשה, גברתי השרה. אין עליי את הנתונים של מח"ש. אם אתה רוצה לקבל נתונים ספציפיים ממני אז תגיש שאילתה ואני אביא לך. אתה יודע שאין לי סמכות, שלכם.

אני יכולה לספק לך את זה. אין עליי את זה כאן. אתה יודע שזה לא סמכות שלי להחליט בתיקים פליליים מתי פותחים בחקירה ומתי לא פותחים בחקירה.

בסדר, אבל אני לא מתערבת בפעילות של מח"ש. ככלל, הבנתי שהיה היום איזשהו דיון שחבר הכנסת אילן גילאון ערך על אלימות משטרתית, ופשוט אף אחד לא פנה בצורה מסודרת, לא ללשכה שלי, לא לשכה של פרקליט המדינה, ומסתבר שגם לא למח"ש.

כשעושים דיון בכנסת צריך לזמן אותם באופן מסודר, והם יגיעו. תודה לגברתי השרה. חבר הכנסת עמר בר-לב. לא שמעתי.

היית מוזמנת, מולי לא תיאמו את זה. אני ביררתי אם הועברה לפרקליט המדינה או ללשכה שלי בקשה לזמן את מח"ש, והם לא קיבלו דבר כזה. בבקשה, חבר הכנסת עמר בר-לב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, השרה. לבית המשפט העליון מונו לאחרונה שני שופטים גברים, וזאת על אף הייצוג הנמוך של נשים בבית המשפט העליון, ארבע נשים מ-15 שופטים.

חוק שוויון הזדמנויות מחייב את המדינה לפעול לייצוג הולם לנשים. במקום שבו יש תת-ייצוג, כיצד תפעלי? ראשית, מדוע, השרה, לא פעלת כדי שייצוג הנשים יעלה? האם זה מפני שלדעתך אין נשים ראויות, משפטניות ראויות, במדינת ישראל שיכולות לשרת בבית המשפט העליון? כיצד תפעלי בהמשך הדרך על מנת לדאוג שיהיה ייצוג הולם כזה?

חבר הכנסת בר-לב, אני מודה לך על השאלה,

הרמת לי להנחתה. אין מערכת שמובלת ומיוצגת על ידי נשים כמו מערכת המשפט. שרת משפטים,

נשיאת בית המשפט העליון,

נשיאת בית הדין הארצי לעבודה,

מנכ"לית משרד המשפטים,

ככה שאצלנו אתם מיעוט, שלא לומר מיעוט נרדף. גם בקרב השופטות, כלל השופטות במערכת, יש רוב לנשים. 52% מהשופטים הם שופטות. זאת אומרת שיש רוב נשי בכל המערכת. זה רק מחדד את השאלה. יש בפרקליטות רוב של נשים. בהנהלת משרדי יש הרבה מאוד נשים. אני חושבת שדווקא מערכת המשפט זה לא המקום לדבר על זה. אני מקווה שכל המערכות האחרות יהיו שוויוניות כמו מערכת המשפט. שארבע המנהלות של המערכת, ארבעת המנהלים הם מנהלות, אני חושבת שזה רק גאווה למערכת, המצב הנוכחי. אין ספק שזו גאווה. דווקא לאור זה, תודה לשרת המשפטים.

אז יש מקומות שזה מתאים יותר, יש מקומות שזה מתאים פחות, אבל אי-אפשר להגיד שנשים לא מיוצגות במערכת כשהנשיאה היא אישה, הנשיאה הקודמת הייתה אישה, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה ואני והמנכ"לית. תודה.

בסדר, אבל צריך להסתכל על המערכת ככלל. אתה רואה שכל הבכירים הם בכירות. אנחנו בסבב הבא. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חבר הכנסת יוסי יונה, חברת הכנסת עליזה לביא וחבר הכנסת נחמן שי.

תודה. גברתי השרה, לאחרונה יצאת בנאום מאוד נלהב על נושא זכויות הנחקרים והחשודים. אני מאוד מאוד תומכת בך וחושבת שזה נכון וראוי, כי כל עוד בן אדם לא הורשע יש לו זכויות,

כלי מאוד מרכזי שמשטרת ישראל משתמשת בו זה החילוט. ברגע שבן אדם נעצר, מייד מחלטים כל מה שיש ומה שאין. אחר כך בואי תוכיחי, תוציאי את זה או תסתדרי. אנחנו ראינו הרבה סיפורים שחילטו מאנשים הכול ולקח אחר כך הרבה שנים להחזיר את זה, ובינתיים הם נכנסו לחובות ולקשיים. ברצוני לשאול:

בקשות למתן צו חילוט הוגשו לבתי משפט בשנים 2015 2017? כמה בקשות אושרו על ידי בית המשפט? זה נתון מאוד מרכזי, בית המשפט בעצם אמור לפקח על המשטרה. כמה ערעורים הוגשו על אותם צווים שבית משפט נתן וכמה התקבלו? אני רוצה לדעת האם האמצעי הזה, המרכזי והחשוב והדורסני, שרשויות החוק מפעילות, עד כמה זה יעיל וכמה אחר כך מתברר שזה לא כל כך נכון. ושאלה נוספת בזמן שנותר לי: לפני שלושה שבועות ביקשתי מהיועץ המשפטי לממשלה להעביר לרשותי נוהל בנושא עדי מדינה. יש נוהל מ-2005, זה מה שנקרא שיעורי בית, ונודע לי לאחרונה שיש נוהל חדש מ-2018. פניתי אלייך כבר שלוש פעמים,

טלפונים ובכל אמצעי אפשרי, לא מקבלת תשובה. או שזה סוד של מדינת ישראל, או שפשוט נוהל 2018 לא קיים בכלל. אני מבקשת ממך, כנראה לא תהיה לך תשובה, לשים לב שאני סוף-סוף אקבל את התשובה. אם זה נוהל של היועץ המשפטי לממשלה, ראוי שיפורסם לציבור, ואם לא קיים, שיגידו שהוא לא קיים.

תודה גברתי. בבקשה, שרת המשפטים. בסדר גמור. בעניין הנוהל אני בהחלט אפנה אליו ואבקש אותו. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי ואני שוחחנו על נושא החילוט לפני שבוע, ולכן באתי מוכנה עם הנתונים. בשנים 2015 2017 הוגשו לבית המשפט על ידי הפרקליטות 410 בקשות לחילוט במסגרת הליכים פליליים. בשנים המוזכרות אושרו על ידי בית המשפט 142 בקשות לחילוט, זאת אומרת שבית המשפט לא מאשר כל בקשה. אלו נתונים סבירים. אני מסכימה איתך שזה אמצעי מאוד אגרסיבי ושצריך להפעיל אותו במידת הצורך ועם הסכום הנדרש, ולא לכל אדם שבא לחקירה, לחלט את כל הרכוש.

שהשימוש בכלי הזה צריך להיות מידתי, בהחלט. אני לא יודעת מה קורה במשטרה, על ההיקפים שהמשטרה מבקשת. צריך לבקש מהשר ארדן את הנתונים. אבל אני כן אגיד לך שעם השנים יש כמובן עלייה בסכומים שהמדינה מקבלת בסופו של דבר, זאת אומרת, משנה לשנה מבצעים יותר חילוטים וגם משנה לשנה בסופו של דבר יותר כסף נשאר בקופת המדינה. אבל אני גם מסכימה איתך, ודיברתי על כך עם פרקליט המדינה הרבה מאוד פעמים, שזה צריך להיעשות בצורה מאוד מידתית, ובוודאי לא בצורה גורפת. בואי, קחי את התשובה גם בכתב. תודה לחברת הכנסת מלינובסקי ולשרת המשפטים. אנחנו עוברים לשאלתו של חבר הכנסת יוסי יונה. בבקשה, אדוני. איפה נוח לך, מפה או משם? מה שנוח לך נוח לי. נחסוך זמן, דבר.

נינוחים שנינו. אני רוצה לשאול את גברתי: עלה רעיון מצידכם לספח את שטחי C. האם את יכולה להבהיר לנו, להציג את עמדתך באשר למעמדם של הפלסטינים שימשיכו לשהות באזורים הללו? האם הם ייהנו משוויון אזרחי? האם מעמדם יהיה שונה משל התושבים היהודים שמתגוררים שם?

מעמדם יהיה כמעמדך וכמעמדי. הם יהיו אזרחים שווי זכויות. יש ויכוח על המספרים: יש כאלה שאומרים שיש שם 100,000 פלסטינים, יש כאלה שאומרים שיש שם 200,000 פלסטינים. אני חושבת שבמסגרת החלת החוק הישראלי על שטחי C, מדינת ישראל יכולה בהחלט לתת מעמד שווה, כמו שיש לך ולי, לתושבים שגרים שם. תודה לשרת המשפטים. אנחנו עוברים לשאלה של חברת הכנסת עליזה לביא.

תודה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, שרת המשפטים, כבר כמה פעמים העליתי את הצעת החוק של העות'מאניוֺת, אותם גופים לא מפוקחים ולא שקופים. תמיד כשנפלה פה ההצעה את עלית ואמרת: חכו,

אני מביאה הצעת חוק ממשלתית. באמת בשבוע האחרון פרסמת את ההחלטה שלך לקדם תקנות שיטילו על האגודות העות'מאניות, כמו ההסתדרות ועוד, חובה של שקיפות ודיווח, לא רק לממשלה אלא גם לציבור. אני מבקשת לשאול אותך, גברתי: כידוע, האישור של החוק בכנסת הוא קריטי בקריאה ראשונה. אנחנו יודעים איפה אנחנו, גם מהבחינה של קידום של התהליך כאן בכנסת, על כל מה שמשתמע, וגם ההשלכות. מתי להערכתך התזכיר הממשלתי עתיד להתפרסם? מתי נוכל באמת להתחיל את החקיקה?

אבל גברתי יודעת עד כמה פועלים מ-1909 אותם גופים ומוסדות שאנחנו לא יודעים באמת מה קורה שם. תודה, גברתי. בהצעת החוק, זה חוק העמותות, זה חוק גדול מאוד, בהצעת החוק הזאת יש הרבה מאוד ביורוקרטיה, ולכן גיל שיושב פה עדיין עובד מולי ומול הגופים המקצועיים במשרד כדי לפתור בעיות שאני רואה בחוק, ולכן אני עוד לא מקדמת אותו. אני עשיתי מהלך שאף שר משפטים לפניי לא עשה ופרסמתי קול קורא להחלת שקיפות על האגודות העות'מאניות. קבעתי גם פגישות עם חלק מהאגודות בחודש הקרוב כדי לשמוע את דעתן, כי חלקן מסתייגות מזה,

אבל אני בהחלט מקווה שנסיים את התהליך עד סוף הקדנציה ונצליח לפחות להביא איזשהן תקנות שיאפשרו באמת לחשוף את הדוחות הכספיים של אותן עמותות, של אותן אגודות עות'מאניות. תודה, גברתי. אנחנו עוברים לשאלתו של חבר הכנסת נחמן שי. בבקשה, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. גברתי שרת המשפטים, לאחרונה פורסם כי המשרד, משרדך, ואת בראשו, מקדמים חקיקה שתאפשר נוכחות עורכי דין בחקירת חשודים. מדוע נעצרו הליכי החקיקה בנושא? מדוע הם לא מבשילים להצעת חוק? מי מתנגד, או מי בעיקר מתנגד, לשינוי המוצע? מה עמדת המשטרה בנושא הזה ומה עמדת לשכת עורכי הדין והפרקליטות? תודה, אדוני.

אנחנו לא מקדמים חקיקה, אני אמרתי שאני בודקת. זה נמצא בתהליך בדיקה. אני כן מקדמת שני חוקים: חוק ניהול חקירה וחוק הצגת מוצגים. הנושא של העורך דין בחקירה זה משהו שאני בודקת בעקבות פנייה שנעשתה אליי מסנגורים, מלשכת עורכי הדין. אתה שאלת על העמדות השונות. הפרקליטות מתנגדת, היועץ המשפטי לממשלה מתנגד והמשטרה מתנגדת, לשכת עורכי הדין תומכת. זה פחות או יותר מאזן הכוחות, וזה כרגע בבדיקה. נוכחות של עורך דין בזמן חקירה? כן,

וזה כרגע נמצא בבדיקה.

אמרתי בלשכה שאת זה אני בוחנת. אני עוד לא התחלתי בכלל להיכנס לתזכיר. זה בשלבי בדיקה? זה בשלבי בדיקה, כן.

חבר הכנסת סעיד אלחרומי, בבקשה.

תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד השרה, בצעד מבורך בשנה שעברה התמנו שני קאדים לבית הדין השרעי בבאר שבע. תקוותנו הייתה שהלחץ בבית הדין השרעי יפחת קצת. לצערי הרב, הנושא לא התבצע. יש קצת עזרה בנושא הזה, אבל הם שניהם עובדים באותו אולם. השאלה שלי: שנה אחרי המינוי, מתי יהיו שני אולמות, כדי שנזכה לברכה של מינוי שני קאדים? השאלה השנייה: בעיר רהט יש 70,000 תושבים. האם יש כוונה לפתוח בית משפט שלום בעיר רהט?

תודה, אדוני. האמת שבעניין האולמות נתת לי רעיון. אני חייבת להגיד שנתת לי עכשיו רעיון טוב. אני אבדוק את זה, להקים עוד אולם, כי כל הזמן חשבנו, דיברנו על לפתוח בית דין, צריך עוד אולמות.

אם באמת צריך עוד אולם או שהם עושים משמרות. אני אבדוק באופן אישי מה קורה שם עם מנהל בתי הדין השרעיים. אני שוחחתי אך בשבוע שעבר עם נשיאת בית המשפט העליון ועם מנהל בתי המשפט על הנושא של בית משפט שלום בעיר רהט. ייאמר לזכותו של השר אורי אריאל, הוא כל שבוע מנדנד לי על זה, כל שבוע: מתי תפתחו בית משפט בעיר רהט? וגם חבר הכנסת טלב אבו עראר. עשיתי גם סיור בעיר רהט. ישבתי על זה בשבוע שעבר עם הנשיאה. השר אורי אריאל נפגש בעניין הזה גם הוא עם הנשיאה. ישבנו שלושתנו וראינו שזה לא חלק מהתוכנית ואין לזה תקציב.

גם בית המשפט בעיר טייבה לא היה חלק מהתוכנית ולא היה תקציב, אבל אני התאמצתי והצלחתי לחלץ מהאוצר תקציב. מבדיקה עם הנהלת בתי המשפט היה נראה שגם אין ממש הצדקה, כי יש היום איזושהי מגמה להתכנס למחוזות. לי היה חשוב להקים בית משפט בעיר ערבית,

כאשר נכנסתי לתפקיד ראיתי שאין, וזה היה בעיניי מוזר מאוד, ולכן חרגתי מהמגמה, ומקימים עכשיו את בית המשפט בטייבה. אבל כשעשינו ישיבה ועברנו על הנתונים, ראינו שזה גם נגד המגמה וגם לא ממש צריך. זה כן עניין, הייתי אומרת, ככה לתת הרגשה טובה. בבאר שבע, כי,

250,000 בשביל החברה הבדואית, תושבי באר שבע,

אבל המגמה זה אם כבר להגדיל את בתי המשפט הקיימים, ולא לפתוח חדשים. אבל בעניין של האולם אני בודקת. תודה לשרת המשפטים. חברת הכנסת לאה פדידה, בבקשה, גברתי. אין שאלה? אני אתן לך אחת. מה זאת אומרת?

אומרת שאין לה שאלה. אני אתן לה אחת. אם אין שאלה אז למה נרשמת? אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, החוק על גבעת עמל עבר בקריאה ראשונה. אנחנו היינו מעוניינים לדעת אם תקדמי אותו באמת ובתמים גם לקריאה שנייה ושלישית, והאם סוף-סוף יגיע פתרון לתושבים שם.

מי שיזם את החוק של גבעת עמל זה אני כחברת כנסת בכנסת הקודמת. אני גם הייתי עם התושבים בעת הפינויים, וגם ניהלתי משא ומתן מול תשובה, או מול היועץ שלו "שוגון" איך קוראים לו? אני כבר לא זוכרת,

בשם חלק מהתושבים ועזרתי להם, ככה שאני לגמרי מחויבת לעניין. אני גם גרתי 40 שנה בסמיכות לשם, בשכונת בבלי. אני יכול להרחיב, ברשותכם. אנחנו שמענו אנשים מתוך ועדת הפנים שאמרו: החוק הזה, דינו להיקבר ולהיות מוקפא, כי כולו הוא נועד להיות איזשהו שוט על היזמים כדי שיגיעו לקראת התושבים. האם את יכולה לומר לנו באמת, באופן חד-משמעי, שהוא יקבל את מלוא תשומת הלב ויקודם במהירות האפשרית?

עם החוק עצמו מבחינה משפטית יש בעיות, בואו לא נטמון ראשינו בחול, יש בעיות בתחום הקניין. אבל אני יכולה להגיד לכם שאני נתקלתי במקרה באיזה אירוע במנכ"ל של תשובה ואמרתי לו: דיר באלכ. אם אתה לא מסתדר עם התושבים, אנחנו נעביר את החוק. רק לפני שבוע.

הם עושים טעות נוראית.

תודה לשרה. בבקשה, חבר הכנסת מוסי רז. אנחנו הולכים כרגע אחד-אחד. כרגע זה מתקתק בצורה יוצאת מן הכלל. נראה כמה נספיק. יש אווירה רגועה, אין אקשן.

זה לא עניין של אקשן, זה שאלות ענייניות ותשובות ענייניות. יש תשובה על כל שאלה. תודה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, אתמול התחיל הדיון בבג"ץ בנושא החוק שמתיר לגנוב אדמות, שמצאו לו איזה שם אחר, מתחיל ב-ה"א-סמ"ך, לא חשוב, ומן הסתם היועץ המשפטי לא מוכן לייצג את המדינה בהגנה על חוק בעייתי שכזה. שאלתי אליך: איך נדע מתי מותר ליועץ משפטי שלא לייצג את המדינה, את הכנסת? ואם הוא לא מוכן לייצג, האם זה אומר לנו משהו? מתי ואיך מותר להשתמש בעורכי דין פרטיים, כמה לשלם להם וכו', איך בוחרים אותם, וכל המהלכים האלה כשצריך להגן על חוקים נפסדים? תודה.

היועץ המשפטי לממשלה ככלל מייצג את המדינה בבג"ץ. במקרים מאוד מאוד נדירים, שכמעט לא קורים, הוא מסרב לעשות זאת. אתה שואל מי קובע?

הוא קובע שהוא מסרב לעשות זאת. זה באמת במקרים מאוד מאוד בודדים. אפשר לספור על כף היד את המקרים לאורך כל השנים שזה קרה. במקרה כזה בוודאי אי-אפשר לסתום לממשלה את הפה, ובטח גם לא לכנסת, ומישהו צריך לייצג את הכנסת ואת הממשלה.

הכנסת מיוצגת על ידי היועץ המשפטי של הכנסת, והממשלה שוכרת עורך דין פרטי שהיא חושבת שיכול לייצג אותה. זה ההליך. אני חייבת להגיד לך שבעבודה עם היועץ המשפטי לממשלה הקודם ועם היועץ המשפטי לממשלה הזה תמיד הצלחנו למצוא את הדרך שבה יועץ ייצג את עמדת המדינה בהתאם לחוק. חוק ההסדרה הוא מקרה יוצא דופן, היו לנו באמת חילוקי דעות מהותיים. תודה לשרה. חבר הכנסת חיים ילין, ביקשת, קיבלת. כבוד היושב-ראש, תודה רבה. כבוד

בצוק איתן נפתחו 1,800 תיקים, 1,500 טופלו על ידי מס רכוש. 300 תיקים מתוכם הלכו לוועדת ערר. פה מתחיל הכשל הניהולי. יש מס רכוש, ועכשיו יש גם משרד המשפטים. משרד המשפטים אמון על פתיחת ועדות ערר. יש שתי ועדות ערר. אני היום יודע על 300 תיקים שנמצאים שם כבר קרוב לארבע שנים. ברובם מדובר במושבניקים שהמשפחות שלהם מתפרנסות מחקלאות, תיקים פתוחים על בין 300,000 ל-800,000 שקל. זה חייב, להציל את החיים שלהם, כי אין מה לעשות, החוסן הכלכלי הוא חלק מההתמודדות שלנו מעל שלוש שנים. השאלה שלי זה אם את מודעת לזה,

1. 2. תפתחו עוד ועדות ערר. ותזרזו את התהליכים, אלה חיי אנשים וחיי חקלאים, וגם היום הם חוטפים, אז בוא ואגיד לך איך אתה יכול לעזור לי.

אתה יכול לשכנע את חבר הכנסת גפני שלא יצטרכו נציגי ציבור בוועדות ערר, כי זה מה שתוקע הקמת ועדות ערר חדשות. ישבתי עם יושב-ראש רשות המיסים. אנחנו רוצים לפתוח עוד ועדות ערר, אנחנו מסתמכים על נציגי ציבור, רוצים לפשט את העבודה, וחבר הכנסת גפני לא רוצה לוותר. אבל עוד לא נגמרה מלחמה, במלחמה חדשה. חס וחלילה. אתה חבר בוועדת הכספים?

צריך לנסות לדבר איתו. דיברתי איתו על זה רק בשבוע שעבר. אם לא יהיו נציגי ציבור, מה? אני אבדוק את התיקים הספציפיים על צוק איתן, שאתה אומר שהם עדיין תקועים שם. 321 תיקים פתוחים.

לא ידעתי את זה. אני יודעת שוועדות הערר סתומות, וניסינו להקים עוד, ואנחנו רוצים לבטל את נציגי הציבור, ויושב-ראש ועדת הכספים לא מוכן, אבל אבדוק את 300 נתיקים האלה. בסוף זה בידיים שלכם. בסדר. תודה לחבר הכנסת חיים ילין ולשרת המשפטים. חברי הכנסת, בדיוק סיימנו שעה עם הספק יוצא מן הכלל.

כשיש שאלות ענייניות ותשובות ענייניות. הגענו ל-20 שאלות ותשובות. אני מצטער שיש כמה חברי כנסת, זהו? שעה.

אני מוכנה לתת לחברת הכנסת גרמן, כי היא תמיד יושבת ומאזינה. חברת הכנסת גרמן, זאת הייתה באמת אי-הבנה, כנראה לחצת בהצבעה קודמת. בבקשה, אבל בואו נעשה את זה תמציתי. לא, אתה לא רשום בכלל. בבקשה, גברתי. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש.

זו הפעם השנייה שאני שואלת על ועדת אנגלרד. כידוע לך, הגשתי הצעת חוק שממתינה למסקנותיה של ועדת אנגלרד, והיום את כבר יודעת שהוועדה מונתה למעשה ב-2010, והייתה אמורה בתוך 90 יום להגיש את מסקנותיה. עברו שמונה שנים. השאלה הקודמת שלי על הוועדה הייתה ב-2017, בנובמבר, זה גם שבעה חודשים. אני אפילו לא יודעת אם היא מתכנסת בכלל. אנא, עדכני אותנו. אני אבדוק את זה, בסדר. אני אשב איתו ואבדוק מה קורה עם זה. תודה לשרת המשפטים גם על שאלת הבונוס. 21 שואלים היו לנו. אני מודה לך מאוד על התשובות שלך, ולכל חברי הכנסת ששאלו. מי שתורו לא הגיע הפעם, אני מאוד הקפדתי לתת היום לחברי וחברות כנסת שבפעם הקודמת ישבו, נרשמו ולא הגיע תורם, אז אנחנו נעשה את התיקון בפעם הבאה. אנחנו עוברים לנושא הבא, הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון מס' 3), התשע"ח 2018, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

תודה לסגן מזכירת הכנסת. המלצת הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג 2003. יציג את ההמלצה יושב-ראש הוועדה המשותפת חבר הכנסת אבי דיכטר. לאחר מכן יתקיים דיון ותתקיים הצבעה. אדוני יושב-ראש הכנסת, רבותיי השרים, חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפני הכנסת את המלצת הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לעניין צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשע"ח 2018. חוק האזרחות והכניסה לישראל, התשס"ג 2003, נחקק בימי האינתיפאדה השנייה, ונועד להגביל את כניסתם והשתקעותם בישראל של תושבי איו"ש ועזה באמצעות איחוד משפחות עם אזרחים ישראלים. התכלית בבסיסו של החוק היא ביטחונית, על רקע מעורבותם בפיגועי טרור של פלסטינים שהם במקור תושבי אזור יהודה, שומרון ועזה ונושאים בעקבות איחוד משפחות תעודת זהות ישראליות. תעודות זהות אלה מאפשרות להם תנועה חופשית בין שטחי יהודה ושומרון לישראל ובתוך ישראל עצמה. בעבר זה היה כמובן גם מעזה. החוק קובע עיקרון שלפיו ככלל, שר הפנים לא יעניק אזרחות או רישיון ישיבה בישראל לתושבי יהודה ושומרון ועזה, וכן לתושבי או אזרחי איראן, לבנון, סוריה ועיראק. כמו כן קובע החוק כי המפקד הצבאי באזור יהודה ושומרון או אדם שהוסמך על ידי שר הפנים לעניין עזה לא יהיו רשאים להעניק לתושבי אזורים אלה היתרים לשהייה בישראל. בצד זאת, החוק מגדיר חריגים וסייגים לאיסור הענקת אזרחות, רישיון ישיבה או היתר שהייה בישראל, ומאפשר את הענקתם במקרים אלו: היתרי שהייה בישראל לבני זוג כאשר הגבר מעל גיל 35 או כאשר האישה מעל גיל 25, רישיון ישיבה בישראל לילד עד גיל 14, היתר שהייה בישראל לילד מעל גיל 14 לשם מניעת הפרדתו מהורהו, רישיון ישיבה בישראל במקרים הומניטריים מיוחדים, היתרי שהייה בישראל למטרת טיפול רפואי, למטרת עבודה או למטרה זמנית עד שישה חודשים, ולבסוף, היתרים מיוחדים במקרים של הזדהות עם מדינת ישראל, עשייה למען המדינה או במקרים שלמדינה יש בכך עניין מיוחד. במהלך השנים, אדוני היושב-ראש, הוגשו נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל כמה עתירות. בית המשפט העליון נדרש פעמיים לשאלת חוקתיותו של החוק. בשני המקרים פסק בית המשפט העליון ברוב של שישה שופטים לעומת חמישה כי אף שהחוק פוגע בזכות לחיי משפחה ולשוויון של תושבי ואזרחי ישראל המבקשים להינשא לתושבי יהודה ושומרון ועזה, הרי שנוכח תכליתו הביטחונית של החוק, פגיעה זו היא מידתית.

לעובדת היותו של החוק הוראת שעה זמנית הניתנת להארכה מעת לעת היה משקל בהחלטת בית המשפט בשתי פסיקותיו. מנגנון הארכת הוראת שעה הקבוע בחוק האזרחות והכניסה לישראל מאפשר לממשלה להאריך את תוקפו של החוק באמצעות צו, באישור הכנסת, לתקופה שלא תעלה על שנה. בהתאם לכך, מאז שנת 2004 עד לשנת 2015 נדונו בקשות הממשלה להארכת תוקפו של החוק בפני מליאת הכנסת בלבד, והכנסת הצביעה בעקביות על הארכת תוקפו של החוק. לאחר הארכת תוקפו של החוק בשנת 2015 החליטה הכנסת, אדוני יושב-ראש, כי במטרה לאפשר קיום דיון מעמיק בבקשת הממשלה להארכת תוקפו של החוק תדון בו תחילה ועדה משותפת שתורכב מנציגי ועדת החוץ והביטחון ונציגי ועדת הפנים והגנת הסביבה. כמו כן הוחלט כי הוועדה המשותפת תהיה רשאית להמליץ למליאת הכנסת אם לאשר את החלטת הממשלה, לבטלה או לאשרה לתקופה הקצרה משנה בטרם תובא ההחלטה לאישור מליאת הכנסת. הוועדה המשותפת קיימה דיונים במתכונת זו במהלך השנתיים האחרונות בהשתתפות נציגי רשות האוכלוסין, משרד המשפטים וגורמי הביטחון ובהשתתפות נציגי ארגונים אזרחיים. הוועדה לא הסתפקה בדיונים השנתיים, אלא קיימה דיוני מעקב במשך השנה. בדיון שנערך השנה בוועדה המשותפת שבו וחזרו גורמי הביטחון על עמדתם שלפיה אוכלוסיית מבקשי איחוד משפחות מהווה אוכלוסיית סיכון בשל האפשרות המוכחת להסתייע בה לביצוע פיגועי טרור. לאורך הדיונים ביקשנו מגורמי הביטחון מידע מפורט על מעורבותם של מי שקיבלו מעמד כתוצאה מאיחוד משפחות, כדי לעמוד על היקף הבעיה. מנתוני גורמי הביטחון עולה, אדוני היושב-ראש, כי מאז שנת 2001 התרחשו 154 אירועי טרור שבהם היו מעורבים אזרחים ותושבים שקיבלו מעמד בישראל כתוצאה מאיחוד משפחות, או ילדיהם של אזרחים ותושבים כאלה. 39 מאירועים אלה מוגדרים כפיגועים חמורים, כמו פיגועי דקירה, ירי, פיגועי התאבדות, הנחת מטענים ויידוי בקבוקי תבערה. בפיגועים האלה נהרגו 21 ישראלים ונפצעו 71 ישראלים.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אולי הנתון המשמעותי ביותר הוא זה המעיד על מעורבותם ההולכת וגוברת של מאוחדי המשפחות, מעורבות הולכת וגוברת בטרור. שימו לב, מבין 39 הפיגועים החמורים שאותם הזכרתי, משנת 2001, 13 מתוך 39 הפיגועים התרחשו במשך תקופה של כ-14 שנים, מ-2001 עד 2014. לעומת זאת, בשלוש השנים האחרונות, מאז 2015, התרחשו 26 מהפיגועים, כלומר פי שניים במשך שלוש שנים לעומת 14 שנים. ראוי לציין בהקשר זה שניים מהפיגועים המזעזעים שאירעו במהלך השנה האחרונה, רצח החייל רון קוקיא זכרו לברכה בערד ורצח הרב איתמר בן גל זכרו לברכה באריאל. בשני המקרים היו הרוצחים אזרחים ישראלים שאחד מהוריהם היה ישראלי והשני היה תושב יהודה ושומרון. הוועדה המשותפת השתכנעה מנימוקיהם של גורמי הביטחון בדבר הסיכון הביטחוני הגלום באוכלוסיית מבקשי ההיתרים והאשרות. השילוב שבין הקשרים השוטפים שמתקיימים בינם לבין משפחותיהם הפלסטיניות ובין אפשרותם לנוע בחופשיות בשטח ישראל מהווה תשתית העלולה לשמש, וכפי שראינו, לצערנו, גם שימשה לא פעם, לפעילות טרור נגד ישראלים ונגד אזרחים ישראלים, ולכך אסור להסכים. על כן, אדוני היושב-ראש, החליטה הוועדה המשותפת להמליץ לכנסת לאשר את החלטת הממשלה ולהאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג 2003, לתקופה של שנה נוספת עד ליום י"ז בתמוז התשע"ח, 30 ביוני 2019. אני קורא לחברי הכנסת לקבל את המלצת הוועדה המשותפת ולאשר את הצו, כלומר, את ההארכה בשנה נוספת.

תודה ליושב-ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת אבי דיכטר. אנחנו עוברים לדיון בהמלצת הוועדה. ראשון הדוברים, שינו פה את סדר הדוברים,

ואחריו, איימן עודה, ואחריו, נחמן שי. שלוש דקות לרשותך, אדוני.

משנים סדר הדוברים בגלל חודש הרמדאן, אדוני. כן, כן. בשביל זה אמרתי, כי אנשים יסתכלו על הלוח ויראו שרשום משהו אחר, ולכן אני הערתי את זה.

אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, בכל שנה אני עולה כאן לדוכן כדי לדבר על החוק הבזוי ביותר בספר החוקים של מדינת ישראל, החוק הנורא ביותר,

חוק מניעת איחוד משפחות. מניעת איחוד משפחות זה מה שקרוי חוק האזרחות. זה מכבסת מילים. יש כאן מניעה של איחוד משפחות, של שיבה, בשל העובדה שפלסטינים משני עברי הקו הירוק נישאו.

בהתחלה, ואני הייתי פה, ורובכם לא היו כאן, עלה כאן לדוכן שר הפנים דאז אלי ישי ואמר שהחוק, מטרתו דמוגרפית: לסכל את חוק השיבה. ואז אנשים הסבירו לו שזה לא יתפוס בבג"ץ. גם גדעון עזרא אמר את אותם דברים אז. ואז שינו את ההסבר, אמרו שזה משיקולים ביטחוניים, אמרו לבית המשפט, כי פנינו לבג"ץ, גם החברה האזרחית, גם אנחנו, חברי הכנסת, ובג"ץ סירב לאשר אותו כחוק, ואישר אותו, שישה נגד חמישה, נדמה לי, ואפילו השופט השישי, עמדתו הייתה מסויגת, אישרו אותו להוראת שעה, וכל חצי שנה, הוראת שעה. אנחנו באים, דנים בוועדה המשותפת, שומעים את נציגי השב"כ, החלטה אוטומטית, ומחדשים עוד פעם, מ-2003 עד היום. זה פוגע בבני זוג, פוגע במשפחות, פוגע בילדים בעיקר. אתה יודע, אתם יודעים כמה מקרים אנחנו מקבלים, איזה מקרים אנושיים, וזה מרסק משפחות, מפריד. גם הנתונים שהיו בוועדה, ואני הייתי בוועדה עם חבריי, הם נתונים שלא מצדיקים את ההחלטה להאריך. והכנסת תושבי ירושלים המזרחית ו-so called פיגועים שביצעו תושבי ירושלים המזרחית, ירושלים המזרחית היא לא חלק מישראל, היא חלק מהשטח שנכבש ב-67'. זה ניסיון להטעות ולשחק במספרים.

ולכן גם הטיעון של המספרים לא מצדיק את הדריסה הלא-הגיונית, הבלתי-אנושית הזאת, של מניעת איחוד משפחות. אני רק רוצה להזכיר לכם: במדינת ישראל כיום מותר ליהודי להתאחד איחוד משפחות עם גרמנייה.

תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. יעלה חבר הכנסת איימן עודה, ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי.

אם יש לך צמים אחרים, אני מוותר, כמובן. אם יש עוד חברים, רבותיי, את התחלופה תעשו ביניכם, זה יותר נוח לי, ואז אני אקריא את השמות בהתאם לצורך. אני מסכים לכל תחלופה שתעשו בגלל הצום, אבל זה צריך להיעשות בצורה מסודרת. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, לפעמים מספיק רק סיפור אחד, יותר מאשר מספרים גדולים. כנראה שיום שישי האחרון לא ייכתב בדפי ההיסטוריה, לא נרצחו בו המוני אנשים, ומומחים ביטחוניים יגדירו אותו כיום של שקט יחסי ברצועה, אבל לפעמים מספיק רק סיפור אחד בשביל להיזכר באנושיות של אלו שאין להם פנים. רק דקה אחת. עבד אל חכים, אתה רוצה לדבר אחריו? יש מספיק זמן.

לפעמים מספיק רק סיפור אחד בשביל להיזכר באנושיות של אלו שאין להם פנים. לסיפור הזה יש שם ופנים. קוראים לה רזאן א-נג'אר. היא הייתה חובשת שנרצחה על ידי צלף ישראלי ביום שישי האחרון. היא הייתה רק בת 21, ובריאיון לפני כמה שבועות היא דיברה על מסרים של מאבק עממי. כשלא אוחזים בנשק, היא אמרה, אנחנו יכולים לעשות הכול. בעבודה שלה היא ביטאה ערכים של מסירות,

של נתינה, של הומניות.

התמונה שלה, מה זה, המילה "נרצחה"?

חברת הכנסת מירב בן ארי. מה זה "נרצחה"? נא לא להפריע.

היא הלכה ברחוב ורצחו אותה? נא לא להפריע. היא נרצחה על ידי צלפים.

למה לפתח פה דיון שלא לצורך? אדוני, תן לי בבקשה את הזמן שלי. אני אתן לך את הזמן.

בעבודה שלה היא ביטאה ערכים של מסירות, של נתינה,

הומניות. התמונה שלה הפכה לסמל. היא פלורנס, פעם אחת משפט קטן,

רק שיצדיק את זה,

ילדים, מה יש?

(אומר בערבית ומתרגם:) רזאן הייתה ילדה שיצרה את עתידה, שדיברה על הכוח של הנשים

שיזמה חברת הכנסת עאידה תומא דיברנו על נשים בעזה. נשים הן הראשונות להיפגע ממלחמה, אבל נשיות היא גם סמל לתקווה, לסיכוי, לשלום. מדיניות הכיבוש והמצור רוצחת את הסיכוי שלנו לשלום.

נכון שמדינת ישראל מקפידה על ענייני הביטחון,

לצמצם את מספר האזרחים הערבים שחוברים לבני ובנות משפחתם, אבל יחד עם

מדרך הטרור, לחדול מהניסיונות לנצח, כי לא יהיה פה ניצחון. וחבל, והלב נשבר על מאות אלפי, שני מיליון פלסטינים עכשיו בעזה,

לבחור עם מי לבנות בית? לבחור עם מי להוליד ילדים? זאת לא זכות בסיסית של כל אזרח של מדינה? האם היא קיימת במצב הנוכחי?

מאז כבר

כבר אינתיפאדה שלישית, והיא כבר בכל מיני גלים, פעם תקופות יותר מתוחות, פעם תקופות פחות מתוחות,

עומד, עד כדי כך שלפני שנתיים,

לא יודע בפעם הכמה, אולי 13 או 16 מובא הנושא הזה לכאן כמין דבר זמני שכזה, כמו שנקבע שהכיבוש הוא זמני, כמו שנקבע גם בבג"ץ שההתנחלויות הן זמניות. הכול פה הוא זמני לנצח. ובצורה,

זה היה התנאי לחוקיות שלהן בבג"ץ,

גם מתרבות, תבדוק את ההחלטה הזאת.

לא צריכים אישור של בג"ץ לזכויות שלנו על ארץ ישראל. בשביל זה לא צריך אישור, אפשר לדבר על הזכויות על ארץ ישראל, לא צריך אישור של בג"ץ, יש לנו זכויות על ארץ ישראל, אבל גם לעוד עם יש זכויות על ארץ ישראל, גם לעוד, רק לנו יש זכויות על ארץ ישראל. מי שאומר "רק לנו", כנראה הוא חלש, הוא מרגיש חלש.

אתה בדרך כלל יותר חזק מזה. הוא פשוט נאמן לאמת ולהיסטוריה. באמת, באלפיים השנים האחרונות אנחנו היחידים שהיינו כאן, ולא היה פה אף אחד אחר, ואתה עדיין חושב שאתה נאמן לעובדות ולהיסטוריה. בסדר, כל אחד והצורה שלו להסתכל על החיים. ובאמת בתימן יש יותר יהודים מתימנים, ואפשר להגיד הכול,

כנראה אין לזה גבול.

אנחנו לא צריכים את האישור שלו לזה שארץ ישראל שייכת לנו, היא שייכת לנו בדיוק כמו שהיא שייכת לעוד עם. אבל אני מדבר כאן לא על ארץ ישראל אלא על מדינת ישראל, ומדינת ישראל נמצאת, כפי שאתה יודע היטב, רק ב-78% מארץ ישראל המערבית. גם הממשלה הזאת פה, שהיא ממשלה לאומית, עם גאווה, מעולם לא החילה את החוק שלה במקומות הללו.

בתוך אותה מדינת ישראל, שנמצאת באותו חלק של ארץ ישראל,

שאמורים לשמור על שוויון, מוחקים אותו כל פעם מחדש. אם רוצים להתחתן עם מישהי, אמר קודם חבר הכנסת אחמד טיבי, מגרמניה, שיהיה משבדיה או מקפריסין,

אבל אם אזרח ישראלי רוצה להתחתן עם מישהי שגרה קילומטר מזרח לו, זה כבר אסור, זו עבירה על החוק, זו סכנה ביטחונית. אז הביאו לכאן 26 מקרים שהם כמעט כולם לא רלוונטיים, אבל אפילו אם היו 26 מקרים,

מה אמר לנו חבר הכנסת דיכטר? זו אוכלוסייה מועדת לסיכון, לבצע. אני יכול להראות לך לדוגמה שגברים בכלל, על יהודים אני מדבר עכשיו, הם אוכלוסייה שיש יותר סיכוי שירצחו את הנשים שלהם מהפוך. אולי נמנע מהם להיכנס למדינה? מה זה אוכלוסייה מועדת לסיכון? מאיפה בכלל מובא הביטוי הזה? לא במדינה דמוקרטית, במדינה בכלל. איפה שמעתם שמדברים בצורה כזאת? איך אפשר כך לנהל דברים? החוקים האלה, תודה. שאתם מביאים, רק משפט אחרון, כמו תמיד, כשאתם באים ורוצים לפגוע בערבים, אתם פוגעים גם ביהודים, תזכרו גם את זה.

ואני מכיר, יש לי בלשכה הצטברות בקשות של נשים יהודיות, ישראליות, להתחתן לדוגמה עם אזרחים מכורדיסטן. לא נותנים להן. אז האפליה הזאת שאתם מפלים מפלה את כולם. תודה לחבר הכנסת מוסי רז. יעלה חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אחריו, סאלח סעד. שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, החוק הזה, אני חושב שחבריי כבר הסבירו ודיברו הרבה על כך שהוא אינו דמוקרטי, ואפשר להגיד שגם אינו אנושי. אני אתמקד במתקפה חסרת הפרופורציה שהייתה הבוקר מהשר יואב גלנט על החברה הערבית-בדואית בנגב, כאשר הטיח בה והשווה אותה להתקפה מלחמתית של האוכלוסייה הבדואית על הנגב ועל אזרחי הנגב היהודים, שיסוי והסתה ברורה ואיומה נגד אוכלוסייה שלמה, נגד כ-250,000 תושבי הנגב הערבים הבדואים. ולמה כל זה? כי השר חולם על תוכנית גרנדיוזית של הקמת מספר רב של יישובים בנגב. הוא בחר מספר של נקודות בנגב, ללא התייעצות, לפחות מינימלית, עם גורמי המקצוע, גורמי התכנון, וגם מי יממן את התוכנית הגרנדיוזית הזאת, וכנראה התוכנית הזאת שהוא מתיימר לקדם בנגב היא כרטיס הכניסה שלו למפלגה שהוא חותר להגיע אליה ומנסה להגיע אליה. וכאן, אפשר להגיד שאנחנו התרגלנו שמי שתוקף אותנו יותר, שמי שמשסה בחברה הערבית ובחברה הבדואית, אולי יקבל והמניות שלו יעלו יותר. אבל, חברים, השר שכח עובדה פשוטה: שלושה מהיישובים שהוא דיבר עליהם בכלל נמצאים באזורים שלא גרו בהם בדואים ב-70 השנים האחרונות. ליד אשל הנשיא, מאז שנות ה-50, אין תושבים בדואים, מערבית לאופקים, מאז שנות ה-50 אין יישובים ואין תושבים ערבים, ליד ניצנה, אותו דבר. ולכן, להציג את זה שהתוכנית של השר גלנט נועדה להציל את הנגב זה מצג שווא, פשוטו כמשמעו. הסיפור הזה צריך לחלוף. תושבי הנגב, ערבים ויהודים, יש ביניהם יחסים מצוינים, ברובם: יש יחסי עבודה מצוינים בין ראשי הרשויות, יש יחסי חברה אזרחית מצוינים בנגב בין היהודים לבדואים, אנשים עובדים ביחד במפעלים, ברשויות המקומיות, בכמה וכמה מקומות. כל הניסיון הנלוז הזה לא יצלח, וגם התוכנית הזאת, על פניו,

תודה לחבר הכנסת סעיד אלחרומי. יעלה חבר הכנסת סאלח סעד, ואחריו, חבר הכנסת איציק שמולי. אדוני היושב-ראש, חברי השר, חבריי חברי הכנסת. ראש הממשלה התייחס אתמול לתחקיר עובדה ולנושא בקשת האזנות הסתר נגד בכירי השירות הביטחוני בישראל ואמר: המוסד אינו ארגון פשע. אני מרגיש שאני חייב לנצל את הבמה שניתנה לי ולהודות לו, לשם שינוי. אני מסכים עימך, ראש הממשלה. המוסד באמת אינו הגוף הבעייתי. מי שמתנהג כמו ראש המאפיה הוא אתה, ראש הממשלה.

סליחה, אדוני.

זה בדיוק כך.

זה כל כך, אדוני, תן לי לעשות את הדברים. זה בדיוק כך.

יש ביטויים שהם לא מכובדים, לא לך ולא לאף אחד. ראש מאפיה. ראש מאפיה זה,

עם כל הכבוד. אדוני, הוא ראש מאפיה. עם כל הכבוד לך, זה לא יכול להיות. אדוני היושב-ראש, האמן לי, מה שעושה ראש הממשלה הזה,

זה לא מכובד לך. אתה קורא לראש ממשלה ראש מאפיה? מה שעושה ראש הממשלה זה בדיוק כך.

זה? אדוני היושב-ראש, חשיפת המקרה, אירוע מטלטל, אתה יכול להגיד דברים אחרים, אבל לא ביטוי כזה. שלא ניתן לעבור עליו כאילו מדובר רק במאבק כוח בין ראשי הממשלה לבין בכירים.

שותפי הסוד, שאמורים להוציא לפועל תוכניות חשאיות? איך ייתכן שהחשדנות והאובססיביות שלו הובילו אותו לחתור תחת האנשים שאחראים לביטחון המדינה? אלה מערכות היחסים שחיינו תלויים בהן. מדובר בחוסר האמון הגדול ביותר שיכול להיות, וזאת במערכת יחסים שבה אמון זה שם המשחק. השבוע פניתי ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לפתוח חקירה בנושא, ובנוסף דרשתי לחקור אם גם היום מתקיימות האזנות כנגד ראשי זרועות הביטחון ואישים בכירים במערכת הפוליטית, כגון שרים או חברי כנסת ועוד.

שוב אני מוחה על הדברים שאתה אומר כלפי ראש הממשלה. זה לא ראוי ולא מכובד. תודה לך, חבר הכנסת סאלח סעד. יעלה חבר הכנסת איציק שמולי,

חברת הכנסת ענת ברקו. שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חיי אדם קודמים לזכויות אדם. להתאהב ולהוליד ילדים זה דבר נפלא וכולנו בעד, אפשר לעשות את זה גם בשכם וגם בג'נין, ולא תחת, כמו שאתם מכנים אותו, "האפרטהייד הישראלי". אתם מדברים כאן השכם והערב על אפרטהייד, על מדינה כל כך רעה. למה להכניס עוד אנשים למדינה הזאת? למה לא לחיות תחת הרשות הפלסטינית או תחת שלטון החמאס, האמירות האסלאמית בעזה? למה תחת מדינה שהיא כל כך רעה וכל כך סובלים לחיות בתוכה? ההיתממות הזאת, כאילו לא מדובר בטרור פלסטיני, כאילו אין כאן מאבק, כאילו אין כאן אנשים שחוברים לטרור כתוצאה מקונפליקט של זהות, בלבול נורמטיבי, אי-יכולת למצוא את עצמם, כמו הבחור מיפו שרצח את הרב רזיאל, שנמצא פה, נמצא אצל אימא ונמצא אצל אבא, והוא בשטחים והיא ביפו, וזה לא מסתדר, זה לא עובד וזה נגד המדינה וזה נגד אזרחיה. והביטחון שלנו קודם,

הרצון לעשות דה-לגיטימציה בכל דבר גם משחק כאן תפקיד, כי הלוא הוראת השעה הזאת היא באמת הוראה צבועה. זה היה צריך להיות חוק, חוק-יסוד זה היה צריך להיות. יש לנו כאן קונפליקט שאי-אפשר להתעלם ממנו, ולכן להאריך את הוראת השעה מדי שנה זה מיותר, ובעיניי, הוראת שעה שמאריכים אותה יותר מפעמיים שלוש, צריך לקבע אותה. אז דורשים אמפתיה ותומכים ברצח ובטרור נגד מדינת ישראל. ראינו את זה כאן במופע האימים גם נגד משטרת ישראל, ראינו את זה במופע האימים בתמיכה בטרור מעזה על הגדרות שלנו. ראינו את ההצדקה וההסתה לטרור. אנחנו רואים את זה יום-יום, אז אל תספרו לנו על סיפורי אהבה ותתחילו לדבר,

זאת אהבה בוערת. כל קרקע בוערת בפרוטקשן,

בשטח מדינת ישראל, בעפיפוני נפץ. אז פעם זה חגורות נפץ, פעם זה עפיפוני נפץ. לכך מחנכים את הילדים. אני רוצה לסיים ולומר בכל זאת מה שאמר ההיסטוריון אבן ח'לדון במאה ה-14 על השבטים הערביים. הוא אמר את זה, וזאת תשובה לחבר הכנסת טיבי לאחר ההשתלחות שלו והדברים שהוא אמר לי. הוא השווה את הוונדליזם של שבטי ערב לארבה המכלה את הירוק והיבש. אבן ח'לדון, להזכירכם, היסטוריון ערבי מהמאה ה-14, קבע כי כל הארצות שנכבשו על ידי ערבים, ואנחנו רואים מה קורה בסוריה ומה קורה בלבנון: מדבר וצייה, הכול הופך לאדמה חרוכה. ואיך הוא אמר? אפילו ללא-אדמה.

לא יהיה איחוד משפחות. מי שרוצה להתאחד, יעשה את זה בג'נין ובשכם, לא פה. תודה לחברת הכנסת ענת ברקו. תעלה חברת הכנסת מירב בן ארי, ואחריה, חבר הכנסת זוהיר בהלול. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, כדי לתאר את האירוע שהיה בוועדה לקידום מעמד האישה היום אני אצטרך שלושה נאומים,

אני אתחיל ממה שהיה בשבוע שעבר. בשבוע שעבר ראיתי שיש דיון על נשים בעזה, עזתיות תחת הסגר.

שאני אדם קולגיאלי, שנמצא שלוש שנים בוועדה, התקשרתי לעאידה, לא הלכתי לה על הראש, לא כתבתי, לא יצאתי, התקשרתי אליה. אמרתי לה: עאידה, את עושה דיון על אנשים בעזה,

בואי נרחיב, בואי נדבר על נשות שדרות, בואי נדבר על נשות העוטף. אם זו ועדה לקידום מעמד האישה, בואי נדבר על כל הנשים שנפגעות מהסיטואציה. אמרה לי הגברת, ולא יעזור כמה היא תכחיש, אני בן אדם ישר, ואפילו חברי הרשימה המשותפת מכירים אותי, ומכירים אותי טוב, אמרה לי במפורש: זה דיון מלפני שבועיים וזה דיון שקשור לאירוע שהיה על הגדר. מה אנחנו מבינים מזה? אין חולות סרטן,

כל מה שמדברים זה על הנשים בגדר. עכשיו, מה הפריע לי? מילא אני, באמת, אתם יודעים, עזבו. אני, ה-base הימני, מה שנקרא, נתן לי גב ותמיכה. אבל מה אשם נחמן שי? למה ללכת לו על הראש? מה, אנחנו לא חברי כנסת? אנחנו לא צריכים לעבוד ביחד? עכשיו אני רוצה שתקשיבו, כי אתם מכירים אותי שם, ואתם מכירים אותי מצוין, בוא,

שגם היום עשית לי, אבל אמרתי שאני צריכה שלושה נאומים לאירוע הזה, ואני לא רוצה לגזול זמן של אחרים. אני ביקשתי להרחיב, זו בקשה לגיטימית. במקום זה, ביום שישי פתחתי את האינטרנט,

רק בגלל שנחמן, כי אני לא פותחת, משתדלת כמה שפחות לראות פושים בשישי. בשישי בצוהריים אומר לי נחמן: מירב, יש דיון על נשים חולות סרטן בעזה. אמרתי לו: מה? על מה אתה מדבר? אני דיברתי איתה בטלפון, לא שמעתי את המילה "סרטן", לא שמעתי. ואתם חושבים שאם היו באים ואומרים הייתי אומרת להם: לא,

לבטל את הדיון? קצת היגיון.

מילא שהולכים, אמרתי, באמת,

קטן עליי האירוע הזה, אבל הפריע לי. הפריע לי, כי לא עובדים ככה, כי אנחנו חברי כנסת. ואני התקשרתי ושאלתי ולא שמעתי מילה. על העניין הזה של חולות הסרטן אני אדבר בנאום הבא שלי, כי מה שאני חטפתי היום בוועדה בכנסת ישראל זה היה פשוט בושה. בושה. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, אתה מכיר אותי. אני לא מהקיצוניים פה. מירב, אולי תגידי מילה אחת על, דווקא כן. האמת שלא. אתה מהקיצוניים פה. אתה זה שפונה לממשלת בריטניה על הצהרת בלפור. אתה מהקיצוניים,

לא וקנין ולא מאיר כהן ולא לאה פדידה ולא נחמן שי.

אני לא מהקיצוניים, אתה מתבלבל, ואתה יכול לשאול את החברים מהמשותפת כמה דברים אני עושה עם המשותפת, תודה. תודה, מירב. אין לי עוד זמן, אה?

אחזיר לך עוד 15 שניות. אני רוצה להגיד לך שלבוא, מירב, מה היה? אין, אני לא אספיק ב-15 שניות. תן לי, אני אחזור בנאום הבא. בנאום הבא, בנאום הבא.

רציתי לתאר את האירוע הזה ולטהר את שמו של נחמן שי, כי נעשה לו כאן עוול, וזה לא בסדר. לא עובדים ככה. אנחנו חברי כנסת. אני התקשרתי אליה, שאלתי אותה על מה הדיון. לא אמרו לי שזה על חולות סרטן, וזה לא בסדר.

אני חייבת רק להגיד לך: אנחנו חברי כנסת, אנחנו צריכים לעבוד ביחד, לא ללכת על הראש של אף אחד.

אמת ויציב ונכון. תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת זוהיר בהלול, איננו, חבר הכנסת חיים ילין. שלוש דקות, חבר הכנסת חיים ילין, לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר יריב לוין, אני מאושר. אני לפעמים אומר:

כשאני צריך לנאום ונמצא השר שבדיוק צריך לטפל בבעיה. אבל אני אנסה לנמק ולהסביר, כי אנחנו נמצאים בקושי, זאת ההוכחה שיש אלוהים.

זה ההוכחה שיש אלוהים. לא, אני אמרתי, דרך אגב, אני אדם מאמין. אני לא יודע מה איתכם. אני מאמין. יריב לוין הוא אחד השרים שבדרך כלל מופיעים, גם בזמן שלו, גם בשאילתות שלו, גם בהצעות לסדר-היום. הוא בין השרים שמקפידים על הדברים האלה בצורה מאוד מיוחדת. והוא גם בתפקיד של קשר עם הכנסת, שזה בעצם מה שמביא אותו.

הסיפור הוא כזה, ואני אנסה לנמק, להתחיל מרמת הגולן ולהמשיך בעוטף עזה. ברמת הגולן לפני כחודשיים צה"ל הורה לפתוח את המקלטים. עכשיו תראו, המקלטים היו פתוחים, אבל הוא רצה להגיד משהו לאויב שנמצא בסוריה: אנחנו יודעים מה אתם מתכננים. תיזהרו. יופי, אבל המשפט הזה, יש לו השלכות.

ביטלו את כל הצימרים וביטלו הכול מתוך חשש, ולא הגיעו לאותו סוף שבוע. על זה מס רכוש מכיר ומפצה. למה?

כי זה אזור ספר. על מה הוא לא מפצה? ופה צריך את העזרה שלך: על האטרקציות.

אם היו צריכים להגיע 1,000 משפחות לרמת הגולן, ו-1,000 המשפחות היו צריכות להיות בקטיף דובדבנים או באטרקציות שיש, אין פיצוי על זה, רק אם שר התיירות מכיר בזה יחד עם שר האוצר, אז מס רכוש יודע לפצות. זה הצפון. עכשיו בואו נלך לדרום. בדרום, אותו דבר. הייתה הסלמה, לא הוכרז מצב מיוחד בעורף, לא בצפון ולא בדרום, כי זה שגרת חירום, אנחנו קוראים לזה, והתפקיד שלנו כאזרחים זה להמשיך לתפקד ולהמשיך בשגרה. אותו דבר: תגלית לא מגיעים, ולצימרים לא באים האנשים. ואני, אין לי טענות, שלא תבינו. אנשים חוששים, לא חיים שם, לא מכירים את המציאות שם, לא יודעים איך אפשר להתפתח ולהמשיך לחיות למרות שיש ירי טילים מסיבי, והילדים בבית הספר. זה נראה הזוי, נכון? אבל זה החיים שלנו כבר 17 שנה. מה מס רכוש אומר? על החקלאות ועל השרפות אנחנו יודעים לפצות, אבל על הצימרים ועל האטרקציות אנחנו לא יודעים. למה? כי אין מצב מיוחד בעורף. עכשיו, מה הסיפור? הסיפור הוא שזה אזור ספר מוכרז לפי חוק, עוטף עזה, וגם בצפון.

בלי חתימה שלך, של שר התיירות, ושל שר האוצר, לא יודעים להפעיל את התקנות, כי הם יודעים להפעיל אותן רק במצב מיוחד בעורף. אז אני אמרתי: יש אלוהים. למה יש אלוהים? סך הכול, זו הפרנסה שלהם. החוסן הכלכלי הוא נורא חשוב לתושבים שם. ובסוף, על מה נלחמים ראשי מועצות? שיבואו עוד אנשים, שהעסקים יפרחו ושחבר יביא חבר, וזה מה שאנחנו עושים. יום אחד בהיסטוריה ילמדו איך אזור במצב ביטחוני כל כך לא טוב, כשהעולם מסתכל על זה, צומח ופורח. ופה צריך עזרה, צריך את העזרה של הממשלה. אין פה ימין ושמאל אין פה כלום, תאמינו לי. יש רק דבר אחד שכולם אולי לפעמים שכחו, תודה. קוראים לזה ציונות ואהבת הארץ.

תודה לחבר הכנסת חיים ילין. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, איננו. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, ואחריו, עיסאווי פריג'. אם לא יהיה, ישראל אייכלר. טוב, נגיע לזה. שלוש דקות לרשותך. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אני אתחיל בזה שהשם של החוק, חוק האזרחות, אין לו קשר לשם הזה. החוק הזה, איחוד משפחות,

כי החוק הזה בא לפרק משפחות, כי המשפחות כבר קיימות. אנשים התחתנו, אנשים נשואים, אנשים, יש להם ילדים. החוק הזה בא לפרק את המשפחות, כי המשפחות כבר קיימות.

בואו נראה את ההצגה של חבר הכנסת דיכטר. בג"ץ, ברוב של שישה מול חמישה, אישר את החוק הזה. אבל בג"ץ קיבל את התשובה של המדינה, והמדינה, הממשלה, רימתה את בג"ץ בתשובה שלה, כי אמרה: זה זמני וזה מטעמי ביטחון. החוק הזה הוא לא מטעמי ביטחון. החוק הזה הוא חד-משמעית כדי למנוע מהפלסטינים להתפתח בכל דרך. כי הוא מונע גם התקדמות כלכלית, יש מצור על עזה, ומונע התרחבות של הכפרים ושל היישובים אפילו בשטחים הכבושים. ראינו מה עשתה הממשלה, הקבינט, כשבאו לאשר את תוכנית המתאר של קלקיליה, הרחבת קלקיליה, תוכנית שכבר מוכנה. ביטלו אותה. ולמה?

אסור להם להתרחב.

כבוד היושב-ראש, יש משפחות שחיות ביחד כבר הרבה שנים, לפני החוק הזה ואחרי החוק הזה. יש משפחות שאנשים, אחרי בדיקות ביטחוניות לכאורה, מקבלים אישורים, והם חיים תקופה באותו בית, באותו יישוב ערבי בתוך מדינת ישראל, והם חיים, ובכל תקופה מחדשים להם אותו. אז העניין הביטחוני לא קיים פה, כי יש להם את האישורים והם נמצאים פה. אז מה מונע מהם לתת את התושבות? ולא נותנים אזרחות, נותנים תושבות.

החוק הגזעני ביותר, שאושר רק לפני כמה שבועות, בסוף המושב האחרון, זה שלילת תושבות. ועל סמך זה, ומתכוונים בזה, שללו מחברים בפרלמנט הפלסטיני תושבי ירושלים, שמנעו מהם כבר הרבה שנים להיכנס לירושלים. החוק הזה כבר קיים. אז מי שהוא לא תואם, אפשר כאילו לבטל.

יש רשימה של מדינות שאומרים: אלה מדינות אויב, אנחנו לא מאשרים, שזה איראן, עיראק, סוריה ולבנון. אבל הרבה אנשים פונים אלינו, התחתנו מירדן, והם לא יכולים לקבל. אבל עם ירדן כבר יש לך הסכם שלום, כבוד היושב-ראש. אז הנושא הזה הוא נושא גזעני, הוא נושא שבא לפגוע באוכלוסייה הערבית. ואני, משפט אחד למאיר כהן, חבר הכנסת מאיר כהן, שאתם דיברתם כמה פעמים על סוריה. אנחנו יצאנו והפגנו נגד הפשעים בסוריה. אנחנו דיברנו נגד הפשעים. אבל אם אתה רוצה להשוות, אם אתה רוצה לעשות פשעים באותה רמה שנמצאת בסוריה, אז אני מצטער, אסור לדבר על זה.

תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת עיסאווי פריג', ואחריו, ישראל אייכלר. שלוש דקות לרשותך, אדוני. שלום, אדוני היושב-ראש. חברים וחברות, זו השנה השישית שאני בכנסת, עומד כאן ומשחזר את אותם דברים על אותו חוק, על אותה הוראת שעה. שנה אחרי שנה, ואנחנו צריכים לחזור על אותם דברים ולהגיד אותם, אולי המצפון האנושי והדמוקרטיה יתעוררו יום אחד, ונסתכל עליה מזווית אחרת. כשאנחנו מדברים, חברים, על זכויות אדם, ואומרים זכויות אדם אוניברסליות, במדינת ישראל, זכויות אדם ודמוקרטיה, איך נגיד אותן? הן תקינות, וננסה ליישם אותן, אבל אנחנו צריכים להחריג את הערבים. כשאנחנו אומרים זכויות, זכויות בסיסיות של כל אדם ואדם באשר הוא, זכות בסיסית גם לגור עם מי שאני רוצה, לאהוב את מי שאני רוצה, להתייחד עם מי שאני רוצה, הזכות הבסיסית הזאת, אם אתה אזרח ערבי במדינת ישראל הזכות הזאת חסרה לך. ככה אני רוצה להתייחס להוראת השעה שמונחת היום על השולחן. פשוט מאוד. אני רוצה להתייחס לזה מהפן האישי, הפן הדמוקרטי ופן זכויות האדם. כי אין שום הסבר שאנחנו, ואני מתאר לעצמי שהרבה ח"כים מהבית הזה, כולל מהאופוזיציה וכולל מהקואליציה, שמעו על סיפורים מסמרי שיער לגבי משפחות, לגבי בני זוג, לגבי ילד שלא מצליח לגור או להיות בקרבת אימו או אביו או בני משפחה. הדבר הזה, שכל אחד ואחד מכיר, וממשיך לעבור כאילו לא קרה כלום, זה מראה את הפגם שקיים בהבנתנו לזכויות האדם והדמוקרטיה שאנחנו חיים בה. ומה שמדאיג, חברים, שהפגם הזה הופך להיות חלק מהתפיסה הכללית ומהמיינסטרים, הופך להיות חלק נורמטיבי בחיי היום-יום שלנו. ומכאן, אדוני היושב-ראש, זאת הסכנה שהדברים החריגים, מתחילים לקבל אותם כחלק מההוויה ומתפיסת העולם, וזה דבר מסוכן.

תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת ישראל

חברת הכנסת יעל כהן-פארן, איננה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

חבר הכנסת איתן ברושי,

חבר הכנסת מאיר כהן. אחמד טיבי דיבר. ג'מעה אזברגה, אחריו. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני רוצה להגיד לכם משהו. חאג' יחיא, אתה עלית לכאן להגיב. איני נמנה עם אנשי הימין, בעוד הרבה מחבריי, חלק ממשפחתי, כן. ואני מוצא את עצמי יום-יום מתווכח, כשאני בצד של אלה שחושבים שבהחלט אין עוררין על הזכויות שלכם כאן. ואנחנו לא עושים לכם טובה, ואתם חלק מהמדינה הזאת, ואנחנו מתווכחים איתכם,

אבל אני רוצה לפנות פעם, לדבר איתכם על התבונה, על כבוד האדם, על הצדק, שחסר בחד-צדדיות שלכם בהתייחסות לסוגיות כאן, במרחב שבו אנחנו חיים. אתה כאן בא ואומר לי: עשיתם הפגנה על סוריה.

הקשבתי לך ובאמת אני מעריך אותך, אבל באמת, ביחס לרצח המתועב שמתרחש בסוריה יום-יום, של בני אדם, אני לא רוצה לתייג אותם כערבים, בני אדם, קולכם כצפצוף הציפור החלשה.

אל תגיד לי אני לא שומע. אני חי פה, אדוני. בקושי אתם מתגרדים באי-נוחות, במקום שקולכם יישמע כדי לעזור לאלה שבאמת עומדים על הזכויות שלכם.

איפה התבונה שלכם? אתם עולים לכאן, כל דקה וכל שנייה וכל נאום, וחובטים בנו כאילו שאנחנו שורש הרע. לא בכם, בממשלה.

לא, לא, לא, זה בנו. הממשלה זה אנחנו,

גם אם אנחנו ימין וגם אם אנחנו שמאל. אנחנו עם שלא מתווכח על הזכויות שלו כאן. ומה אתם עושים? מה אתם עושים? מבקשים שוויון, מבקשים שלום.

אתה לוקח מחנה שלם של ערבים אזרחי המדינה הזאת, ואתה ואתם הופכים אותם לאויבי העם.

זה כן נכון. כי אם היית עולה לכאן ואומר: רבותיי, יש לי ביקורת על צה"ל, אבל יש לי ביקורת גדולה מאוד על מה שקורה בסוריה,

ואומר באומץ שהרוצח הזה, צריך להעמיד אותו לדין, ולא את חיילי צה"ל.

אבל נוח לך לעמוד כאן, ולקשקש לטלוויזיה של חוץ לארץ. אז תתנהג כמו סוריה. אז תתנהג כמו סוריה, בסדר? אל תגיד מדינה דמוקרטית. למה דמוקרטית? אבו עראר, אבו עראר. שיהיה כמו סוריה. אבו עראר, עליכם אני בכלל לא רוצה לדבר.

תקשיב ביישוב שלכם מה אומרים עליכם. תקשיב ביישוב שלך, שלך, שלך, מה אומרים עליכם. אל תטיף לי מוסר. אני לא מטיף לך מוסר. לך תקשיב ליישוב. היישוב שלו הצביע לו, אל תדאג.

הצביע לו? אני גם יודע למה.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. חבר הכנסת ג'מעה אזברגה, ואחריו, חברת הכנסת יעל גרמן. אני במקומה.

מאיפה אתם עושים את ההחלפות האלה? אז דעה אחרת, אדוני. זה, אין. רבותיי, יש סדר דוברים. אפשר להחליף בסדר,

אבל אם הוא לא רשום פה בכלל, אני לא יכול. לפני כן ביקשו ממני להחליף את לאה, תשאלו אותה, ואני לא אפשרתי את זה, כרגע. אז לאחד אני אעשה ככה ולאחד אני אעשה ככה? אז דעה אחרת, אדוני? אין לי "דעה אחרת", ידידי.

אני רציתי לדבר על הארכת החוק המגוחך, שכל שנה מאריכים אותו,

שעת חירום. אתה מדבר על החוק הזה?

חוק שעת חירום.

ואני רוצה להביא סיפור של חבר שלי, או בעצם של שני חברים. חברה אחת, שהיא אישה שיש לה שמונה ילדים, מעזה, שבעלה הראשון, קרה לו איזה אירוע מסוים והלך לעולמו, התחתנה עם עוד איש, והביאה עוד שני ילדים ממנו. האישה הזאת נמצאת בתחום מדינת ישראל, אדוני, חברי, ידידי מאיר כהן, כבר 30 ומשהו שנים, והיא עד עכשיו לא זוכה לקבל תעודה קבועה על מנת לקבל ביטוח רפואי.

לעומת זאת, עוד איש, חבר שלי, שהוא עורך דין במקרה, אשתו רומנייה. הלך ללמוד ברומניה, הביא אותה איתו, התחתנו שם והביא אותה לפה,

תושבות ואחר כך אזרחות, והיא מצביעה, לכל דבר. ואני אומר, העניין של אהבה זה דבר קיים, העניין של נישואים זה דבר קיים. אני לא מדבר על אישה או על גבר שיש להם עבר ביטחוני או אחר. אני מדבר על אנשים נורמטיביים לגמרי, שעכשיו נמצאים 20 שנה או 21 שנה או 30 ו-40 שנה, ויש כאלה שנפטרו ולא הצליחו לקבל אפילו ביטוח רפואי. ואני ביקשתי להגיש אצל ועדת הפנים, רוצה לדעת מה הקריטריונים הברורים לקבלת, חבר הכנסת טלב אבו עראר, טלב אבו עראר, סחבק מדבר עכשיו ואתה מפריע לו.

שתוכל להיות תושבת או לגור עם בעלה ועם ילדיה בתוך מדינת ישראל. לצערי הרב, ועדת הפנים דחתה, אפילו לדון בעניין הזה בתוך ועדת הפנים. אני לא מדבר על ועדת חוץ וביטחון, אני מדבר על ועדת הפנים, בדברים מינימליים. ואני חושב, מאיר, לא כל מה שאתה אמרת הוא נכון. אנחנו גם, יש לנו דעה לגבי מה שקורה בסוריה, ואנחנו מגנים את זה באופן ברור ביותר. לא כולנו, אני מסכים איתך, בזה אני מסכים איתך, אבל הרוב המכריע של האנשים נגד מה שקורה, והרוב המכריע רוצה לחיות בכבוד ובשלווה. תודה לחבר הכנסת ג'מעה אזברגה. חברת הכנסת יעל גרמן,

חבר הכנסת יוסי יונה,

חבר הכנסת יוסף ג'בארין, שלוש דקות, אדוני, לרשותך. תודה רבה, כבוד היושב-ראש, ורמדאן כרים.

החוק ששולל את הזכות הבסיסית לחיות עם בני הזוג או בנות הזוג בישראל הוא דוגמה מובהקת למה שאנחנו אומרים כל הזמן, שהגדרת המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית משמעה שהמדינה היא דמוקרטית ליהודים ומדינה יהודית לערבים. ואני אגיד לכם למה: כי אזרח יהודי שמתחתן עם לא-אזרחית, באופן אוטומטי נהנה מהזכות לבוא לישראל ולקבל אזרחות ולחיות כאן, ובכלל השאלות הללו לא מתעוררות. היא יכולה להיות מכל מדינה בעולם, היא יכולה להיות כמובן לא יהודייה, לא משנה. אבל אזרח ערבי, הוא יכול להיות בן הדוד שלי ובן הדוד שלך, חברי אבו עראר,

בערבייה פלסטינית,

מרמאללה או מבית לחם, הוא צריך לבחור

מדינתו ומולדתו לבין משפחתו. מה הכוונה? הוא צריך לבחור

להישאר ולגור במולדת שלו, ביישוב שלו, עם המשפחה שלו, או להגר כדי להישאר עם בת הזוג מחוץ לישראל. אתם רואים אילו בחירות אכזריות כאן? איזו בחירה אכזרית, לעזוב את המולדת שלך או להיפרד מבחירת ליבך. ואני לא מדבר על מקרים תיאורטיים, אני מדבר על מקרים שכולנו מכירים אותם, סיפורים אישיים, פשוט סיפורים מזעזעים של אנשים שנפגשו והתאהבו. שמעתם חלק מהסיפורים, והם לא יכולים לחיות באופן טבעי ובאופן תקין בתוך מדינת ישראל.

בגלל החוק הגזעני והלא-חוקתי והלא-מוסרי הזה. איזו עוד מדינה בעולם? תראו לי מדינה אחת בעולם ששוללת מאזרח,

זכות לחיות עם בן או בת הזוג שלו. איזו עוד מדינה בעולם?

כבוד היושב-ראש אני אסיים ורק אומר, לצערי אני גם לא יודע מה זה ההליך הזה, שכל שנה מאריכים את זה בהצבעה בכנסת. זה בכלל לא חקיקה. חוקקו את זה פעם אחת לפני 15 שנים, ועכשיו כל פעם צריך רק להצביע על זה. זה לדעתי גם לא תקין. הארכה כזאת צריכה להיות בחוק שעובר שלוש קריאות, וזה עוד משהו פסול בחקיקה המגונה הזאת.

תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. חברת הכנסת עליזה לביא, איננה, חבר הכנסת עמר בר-לב. חברת הכנסת רויטל סויד, ואחריה, טלב אבו עראר.

שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לשתף אתכם בפנייה שהגיעה אליי, להקריא לכם אותה. אני מקריאה אותה כלשונה. לכבוד חברת הכנסת רויטל סויד, שלום רב. אני פונה אלייך כאב לילדים בבית ספר וכבן לאימא אלמנה נסעדת, ובשמם של רבים אחרים תושבי עוספיא.

תושבי עוספיא, נמצאים בין הפטיש לסדן ומוענשים בצורה קולקטיבית וגסה באמצעות ניתוק המים לכלל הכפר בפעם הרביעית בתוך שבועיים על ידי חברת מקורות בעקבות חוב של המועצה לחברת מקורות. לא יכול להיות שכפר שלם נענש, מה גם שקרוב ל-80% מתושבי הכפר משלמים על מים. מיותר לציין שהמים הם מצרך בסיסי, על אחת כמה וכמה בימים חמים שכאלה. נא התערבותך למניעת,

אין תאגיד מים? נא התערבותך למניעת עונש זה,

שנייה.

אם אין תאגיד מים אז המועצה גובה את הכסף ולא מעבירה אותו, אז אין ברירה. זה בכל מקום. תשמע מה הוא אומר, תשמע מה קורה. נא התערבותך למניעת עונש זה, שעלול להמיט אסון על כפר שלם. כתב את זה עימאד שחאדה. עכשיו אני רוצה לומר לכם

לחברת מקורות עומד על 10 מיליון שקלים לערך. זה כמה שבועות יש ניתוקי מים, כל פעם למשך ארבע שעות לערך, לעיתים חמש. עכשיו תאר לעצמך, ילדים הולכים לבית ספר, אתה לא יכול לשלוח אותם עם מים, אי-אפשר להתקלח, מסעדות, בתי עסק, האטליז לא עבד, אתם מבינים את המשמעות של מה שקורה? שלא לדבר על אנשים שהם נזקקים, משקי בית, קופת חולים וכיוצא בזה. זה לא שאנשים לא שילמו ואנחנו מגיעים ומטילים עליהם איזושהי ענישה: לא שילמת, אז מגיע לך, ינתקו לך את המים. 80% מהאנשים תושבי הכפר שילמו את החוב שלהם, ולמרות שהם שילמו את החוב הם אלה שנושאים, מה חטאם? מה אנחנו מעבירים? איזה מסר מעבירים לציבור? אל תשלמו מים, ממילא ינתקו לכם. בפרט כשאנחנו מדברים על ימים מאוד חמים, בתקופה חמה, ומדברים גם על מים לשתייה שאין. ולכן, הציבור בעוספיא, התושבים, לא צריכים להיענש, ואם יש חוב של המועצה, לא הם צריכים לשאת ולתת על זה. מקורות לא יכולים להפעיל את הלחץ על התושבים. הדבר הזה חייב להיפסק. אי-אפשר לשבש את החיים שלהם, לשבש את החיים של התושבים. אני אפנה גם לחברת מקורות בנושא הזה, אבל אני חושבת שגם במליאת הכנסת הזאת צריכה להיאמר אמירה ברורה: לא מנתקים מים לתושבים ששילמו את החוב שלהם, שאין להם חוב, ששילמו את חשבונות המים שלהם בזמן. תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. יעלה חבר הכנסת טלב אבו עראר, ואחריו, מרב מיכאלי. אם לא תהיה, ואאל יונס. שלוש דקות לרשותך,

תודה, מכובדי היושב-ראש. מכובדי השר, כנראה, כל החוקים הגזעניים שמחוקקים כאן לא עוזרים, לא עזרו ולא יעזרו, לא הועילו. להפך, אנחנו רואים ומרגישים תוצאות הפוכות לגמרי.

כשכל הזמן מנגנים ומתהדרים: כאן מדינה דמוקרטית, ולכו לסוריה, אף אחד, אף כוח בעולם לא הכריח את ישראל להיות או לקרוא לעצמה מדינה דמוקרטית. אם היא רוצה להיות כמו המשטר בסוריה, שתהיה, במקום שכל הזמן אותם משפטים יחזרו על עצמם.

שבה מתנהגת מדינת ישראל לאורך כל הזמן, לכל דבר יש תוקף. לכל דבר יש תוקף. גם ליהירות יש תוקף. עד מתי ניתן או אפשר לדכא עם אחר? עד מתי אפשר לחוקק חוקים שפוגעים באופן ישיר בזכויות אדם? מי אתה שתקבע לי, אני, כערבי-פלסטיני, אם להקים משפחה, להתאחד עם בן עמי מעבר לגבול? מי אמר שאתה תאסור עליי?

כל החוקים האלה לא יפרידו ביני לבין בני העם שלי, (אומר בערבית: אם זה בעזה ואם זה בגדה המערבית.) זה לא יעזור. לכן, אני חושב שבושה וחרפה שבמשטר דמוקרטי נשמע על חוק כזה שכל שנה מחדשים אותו. למה הוא לא נרשם בספר החוקים של מדינת ישראל? למה כל שנה מחדשים אותו? כי הוא מנוגד לכל החוקים הבין-לאומיים, לכל האמנות הבין-לאומיות. זה רק בישראל, רק בישראל ונגד אוכלוסייה מסוימת, נגד הערבים. יהודי, מותר לו, מכובדי היושב-ראש, אתה איתי? אני איתך כל הזמן. ליהודי מותר להתחתן מכל מדינות העולם, כולל מדינות ערב,

ערבי לא.

החוק שלך, של דיכטר הזה, לא ימנע ממני להקים משפחה אפילו מעזה, לא מהשטחים הכבושים כאן, לא מרמאללה, גם מעזה. הגיע הזמן שהקול השפוי במדינת ישראל יתעשת ויתעורר. דיכטר, אתה ראש השב"כ לשעבר, ואתה יודע בדיוק מיהם הפלסטינים, מיהם הערבים,

מיהם הפלסטינים. אף מדינה לא תנצח אותם כשהיא פוגעת להם בזכויות אדם.

חברת הכנסת שרן השכל, איננה נוכחת. חבר הכנסת דב חנין, אחרון הדוברים. אחריו יסכם את הדיון יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אבי דיכטר. עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה.

זאת הזדמנות להסתכל על הדרך הארוכה והרעה שעברנו מאז הובא החוק הזה בפעם הראשונה בכנסת. אני מזכיר לכם, עמיתיי חברי הכנסת: תחילתו של החוק הזה ב-2003. אלה היו ימים אחרים, עם הרבה מתיחות, עם הרבה פיגועים, ואז הסבירו לחברי הכנסת, זה עוד קרה לפני שאני הייתי כאן, שזה חוק ביטחוני, שהוא צורך הכרחי, שהוא מהלך דחוף, שאין ברירה. עברו המון שנים. המציאות השתנתה. גם המציאות הביטחונית ידעה ימים קשים יותר וידעה ימים טובים יותר. אבל החוק הרע הזה תמיד נשאר, החוק הרע הזה, שהוצדק בביטחון, אבל בעצם מאחוריו עומדת דמוגרפיה. עמיתיי חברי הכנסת, החוק הזה הוא חוק לא אנושי, חוק שאוסר על אנשים לחיות במשפחה עם בחירות ובחירי ליבם רק מכיוון שהם תושבי השטחים או תושבי מדינות ערביות. החוק הזה הוא חוק קיצוני. אני מזכיר לכם, עמיתיי חברי הכנסת, את הגרעין של החוק הזה, החוק הזה הוא גם חוק של אי-אמון בשר הפנים, כי הוא אוסר על שר הפנים לתת אזרחות או לתת רישיון לחיות בישראל למי שנמצא בתנאים של החוק. אפילו בשר הפנים של ממשלת ישראל החקיקה הישראלית איננה מאמינה. אפשר היה לחשוב ששר הפנים לפני החוק הזה היה נדיב במתן אישורים.

החוק החליט לסגור באופן מוחלט את האופציה של שר הפנים לתת אזרחות או להעניק רישיונות שהייה, חוץ ממצבים מאוד מיוחדים ובתנאים מאוד ספציפיים ולגילים מאוד מסוימים וועדה הומניטרית למצבים מיוחדים ביותר, שבעצם בפועל לא מתכנסת. אני רוצה להזכיר לכם, עמיתיי חברי הכנסת, שבאחד הגלגולים החוק הזה גם הגיע לבית המשפט העליון, והיה שם רוב של שישה שופטים מתוך 11 שקבעו שהחוק הזה איננו חוקתי. אז איך החוק נשאר?

הוא נשאר מכיוון שאחד משופטי הרוב, שופט שחשב שהחוק הוא לא חוקתי, השופט אדמונד לוי, אמר: ממילא זה חוק זמני, התוקף שלו עוד מעט הולך להסתיים, אז למה להתערב?

שהשופט אדמונד לוי כתב את הדברים האלה עברו הרבה מים אפילו בנחלים שלנו שאין בהם מים. אבל החוק הוארך פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והצעקה הגדולה שבתחילת הדרך נשמעה נשארת היום צעקתם של מעטים. לכן אני נמצא על הדוכן הזה כדי לחזור ולהזכיר לכולנו עד כמה החוק הזה הוא חוק בעייתי, חוק לא אנושי, לא מוסרי, מנוגד למשפט הבין-לאומי ומנוגד לאתיקה הבסיסית של בני האדם.

אני מציע לכנסת להצביע נגד החוק.

למרות שאמרתי שאחרון הדוברים הוא חבר הכנסת דב חנין, הייתה הבטחה של היושב-ראש הקודם לחבר הכנסת מיקי לוי, לכן אני מאפשר לו לעלות.

אחרון הדוברים, מיקי לוי. אחריו יסכם יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אבי דיכטר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, חבר הכנסת דב חנין, כשאני רואה שחברי כנסת מבל"ד מגישים הצעת חוק-יסוד שבתשתית שלו שלילת קיומה של המדינה היהודית: שתי מדינות, ואתם יודעים שאני בעד היפרדות, שתי מדינות: מדינה פלסטינית ומדינת כל אזרחיה. חבר הכנסת ג'בארין, זה אנשים מהמפלגה שלך, שני חברי כנסת מהמפלגה שלך, ששוללים את עצם קיומה של המדינה היהודית. אז למה אתם מצפים, לעזאזל? למה? מה הבעיה, שמה, שנפתח ידיים? שנסכל את קיומנו במדינה הזאת, שאנחנו נמצאים פה ארבעת אלפים שנה? שלילת חוק-יסוד, שלילת עצם קיומה של המדינה היהודית. שתי מדינות: מדינת כל אזרחיה ומדינה פלסטינית. אתם נפלתם על הראש. זה לא יקרה. וכשאתם רוצים ומצפים שנושיט לכם יד בדברים שחלקם צודקים, כשאתם מביאים מין חוק כזה, ששולל את עצם קיומנו במקום הזה, אל תצפו שנושיט לכם יד לעזרה. תבדקו קודם את עצמכם, תבדקו את בל"ד, ששוללת עצם קיומנו בארץ הזאת. שקט באולם, נכון? בושה. תודה רבה. יסכם את הדיון חבר הכנסת אבי דיכטר, יושב-ראש הוועדה המשותפת.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, כנסת נכבדה, חבר הכנסת דב חנין, בכנסת מקובל לומר את האמת ואת כל האמת. מדי פעם, מדי פעם. כשאתה מצטט את פסק הדין של בית המשפט העליון, אכן, צדקת. היה הרכב של 11 שופטים שבו שישה מול חמישה, ואחד מהשישה היה השופט אדמונד לוי. ותיארת נכון את העובדות. אבל הייתי מצפה ממך להשלים את העובדות ולהזכיר לחברי הכנסת שב-2007 היה הרכב נוסף שדן בנושא הזה, גם הוא של 11 שופטים. גם שם זה היה שישה מול חמישה, ללא השופט אדמונד לוי. אותה החלטה, פעמיים בבית המשפט העליון הגיעו לאותה החלטה. זה אומנם רוב של שישה מול חמישה, אבל רוב הוא רוב. אבל תרשה לי לומר לשכנך, לטלב אבו עראר: באמת,

"הדיכטר הזה" מדבר אליך, "הדיכטר הזה". איך אתה אמרת? "הדיכטר הזה". זה הדיכטר. ותאמין לי, אני מכיר את הפלסטינים טוב כמוך. ביליתי הרבה מאוד שנים ביניהם. זה לא שכולם רעים, זה לא שכולם שונאי ישראל, אבל הדבר הכי קשה לראות אצל הפלסטינים, מלמעלה עד למטה, מלמעלה עד למטה, זה את הפחדנות שלהם, הפחדנות לומר, תתבייש לך. תתבייש לך. הפחדנות לומר, כמה גזען אתה.

הפחדנות לומר את האמת לעצמם. שמע, תראה, אני אפילו לא יכול לומר את שמך, מי שקורא "רוצח" לראשי מערכת הביטחון בישראל. אבל האמת היא שאתה באמת, עוד דמים פלסטיניים וישראליים על ידיך. דמים פלסטיניים וישראליים על ידיך.

אתה לא מעניין, לא אותי, לא את הכנסת. (אומר בערבית: לא הצמר שלך,

חבר הכנסת טלב אבו עראר, שבאמת, כשאתה מסתכל על הפלסטינים ואתה מבין את הפחדנות שלהם, לראות שדות נשרפים ולא לומר מילה, שדות של חיטה, שדות של אוכל. זה פשוט לא מעניין אתכם. זה הפחד שבסופו של דבר לא עוצר את אלה שמחליטים, למרות שקיבלו איחוד משפחות בישראל, לשלוח את ידם בטרור. והנתון שאמרתי, ואני חוזר לפני שאני מסיים על הנתון, רגע לפני שחברי הכנסת נדרשים להצביע: מ-2001 עד היום מספר הפיגועים שהיה הוא כל כך משמעותי, שבשלוש השנים האחרונות היו פי שניים יותר מפגעים מקרב מקבלי איחוד המשפחות שביצעו פיגועים. זה נתון מזעזע, ואני חושב שבית המשפט העליון, לו היה היום נדרש לדון בסוגיה הזאת, היה מקבל את ההחלטה ברוב הרבה יותר מוחץ בעד,

בעד אישור הארכת הצו בשנה נוספת. ואני מקווה מאוד שכל מי שאהבת ישראל ואהבת ישראלים בנפשו יצביע בעד. תודה רבה.

חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על המלצת הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה),

2003. אני מפעיל את ההצבעה. נא להצביע. צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק),

נגד, 15, אין נמנעים. המלצת הוועדה אושרה.

אנחנו עוברים להצעת חוק שחרור על תנאי. פנינה תמנו-שטה, לפרוטוקול, בעד. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחה על היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 18), התשע"ח 2018, שהחזירה ועדת הכספים של הכנסת. תודה. הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 16), התשע"ח 2018, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומנסקי. סלומינסקי. אתה יום אחד תדע.

סלומינסקי. אמרתי את זה נכון? עכשיו כן. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשע"ח 2018, תורף הדברים: יש שתי ועדות ממשלתיות שעובדות: אחת, חוק שחרור על תנאי ממאסר. בוועדת השחרורים נמצאים ארבעה חברים, ואחד מהם הוא נציג השב"ס בדרגת רב-כלאי ומעלה. הוא חבר ועדה ואין לו זכות הצבעה. ישנה גם,

ועדת שחרורים מיוחדת שבסמכותה לקצר שליש מהמאסר לאסירי עולם שנקצב עונשם ולאסירים המרצים 25 שנות מאסר ומעלה, וגם שם יש נציג לשירות בתי הסוהר שהוא חבר ללא זכות הצבעה. עצם הדרישה הזאת מגבילה מאוד, כי אין הרבה בעלי דרגות בשב"ס, ולכן לוועדות השחרורים האלה קשה מאוד להתקבץ ולפעול, ויש עיכוב גדול בהפעלת הוועדות האלה ובשחרורים. מבקשים הממשלה והשר לביטחון פנים והשב"ס שבמקום שתהיה דרישה שיהיה נציג בכיר רב-כלאי, שבין כה וכה הוא לא חבר ועדה ואין לו זכות הצבעה וכו', ומטרתו היא רק לתת אינפורמציה על כל אחד ואחד מהאסירים, את האינפורמציה הזאת יכול לתת גם מדרגה פחותה, ועל ידי כך נשחרר את השסתום ואת הפקק שיש בוועדות השחרורים. ההצעה היא לשחרר, שלא יהיה צריך להיות רב-כלאי, ואת כל האינפורמציה ימסור נציג השב"ס, ימסור נציג השב"ס הזה, רק בדרגה יותר נמוכה. מעבר לזה לא היו שינויים. אין התנגדויות,

ואני מבקש מחבריי לתמוך בזה. נא לשבת, חברי הכנסת. אין הסתייגויות ואין בקשות דיבור, ולכן אנחנו עוברים ישר להצבעה. נא לשבת. אנחנו מצביעים בקריאה שנייה על הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 16), התשע"ח 2018. סעיפים 1

בעד, 42, אין מתנגדים, יש נמנע אחד. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. נא לשבת. אנחנו מצביעים בקריאה שלישית. נא להצביע בשלישית, בבקשה.

בעד, 42, אין מתנגדים, נמנע אחד. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים עכשיו להצעת חוק, הצבעתי במקום, חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה הצביע במקום חבר הכנסת, אלעזר שטרן, במקום אלעזר שטרן. אני רוצה לתקן את זה

אני מוסיף אותה להצבעה, לא לפרוטוקול. חבר הכנסת מוסי רז,

לפרוטוקול, בבקשה. גם עיסאווי פריג'. לפרוטוקול, בבקשה. בעד. בעד, שניהם בעד. אנחנו עוברים להצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשע"ח 2018. יציג את הצעת החוק, הוא כבר נמצא למעלה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק ממשלתית והצעת חוק של חברת הכנסת מרב מיכאלי וחברי כנסת נוספים שאוחדו יחד. להצעת החוק הזאת יש שני חלקים: חלק אחד הוא לאור הניסיון של מרכז לגביית קנסות. עשינו כמה תיקונים, ובהם שיהיה למרכז סמכות, אם הוא ראה שמישהו להעלים נכסים או לעזוב את הארץ,אפשר יהיה לעקל את הנכס, אפשר יהיה גם לשלם את החוב לפני שיעבור המועד, ועוד כהנה וכהנה דברים מהניסיון, כדי לאפשר להם לפעול יותר טוב. החלק השני זה הוראת שעה שתהיה בתוקף לארבע שנים מ-2019. פה אנחנו עושים פיילוט, מנסים להכניס גם את המרכז לשלטון מקומי. עד היום הם עובדים עם חברות פרטיות, ועכשיו עושים פיילוט, ורשויות שירצו, יוכלו לעבור ולעשות את הגבייה שלהם דרך מרכז לגביית קנסות. אנחנו רוצים לנסות לתפוס את ההצבעה עוד עכשיו. אין לזה התנגדויות, אני חושב שיש רק בקשות דיבור.

להצעת החוק אין הסתייגויות, אבל יש בקשות דיבור. אנחנו עוברים לבקשות הדיבור. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, עד חמש דקות. חברות וחברים, לדעתי, הרבה מאיתנו שכחו או לא שמו לב. זה תאריך מיוחד שחל היום, או למעשה, מחר. היום 5 ביוני, חברות וחברים, ומחר 5 ביוני, מה שאומר שמחר, ולמעשה השבוע והחודש, אנחנו מציינים 51 שנים למלחמת ששת הימים, לכיבוש, מלחמת ששת הימים, אותה מלחמה שזהו, אחרי 51 שנים אנחנו כבר כמעט אפילו לא מציינים אותה, אין שום מאורע או ציון כאן בבית, זו מלחמה שבזמנו נמשכה והסתיימה בתוך פחות משבוע, אבל למעשה עדיין לא נגמרה עד עצם היום הזה. מאז ישראל חיה, מדינת ישראל חיה, בשתי מערכות שלטוניות שונות כבר 51 שנה: דמוקרטיה ליברלית בצד המערבי של הקו הירוק ושלטון צבאי בצד המזרחי, דמוקרטיה שמקיימת שיח זכויות ואפילו חוגגת את מצעד הגאווה ממש השבוע מול מיליוני אנשים חסרי זכויות בצד השני. חברות וחברים, המערכת ההיא הולכת ומתקרבת לכאן, כמו שלצערי אנחנו מתריעים במשך 50 שנה, או כמו שאמר קמפיין המתנחלים הידוע: יש"ע זה כאן. כשאמרנו שהכיבוש משחית, אנחנו לא התכוונו שמדינת ישראל תתכלה בגלל מתקפה צבאית מצד הפלסטינים, כשאמרנו שהכיבוש משחית, התכוונו לדבר הזה שיש"ע זה כאן. יש"ע זה כאן בשיח הציבורי ובמרדף האלים והבלתי-פוסק אחרי בוגדים מדומיינים, יש"ע זה כאן בהשחתה של החוק ושל מערכת המשפט הישראלית לטובת הפקעת קרקעות והכשרת התנחלויות, תהליך שאנחנו רואים אותו רק השבוע בבית המשפט, יש"ע זה כאן בגזענות ובאלימות בחברה הישראלית, לאורכה ולרוחבה, יש"ע זה כאן בספרי הלימוד שאו שאוסרים או משכתבים בצנזורה, ברשימות שחורות של מרצים לא פטריוטים ובצנזורה על הצגות ועל מופעי תרבות ועל שירים, יש"ע זה כאן כי הכוחות הדמוקרטיים בעולם מתרחקים מאיתנו, בין שזה רוב-רובו של הדור הצעיר ביהדות ארצות הברית ובין שזה בדמוקרטיות הליברליות האחרות באירופה.

פעם אחרי פעם ישראל מוצאת את עצמה משתפת פעולה עם משטרים גזעניים, ואפילו אנטישמיים, במקום עם הדמוקרטיות הליברליות בכל העולם. גם זה תוצאה של נזקי הכיבוש, יש"ע זה כאן כשכאן משרדי ממשלה,

אדוני השר גלעד ארדן, משקיעים מאות מיליונים מכספי ציבור בהסברה ובכל מיני מהלכים, כל מיני מהלכים סודיים ותעמולה של מה שאי-אפשר ולא צריך ולא ניתן להסביר. חברות וחברים, 51 שנה, ולימין אין, ולא היה, פתרון למצב הזה. 51 שנה מנסים לחשוב ולדמיין את הפתרון, למרות שאין כזה.

מחנה הימין, במשך 51 שנה עוסקים בחבלה שיטתית ומכוונת בכל אפשרות לחיות כאן חיים נורמליים ובני-קיימא. מפלגת העבודה אוהבת להתהדר בזה שהיא שהקימה את ההתנחלויות, אבל האמת היא שאתם, הימין והליכוד, אתם שהפכתם את הכיבוש לפרויקט הלאומי של מדינת ישראל. מה שלא ברור לי זה למה בזמן שהימין מבצע את החבלה המכוונת הזאת,

הוא שנדרש להתפכח וללכת לחפש פתרונות חדשים, למרות שהפתרונות נמצאים כאן ועכשיו.

אומרים לנו תמיד לא לחפש מתחת לפנס. הפתרון הזה נמצא מתחת לפרוז'קטור, ומשום מה אנחנו בוחרים שוב ושוב לא ללכת בו. חברות וחברים, 5 ביוני השנה, מחר, הוא לא רק יום זיכרון, הוא יום שבו יכולה, ומערכת הביטחון מתריעה על זה, לפרוץ אלימות. מחר יכולות להיות הפגנות נוספות אחרי השבועות האחרונים, שבהם ראינו פעם אחרי פעם הפגנות ואלימות וטילים והפגזות. ראינו את זה רק בשבועיים האחרונים. חברות וחברים, תקשיבו למערכת הביטחון. מערכת הביטחון, הרמטכ"ל, הקצינים הבכירים, מדברים בימים אלה בחדרים סגורים את העמדות של מרצ. איך זה שאתם לא שומעים? הציבור תומך בזה, הציבור בעוטף עזה. סיעת המחנה הציוני, שמעתי שהצטרפתם אלינו וביקרתם, ירדתם לעוטף עזה. הסתכלתם על דפוסי ההצבעה שם? אחוזים ניכרים מכל אלה שיושבים תחת טילים ובמקלטים מצביעים המחנה הציוני ומרצ, בגלל שהם יודעים שאנחנו אלה שתומכים בפתרון מדיני, ולא מסתכלים דרך החור של התותח על כל דבר.

במוצאי שבת היה סקר בתוכנית פגוש את העיתונות. 41% מהציבור הכללי, כולל התומכים שלכם, תומך בהקלות הומניטריות על עזה במקום הידרדרות לסבב אלים נוסף. אז חברות וחברים, הציבור, עוטף עזה ומערכת הביטחון יודעים מה צריך לעשות: לא ללכת כמעט בעיניים עצומות לרווחה לעוד מלחמה, כמו שמבקר המדינה קבע שעשיתם לפני צוק איתן. מאז צוק איתן עברו כמעט ארבע שנים. כמה ישיבות קבינט הוקדשו לשאלת הפתרון בעזה, לפתרון אסטרטגי? איך זה קשור לכיבוש?

עכשיו אתה רוצה שאני אגיד לך איך זה קשור. את זה אני אגיד לסיום. אנחנו 12 שנים לא בעזה. עזה לא כבושה על ידינו 12 שנים. נא לסכם, בבקשה.

הינה, אני אענה על השאלה של בני בגין. משפט אחרון. עמיתי חבר הכנסת בגין, אני אסביר איך זה קשור. יש לנו כאן מעבר לגבול, בגדה המערבית ובעזה,

אם אנחנו לא נדע להפסיק את האש, ללכת להודנה ארוכת טווח בעזה ולהיכנס לפתרון מדיני, הקלות הומניטריות והסרת הסגר, ומשא ומתן שיסתיים בפתרון של שתי מדינות לשני העמים, הכיבוש הזה ימשיך לרדוף אותנו וימשיך להשחית אותנו עוד שנים, עוד שנים רבות.

חבר הכנסת עיסאווי

אדוני היושב-ראש, חברים וחברות, היום באולם נגב, בשעה 09:30, התקיים כינוס השדולה של חברי חבר הכנסת אילן גילאון על אלימות המשטרה, הייתה שדולה, היום התכנסה. בשדולה נכחו כל מי שנפגעו מאלימות משטרתית, אם זה האוכלוסייה הערבית, אם זה העדה האתיופית, אם זה העדה החרדית, אם זה קהילת הלהט"בים, כל מי שיש לו סיפור בא לספר אותו. אבל להפתעתנו, חברים, אף נציג מהמשטרה ואף נציג מהמשרד לביטחון פנים לא הופיע לדיוני השדולה. התקבלה הוראה לכל הדרגים: אין לשתף פעולה עם השדולה נגד אלימות משטרתית. אף אחד לא בא. שאלנו את עצמנו: למה אף נציג לא נמצא? אז ההסבר שקיבלתי הוא: מה, יבואו לשמוע את הסיפורים הקשים? יבואו לשמוע את הבחור החרדי, או את הבחור האתיופי, או את הבחור הערבי, או הבחור הלהט"בי, איזו אלימות הוא עבר? לשמוע את הסיפורים? הרי אין להם מה להגיד. אין להם מה להגיד.

כשאין לך מה להגיד, מה אתה עושה? אתה מעדיף שלא לבוא, או במילים אחרות, אתה בורח. זה מה שהיה. המשרד לביטחון פנים והמשטרה היום בחרו שלא לשלוח אף נציג ולשים את הראש באדמה, שהדברים שימשכו. חברי כנסת ידברו בינם לבין עצמם, ישמעו כל מיני סיפורים ויראו דמעות בכי של תושבים. מה זה ישנה? הדברים ימשיכו. אז אני שואל את עצמי: אנחנו, כחברי כנסת שמעלים סוגיות על סדר-היום כי רוצים את הפתרון הזה, אנחנו רואים שהמשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל מתעלמים מחובתם לבוא ולתת דין וחשבון לאזרחי המדינה, לחברי הכנסת, איך נטפל בבעיה? החל מדוח מבקר המדינה עד לאזרח ולאזרחית שבאו וסיפרו את סיפוריהם. איזה טיפול יש לנו, אני שואל אותך, אדוני היושב-ראש, אם המשרד לביטחון פנים בחר להתעלם? אני אעשה את מה שאני רואה לנכון, והם ימשיכו לדבר בחדרי חדרים. האם זה הפתרון? שהם מפחדים, אמרנו, בסדר. הם לא דוברי אמת, אמרנו, בסדר, יאללה. עכשיו הם בורחים. הם בורחים. המשרד לביטחון בורח מאיתנו, בורח מלתת דין וחשבון, היום בשדולה, על האלימות המשטרתית ומה הוא הולך לעשות כדי לטפל בה.

את לא יודעת על מה אני מדבר. את לא מבינה. זו בושה וחרפה שיש שדולה כזאת.

מירב, מירב, את יכולה לחכות טיפה. אז היום השיטה היא לברוח. שיטת הבריחה.

בשביל זה להקים

לא, חברים. אנחנו נמשיך לרדוף,

עד שהדברים בתוך משטרת ישראל והממונים, כולל השר, יתוקנו. האלימות המשטרתית, צריך לשים אותה על השולחן עד שתטופל. עד שתטופל. כל הקבוצות המוחלשות במדינה, החל מהערבים, מהאתיופים, ראינו סרטים, מהחרדים, אז תפתור את הבעיות שלך עם המשטרה. מה אתה מקים שדולה? מה זה קשור?

וחייבים לראות תוכנית עבודה לאן זה הולך. אני מסיים, אדוני היושב-ראש.

כשנה וחצי, ביפו, נורה בגבו אזרח. בגבו. מהדי סעדי נורה בגבו תוך כדי בריחה מהמשטרה. עד עכשיו אין תוצאה ואין דוח ממח"ש. לפני שנה בכפר קאסם נורה ונהרג אזרח. אני פניתי לשר, וטרם קיבלתי תשובה מה עם התיק הזה במח"ש. בגלל זה, על המשטרה?

המריחה והבריחה ממתן תשובות, אנחנו צריכים לשים להן קץ.

תודה רבה. חבר הכנסת אילן גילאון, איננו נוכח, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת. חבר הכנסת מוסי רז. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברות הכנסת, אדוני השר, אני רוצה להמשיך מדבריו של חברי חבר הכנסת פריג'. אדוני השר, אני גם הייתי היום בישיבת השדולה הזאת, ואני רוצה להגיד: לדעתי, אין אלימות משטרה. המשטרה לא מפעילה אלימות, יש שוטרים שמפעילים אלימות. צריך להגיד שאף שוטר לא נולד אלים, ורוב השוטרים לא מפעילים אלימות, ובכל משטרה בעולם יש שוטרים שמפעילים אלימות. השאלה היא מה יחס החברה לאלימות הזאת. השאלה היא איך מתייחסת הכנסת, הפרלמנט, לאלימות הזאת, איך מתייחסת התקשורת, איך מתייחסת החברה, איך מתייחס מפכ"ל המשטרה, איך מתייחס השר האחראי לדבר.

המקום שבו צריכים להתקיים הדיונים על הדברים הללו, מתקיימת שדולה מהסוג הזה,

אנשים ושופכים, באמת, ממר ליבם, אישה שמספרת איך פגעו בבן שלה, ומקרים אחרים, והיה לנו, אנחנו יודעים, הרג של מפגינים בידי המשטרה, אגב, לא רק ערבים, לא רק ערבים, גם מפגין חרדי נהרג בידי המשטרה, השר לא מוצא לנכון, ולא הוא, ולא המפכ"ל, ולא אף אחד מהמשטרה,

יהיה נוכח בדיון כזה, המשמעות היא: אנחנו, המשרד, אין לנו בעיה עם האלימות הזאת. נכון שלא חייבים לבוא לשדולה בכנסת, זה נכון, אין שום חובה חוקית לעשות את זה. אבל יש כאן מסר ברור, מסר שלא נאבקים נגד האלימות הזאת, שלא מטפלים בה. לכן אנחנו רואים מפגין שנהרג, לכן אנחנו רואים מפגין ששוברים את ברכו, ואנחנו רואים את הדברים האלה שוב ושוב. מי שחושב שזה נגמר במוחלשים, זה התחיל בערבים,

לאתיופים, זה היה כלפי החרדים, זה גם היה כלפי המתנחלים, זה בטח ובטח היה כלפי השמאל, כלפי המחאה החברתית, זה בסוף מגיע לכולם. זה לא נעצר במקום אחד, ואסור לעצור את זה במקום אחד. העובדה שחצי מהבית הזה חשב שהכינוס הזה לא חשוב, חברי הכנסת חרדים, שהקהל שלהם זוכה מדי פעם לנחת זרועה של המשטרה שתוקפת אותם, הרי השתמשו כאן במרכזה של ירושלים בבואש. איך ייתכן שמשתמשים בכלי כזה במרכז עיר שגרים בה כמעט מיליון תושבים?

איזו אלימות של המפגינים החרדים הצדיקה את הדבר הזה?

אני מודיע לכם: לא הייתה.

הם חסמו את הנתיב הרכבת והיה צריך לסלק אותם משם. אולי גם היה צריך להפעיל כוח, אבל לא צריך להעניש שכונות שלמות בירושלים. אותו דבר קרה בבני ברק, אותו דבר קרה בבילעין ובמקומות אחרים. ההיעדרות של חברי הכנסת החרדים, כמו ההיעדרות של השר, כמו ההיעדרות של הימין, היא שנותנת גב לאלימות הזאת. עכשיו אני גם שואל אתכם, אני שמעתי לדוגמה את אחת האימהות שדיברו היום, ונוכחנו איזו אלימות הופגנה כלפי הבן שלה שהוא יהודי, תסלחו לי על המילה, אזרח ישראל. אם המשטרה מפעילה אלימות כזאת כנגד יהודים אזרחי ישראל, אחרי זה אנחנו מתפלאים שכשיש הפגנה על הגבול, יש חיילים שמפעילים אלימות? ושוב אני אומר, בדיוק כמו שאמרתי לגבי המשטרה: אף חייל לא נולד אלים, רוב החיילים אינם אלימים, אבל אנחנו מתפלאים שיש כאלה שעושים את זה? אנחנו מתפלאים שאישה שעובדת בצוות רפואי

שעיתונאי נהרג? אם אנחנו לא מטפלים בזה פה, שזה ליד הפרלמנט הזה,

ברחוב יפו בירושלים, אנחנו שותקים, אז מה אנחנו מתפלאים שבגבולנו נהרגים אנשים?

אם לא נעצור את התופעה הזאת, היא תגיע לכל מקום, והיא מסכנת את כולנו. וזה שאנשים חושבים שזה מה שמגן עליהם, זה הדבר הכי חמור, שהכי מסכן את הדמוקרטיה ואת חופש ההפגנה שלנו. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי,

תודה רבה, אדוני. אני רוצה לדבר על החוק שלי שאנחנו מצביעות עליו עכשיו בקריאה שנייה ושלישית, שזה אירוע מאוד מאוד משמח. אני רוצה להגיד בכמה מילים, ברשותכן וברשותכם. מבחינתי, החוק הזה הוא עוד צעד בדרך במאבק שלי לביטול פקודת המיסים (גבייה), שאני לא יודעת כמה מכם ומכן מוטרדות ממנה, אבל היא פקודה מנדטורית שמאפשרת גבייה מינהלית,

היא מאפשרת להרבה יותר מדי גופים במדינת ישראל להיות גם בעלת החוב, גם השופט, גם התליין, ואחר כך גם עוד לשכור חברות גבייה פרטיות שיעשו את הגבייה הזאת לטובת רווח כספי, כמו שאתה, אדוני היושב-ראש, עמדת בוועדת הפנים אך לפני שבוע על הבעיות הקשות מאוד שהמצב הזה יוצר. הפקודה הזאת מסורה באמת בהרחבה רבה בידי המון המון גופים, וחלק גדול מהם, כל הרשויות המקומיות בישראל. יש רשויות חזקות שמנהלות את הגבייה שלהן בעצמן, חלק משתמשות בפקודה בצורה יותר הגונה, חלק משתמשות בפקודה בצורה פחות הגונה. אבל כאמור, יש כאלה שלא מסוגלות, מסיבות תקציביות ומסיבות אחרות, לנהל את הגבייה שלהן בעצמן, ולכן הן שוכרות את חברות הגבייה הפרטיות האלה, מה שיש בו טעם עמוק עמוק לפגם, קודם כול במהות. זאת פעולה שלא ראוי שתיעשה בעבור בצע כסף, לא ראוי שתיעשה על ידי גוף פרטי, וגם בפועל יש איתה בעיות מאוד קשות, משום שיש רשויות שהן כל כך חלשות, שחברות הגבייה האלה ממש מנהלות אותן על חשבון מוחלשות ומוחלשים שהרשות בעצם לא רואה אותן, וחברת הגבייה ודאי לא רואה אותן, את הקשיים שלהן, את הצרכים שלהן. נעשים מעשים דרקוניים וקשים ביותר, שהפקודה הזאת מאפשרת. בדרך המאוד-ארוכה לביטול הגבייה, קודם כול, לשמחתי, כבר לפני כשנה הגענו להסכמה עם משרדי הממשלה, וכולם הפסיקו להשתמש בפקודה והעבירו את הגבייה למוסד ממשלתי שפועל מתוקף חוק דמוקרטי של מדינת ישראל. אומנם יש לו אמצעים לא מבוטלים לנהל גבייה, אבל זה הרבה יותר מפוכח, זה הרבה יותר מידתי, ויש התייחסות הרבה יותר אישית וקונקרטית לחייב או לחייבת, לצרכים שלהם ולקשיים שלהם. אני מדברת על המוסד לגביית קנסות וחובות, שהחצי השני שלו זה ההוצאה לפועל. מה שאנחנו עושות ועושים בחוק הזה זה מאפשרות, בעצם נותנות הסמכה לגוף הזה לגבות גם בשביל הרשויות המקומיות. היום זה דבר שלא קיים בחוק ולא מתאפשר. כולי תקווה שאכן כמה שיותר רשויות תוותרנה על שירותיהן המאוד-מפוקפקים של חברות הגבייה ותאפשרנה למרכז לגביית קנסות וחובות לעשות את הגבייה הזאת במקומן. הן גם ישלמו הוצאות הרבה יותר נמוכות. לשמחתי, נוכחנו שהמרכז בסך הכול מאוד יעיל, עם כל זה שבאמת יש יחס הרבה יותר ראוי לחייבות ולחייבים. אני מאמינה שגם כלכלית, וזה לא פחות חשוב, גם כלכלית זה ישתלם לרשויות. ברור שהרשויות צריכות לגבות את הקנסות והחובות שלהן על מנת שהן תוכלנה באמת לספק את השירותים לתושבות ולתושבים שלהן. בקיצור, גבירותיי ורבותיי חברות וחברי הכנסת, אני קוראת לכם לתמוך בהצעת החוק הזאת, ומאוד מאוד מקווה שמאוד מהר נוכל להימנע מלהעביר חוק שיסדיר, חס וחלילה, ובאמת ייקבע את השימוש בחברות גבייה פרטיות, ובהמשך נוכל באמת לבטל את הפקודה המנדטורית הישנה, הארכאית והלא-ראויה למדינה דמוקרטית, פקודת המיסים (גבייה).

תודה רבה לך. אנחנו לא נצביע עכשיו, אנחנו נצביע בשעה 20:30, אחרי הארוחה המפסקת של חברינו חברי הכנסת המוסלמים לצום רמדאן. אנחנו עוברים להצעת חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (תיקון מס' 2), התשע"ח 2018, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק השר גלעד ארדן. בבקשה, אדוני. בשם הממשלה, אני רוצה להודות למנהלת סיעת המחנה הציוני. רק היא יודעת למה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט), התשכ"ט 1965, מאמץ את האמנה הבין-לאומית בדבר הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט המפליגים בים משנת 1957, שאליה הצטרפה מדינת ישראל. אני כמובן מציג את החוק בשם שר התחבורה. בהתאם להוראות האמנה משנת 1957, קובע החוק את זכותו של בעל כלי שיט להגביל את אחריותו לנזק שגרם לכאורה לרכוש או לגוף ואשר בגינו הוא נתבע או עשוי להיתבע. הוראות החוק קובעות כי בעל כלי שיט המבקש להגביל את אחריותו כאמור יעשה זאת באמצעות הקמת קרן הגבלה בבית המשפט, אשר מוגדר בסעיף 1 לחוק כבית המשפט לימאות, בישראל משמש בית המשפט המחוזי בחיפה כבית משפט לימאות. קרן ההגבלה מוקמת באמצעות הפקדת סכום כסף בבית המשפט, סכום אשר ישמש בעתיד לפיצויו של כל מי שבית המשפט יכיר כי נגרם לו נזק בידי המבקש, מקים הקרן. בהתאם להוראות האמנה משנת 1957, סכום הקרן שעל המבקש להפקיד בבית המשפט כתנאי להגבלת אחריותו נקבע על ידי בית המשפט בשיעור שהוא תוצר של שני משתנים: האחד, סוג הנזק שלו הוא אחראי לכאורה, נזק גוף או נזק רכוש, השני, גודל כלי השיט של המבקש. בשנת 1976 גיבש ארגון הספנות הבין-לאומי את האמנה הבין-לאומית בדבר הגבלת אחריות על תביעות ימיות, היא תוקנה בפרוטוקול בשנת 1996, וזה תוקן בשנת 2012 ונכנס לתוקפו בשנת 2015. האמנה משנת 1976 קובעת כי היא מחליפה את האמנה משנת 1957 רק לגבי מדינות שהן צד לה. מדינת ישראל טרם הצטרפה לאמנה, אך מבקשת בהצעת חוק זו לאמץ את הוראת האמנה אל הדין הפנימי שלה ובהמשך לכך תשלים את הליך ההצטרפות לאמנה. בהוראות האמנה נערכו שלושה שינויים מרכזיים ביחס להוראות האמנה משנת 1957: האחד, העלאת שיעור הסכומים שמהווים בסיס לחישוב הסכום הנדרש להפקדה בקרן ההגבלה כתנאי להגבלת האחריות, תוך שינוי שיטת החישוב של סכומי ההגבלה מסכום המבוסס על סך נפח מקום אחסון המטען של כלי השיט לסכום המבוסס על סך הנפח הפנימי של כלי השיט, וכן שינוי החישוב במקרה של נזק הכולל פגיעה ברכוש ובנפש יחדיו.

הוספתם של מנצילים כזכאים להגביל את אחריותם לנזק שגרמו לכאורה. הוראות האמנה בנוגע להגבלת אחריותם של מנצילים זהות לאלו החלות בה על בעלי כלי שיט.

שינוי חובת הראיה הנדרשת כדי למנוע אפשרות הגבלת אחריות מאשמה או השתתפות ממשית לכוונה או פזיזות. במסגרת התיקון המוצע מבוקש לערוך תיקון של החוק ולהתאים את ההסדרים הקבועים בו לאמנה. לסיום, עמדת הממשלה הינה לתמוך בהצעת החוק, ומשכך, מוצע לאשרה ולהעבירה לוועדת הכלכלה של הכנסת לשם הכנתה לקריאת השנייה והשלישית. תודה רבה.

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת, חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו, חברת הכנסת מיכל רוזין, יש רשימה ארוכה מאוד, אדוני, אז אתה יכול לרדת. קשה להאמין שמישהו מסוגל לנאום על החוק הזה. לא נוכל להגביל. חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת. חברת הכנסת מירב בן ארי, עד שלוש דקות. תודה, אדוני היושב בראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, אני רוצה להמשיך את הסיפור שהתחלתי בחוק הקודם לגבי הדיון בוועדה לקידום מעמד האישה והאירוע המזעזע שבו היינו, בעיקר יחד עם חברי הכנסת מהמשותפת ומרצ, ולאה פדידה ונחמן שי. הדבר שהכי, הטרידו אותי הרבה דברים במהלך הדיון הזה, אבל מה שהכי הטריד אותי זה החד-צדדיות המטורפת. אדוני היושב-ראש, אני רואה דברים פה בכנסת, אבל מדהים אותי שיושבים חברי כנסת ולא מסוגלים להגיד מילה אחת על האחריות של החמאס למצב של התושבים ברצועה. מילה אחת. כל הזמן זה ישראל, ישראל, ישראל. שלוש פעמים במהלך הדיון: מדינת ישראל חוסמת,

עזוב שבאתי עם נתונים על 6,000 אישורי מעבר לחולים, גם לחולי סרטן. מה שנקרא, הם לא נותנים לעובדות לבלבל אותם. מה שהטריד אותי, וגם את נחמן, יש לומר,

לא רק חברי הכנסת שהיו שם, רק מהמשותפת וממרצ, מה שהטריד זה שרוב האורחים שם, אף אחד מהם לא היה בעדנו. אמרתי לעצמי: איך יכול להיות שאני יושבת בוועדה שלמה, יושבים חברי כנסת ומטילים את כל האחריות על מדינת ישראל, וגם המומחים, כל המומחים הם נציגים, אני לא יודעת אפילו של מה, של ארגונים הזויים לחלוטין, שאומרים לנו, ישבתי שם ואמרתי לעצמי: מה, אף אחד לא יבוא? אף אחד לא ידבר? אף אחד לא יגן על הזכות של מדינת ישראל? אף אחד לא היה שם, אפילו אחד שבא, לא מחברי הכנסת ולא מהארגונים, לדבר על המצב בעזה. תבואי, תעשי דיון על הנשים, תדברי על המחלות, תדברי על הכול, אבל את לא יכולה להתעלם מכך שמהצד השני יש נשים שנפגעות לא פחות מהסיטואציה הזאת. וכמה שנדהמתי מהתהליך שהיה בוועדה, הפתיע אותי שישבו שם כל כך הרבה ארגונים ישראליים יפי נפש לחלוטין, שלא טרחו אפילו פעם אחת לדבר על מדינת ישראל ועל הזכות שלה להגן על עצמה.

תודה רבה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, איננו, חבר הכנסת נחמן שי,

חברת הכנסת עליזה לביא, איננה, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין,

חבר הכנסת עמר בר-לב,איננו, חברת הכנסת עאידה תומא סולימאן, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, חברת הכנסת יעל גרמן, ג'מאל זחאלקה, איציק שמולי, מוותר, מיכאל מלכיאלי,

חבר הכנסת אמיר אוחנה. חבר הכנסת יוסי יונה. יש עוד הרבה חוקים, אל תדאג.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אתמול אכן המחנה הציוני ערך ביקור בעוטף עזה, והדברים שראינו אכן לא היו קלים: אדמה חרוכה, מטעים שרופים ועוד כהנה וכהנה. נחמץ הלב, אין מה להגיד. אבל הדבר שבאמת עודד את רוחי והצביע על פער מאוד גדול בין האזרחים המפוכחים לבין הממשלה הלא-מפוכחת,

בין האזרחים המפוכחים לבין הממשלה הלא-מפוכחת, דיברנו עם אנשים, אדוני היושב-ראש. דיברנו עם אלון דוידי משדרות, ראש העיר. לא תגידו שהוא ממפלגת העבודה, הוא מהבית היהודי, עד כמה שאני זוכר. דיברנו ודאי עם גדי ירקוני, שהוא יושב-ראש של המועצה האזורית אשכול, ועם סגנו מאיר יפרח, אדוני השר.

אדוני היושב-ראש, ודאי, כולם רוצים לחזור לשגרה, כולם רוצים שהצבא יבטיח להם שגרת חיים נורמלית כמו במרכז, וכולם אסירי תודה, וכולם חושבים שהצבא עושה את המיטב שהוא יכול לעשות כדי להבטיח להם שגרה. אבל יחד עם זאת, הם מפוכחים. למה אני מתכוון,

כשאני אומר שהם מפוכחים? הם יודעים שבסופו של יום הפתרון לא יכול להיות פתרון צבאי גרידא. הם יודעים זאת בבירור. ושוב, אלה לא אנשים שתגיד שיש להם צבע אידיאולוגי ספציפי מובחן, שתגיד: כן, מדובר פה בשמאלנים.

גם אנשים שמזוהים באופן חד-משמעי כאנשי ימין אומרים: לא יכול להיות פתרון צבאי. אנחנו סומכים על הצבא, אנחנו אסירי תודה על הצבא, ועדיין, אם לא יהיה פתרון למצוקה של תושבי עזה, הרי בסופו של דבר גם לא יהיה פתרון לנו. גם אנחנו לא נוכל ליהנות משגרת חיים. והינה השר שלך, אדוני היושב-ראש, ליברמן,

אין משבר הומניטרי בעזה. ודאי שיש משבר הומניטרי בעזה. בעצם מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים זה שכל הפרדיגמה הזאת של ממשלת ישראל, שרק אם נגביר את המצור, אם אנחנו נעצים את העוצר על עזה, בסופו של דבר חמאס ייפול ואנחנו, לא יודע מה יהיה אז. אם נניח שהיו אומרים שהחמאס ייפול, ואז נשאף לכך שתקום ממשלת אחדות בין הרצועה ובין הגדה המערבית, ניחא, אבל בלאו הכי גם איתם ממשלת ישראל לא רוצה להגיע להסדר. לכן, מה שאני רוצה לומר, בסופו של דבר ממשלת ישראל עובדת על הציבור שלה. ממשלת ישראל אינה כנה עם הציבור שלה. יכול להיות פתרון לסכסוך המתמשך הזה. פשוט צריך מנהיגות אמיצה, נחושה, שאינה פוחדת מהשוט של הציבור, אינה פוחדת מהאלקטורט שלה. זה מה שאנחנו צריכים.

אדוני היושב-ראש, ממשלה שכזאת, שפוחדת מהציבור, עליה ללכת ולתת לנו את ההזדמנות להנהיג את המדינה. תודה רבה,

חבר הכנסת מיקי לוי, איננו, עבד אל חכים חאג' יחיא, איננו. חברת הכנסת לאה פדידה, מוותרת?

יש לך שלוש דקות להגיד כל מה שבא לך. אדוני יושב-ראש הישיבה, כנסת נכבדה, אתמול הלכתי לבקר בבית חולים זיו בצפת. מסתכלים עליי מנהל בית החולים וכמה חולים ואומרים: את יודעת, חברת הכנסת לאה? יש לנו אוטובוס אחד ביום מכל רמת הגולן וקצרין להגיע לבית החולים בבוקר, והוא חוזר בלילה. זה נשמע הגיוני?

והמחדל הגדול עוד יותר, שהם קיבלו מהמדינה מכשור, מכשיר של MRI הכי משוכלל שיש, והוא אומר לי שהמכשיר עומד מובטל מעבודה כמה ימים, ואף אחד לא מגיע. הכיצד? הרי התושבים של קריית שמונה וכל הגליל העליון וצפת ומסביב אמורים להגיע לבדיקות האלה בבית חולים זיו בצפת.

קופת חולים כללית, שמחזיקה את הצפון כשבויים, 78% מהם הם בקופת חולים כללית, לא שולחת לבית חולים זיו בצפת, מחישוב כלכלי כזה או אחר, אלא לחיפה, לבית החולים הנוצרי בנצרת, לכן המקום הזה עומד ריק. זה לא ייתכן. גם חסרים תקנים, מכשיר חדשני כבר מגיע, לא מגיעים, תחבורה ציבורית אין לבית החולים. ואנחנו בעצם זועקים כאן בשלושת השבועות האחרונים: חברים וחברות, יש פה אפליה גדולה ומובנית בשירותי בריאות בין הצפון למרכז. עד מתי? עד מתי אנחנו נוכל לשתוק ולא לתת את המענה הבסיסי שנקרא שירותי בריאות לצפון?

תודה רבה. חבר הכנסת אכרם חסון,

אחמד טיבי,

מאיר כהן,

איל בן ראובן,

חברת הכנסת רויטל סויד, יש לך עד שלוש דקות,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אתמול נסעתי כבר בבוקר לביקור בעוטף, בעוטף עזה, ועברתי שם בין הקיבוצים, קיבוץ אחרי קיבוץ. קשה לתאר את השחור שרואים, ובפרט כשאתה מגיע למכתש בארי, מה שנקרא בתרונות בארי. אומרים לך: אתה יודע, ממש לפני שבועות ספורים היו פה כלניות, מרבד של כלניות וחרציות, וכל השחור הזה היה צבוע באדום וצהוב. ואין ספק שכולנו מחבקים את תושבי העוטף, וצה"ל עושה את עבודתו, וכולנו מגבים אותו.

שנשאלת היא מה אנחנו עושים שלא בעיתות האלה. איך אנחנו מסייעים לתושבי העוטף לא רק בימים הקשים האלה שהם עוברים, וכולנו מחבקים אותם? אם אנחנו מסתכלים, אנחנו היום נמצאים בשנת 2018, כל מכסות המים נקבעו על סמך שנת 2016. שנת 2016 הייתה שנה מבורכת, מאגרי המים היו מלאים, ולבוא היום, בשנת בצורת, ושר האנרגיה בעצמו אומר שזה כבר חמש שנים שחונות, ואנחנו בשנה קשה מאוד, ואנחנו יודעים שאי-אפשר לקבוע מכסות מים לשנת 2018 על סמך 2016. מה הם יעשו? מה הם יעשו עם השדות שנשרפו? מה הם יעשו עם המטעים?

כשזורעים שדה אפשר עוד איכשהו להחליף את היבולים, את הגידולים,

אבל כאשר נוטעים מטע, זה המטע, אלה העצים שנטעת, וצריך לעשות פה השקיה שהיא השקיה משמעותית ומסיבית. אז זה לא עוזר רק לחבק אותם עכשיו בגלל המצב הביטחוני. צריך לדאוג שגם מכסות המים שלהם ישתנו. ביקרתי בנחל עוז. זה קיבוץ קטן שמונה היום 130 תושבים, ועזבו אותו 17 משפחות, ובדרך נס מאז צוק איתן הגיעו גם משפחות חדשות, ולא מעט, והם נהנים מהחיים. הם אומרים: אנחנו לא רוצים כלום, אבל יש לנו רפת, ואתם הטלתם עלינו מכסות לייצור חלב. אנחנו לא מבקשים טובות, ולא מבקשים עזרה, ולא מבקשים נדבות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק להגדיל לנו את המכסות לייצור חלב, כדי שנוכל לשקם את הרפת שלנו, שהיא כבר משנת 1950, את כל המחלבה ואת הכול, שזה כבר 50 שנה אחורה.

מה שאני באה ואומרת כאן, מוטל עלינו פה בבית הזה לחבק, לתמוך,

וזה מה שאנחנו עושים, וכמובן גם לגבות את צה"ל על מה שהם עושים. אבל הם עכשיו צריכים את העזרה:

משק החלב, מכסות הרפת, וכמובן התחבורה הציבורית. אני מסיימת, אני ממש מסיימת. התחבורה הציבורית שיש בשדרות, רכבת משדרות לתל אביב, אבל מה לעשות? תחנת האוטובוס לאורך קו 232 היא איזה אוטובוס שעובר שלוש פעמים ביום. אז מרחק של 15 דקות מבארי לשדרות, אבל אין רכבת, אז איך אפשר להגיע? איך אפשר לעבוד בתל אביב? איך אפשר להתפרנס? ולכן כל הדברים האלה, זו החובה שלנו פה, בבית הזה. אני גם פונה פה לחבריי, ובוודאי גם לשרים הרלוונטיים, לשר התחבורה, לשר החקלאות: זו החובה שלנו עכשיו.

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל בירן,

הכנסת דוד אמסלם, איננו, חבר הכנסת איתן ברושי,

חברת הכנסת נאוה בוקר, שרן השכל, מוסי רז, פנינה תמנו שטה, ינון אזולאי, יהודה גליק, זוהיר בהלול, ישראל אייכלר, מסעוד גנאים, איימן עודה, טלב אבו עראר, יואב קיש, חיים ילין, ג'מעה אזברגה, יוסף ג'בארין. אנחנו נצביע על הצעת החוק, אנחנו נצביע על הצעת החוק אחרי השעה 20:30. תודה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 18) (היחידה לשחרור ממאסרים קצרים), התשע"ח 2018, לקריאה ראשונה. שרת המשפטים צריכה להציג את החוק. יציג השר גלעד ארדן, בבקשה.

יש לי שני חוקים של שר הרווחה. אני חושב ששרת המשפטים כבר נהייתה מפונקת מדי.

מר ברינגר, פה זה הכנסת. צריך לבקש בשביל שיעשו דברים. אנחנו לא עושים את דבריה בלי שהיא מבקשת, רק אחרי שהיא מבקשת. אתה לא חייב.

לא, יש לי אופי נורא צייתן, צייתני. את רוצה שוב שהממשלה תודה לך? אתם יכולים להודות לי כל הזמן, זה לא מזיק. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק בעניין שחרור על תנאי ממאסרים קצרים, אה,

נועדה להבטיח את קיומם של דיונים מהירים ויעילים לגבי שחרורם המוקדם של אסירים השפוטים למאסרים קצרים, ובכך להקל את העומסים בוועדות השחרורים ולאפשר את שחרורם המוקדם של האסירים הראויים לכך. חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א 2001, קובע כי הסמכות לשחרר אסיר על תנאי לאחר שריצה שני שלישים מתקופת מאסרו נתונה לאחד משני גורמים: 1. לנציב בתי הסוהר יש סמכות לשחרר על תנאי ממאסר אסיר שנדון למאסר של מעל שלושה חודשים ועד שישה חודשים, 2. לוועדת שחרורים או לוועדת שחרורים מיוחדת, תלוי בעניין, יש סמכות לשחרור על תנאי ממאסר של אסירים שנדונו למאסר של למעלה משישה חודשים, למעט אסירי עולם. בשני המקרים ההחלטה על שחרור על תנאי היא אם נמצא שהאסיר ראוי לשחרור וששחרורו אינו מסכן את שלום הציבור. הניסיון מלמד כי הליכי השחרור על תנאי, הן בפני ועדת השחרורים והן בפני נציב בתי הסוהר, כרוכים בקשיים שונים, המביאים לידי כך שוועדות השחרורים מתקשות להשלים במועד את הדיון בבקשות אסירים לשחרור על תנאי ממאסר, ובמקרה של אסירים השפוטים למאסרים של עד שנה קורה שלעיתים הבקשה מתייתרת עקב התמשכות ההליך. גם בעניינם של אסירים ששפוטים למאסרים קצרים, שלושה עד שישה חודשים, מספר האסירים המשתחררים על תנאי על ידי הנציב הוא נמוך. לכן הצעת החוק באה לתת מענה מיטבי, יעיל ומותאם לאסירים השפוטים למאסרים לתקופות קצרות של עד שנה. הצורך בייעול מנגנון השחרור על תנאי הודגש גם נוכח פסק הדין של בג"ץ בעניין שטח המחיה המוקצה לכל אסיר ועצור. הצעת החוק היא אחד האמצעים ליישומו של פסק הדין. הצעת החוק מבקשת ליצור מנגנון יעיל המבוסס על הפקדת סמכות השחרור על תנאי בידי יחידה מינהלית ייעודית בשירות בתי הסוהר שתדון ותחליט במקום נציב בתי הסוהר בבקשות לשחרור על תנאי של אסירים שנשפטו לתקופת מאסר שבין שלושה חודשים לשנה, למעט אסירים בעבירות מסוימות שנדרשת בעניינן חוות דעת מיוחדת ולמעט קטינים שנגזרו עליהם למעלה משישה חודשי מאסר. היחידה לשחרור ממאסרים קצרים תקבל החלטה על בסיס בקשה בכתב של האסיר ועל בסיס המסמכים שיונחו בפניה, ללא דיון בנוכחות האסיר או בא כוחו וללא נציגות של בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, בשונה מהליך המתנהל בוועדות השחרורים.

בקשותיהם של אסירים לשחרור על תנאי תיבחנה במועד, ותאפשר את שחרורם על תנאי של אסירים שנמצאו מתאימים לכך במועד בהתאם לדרישות החוק. לנוכח האמור לעיל אני מבקש לתמוך בהצעת החוק בקריאה הראשונה ולהעביר את ההצעה לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה, אדוני. ראשון הדוברים, חבר הכנסת דב חנין, ואני סוגר את הרשימה. שלוש דקות, בבקשה. אנחנו רשומים. אנחנו רשומים, נכון, אדוני היושב-ראש? סליחה, אדוני, אנחנו רשומים.

למה לא? אתם לא רשומים. אז אנחנו רוצים להיות רשומים.

לא רשמו אותנו העוזרים? זה לא נפתח? לא רשמו אתכם.

שלוש דקות, אדוני,

אין מנוס ממנו, אבל צריך להבין שצריך לעשות את הכול כדי לקדם מהלכים חלופיים,

של התמודדות עם פשיעה ועם עבריינות. ומה שצריך לעשות בבתי הסוהר זה

כאן הייתה לי הזכות להיות יוזם החקיקה הזאת. ייצרנו אותה ביחס לבני נוער, לקטינים, אבל יש מקום לחשוב על בנייה של מערכת

מה שצריך לשים לב, וזה מאוד חשוב, שיש פה החרגה, וההחרגה היא בכל מה שקשור לעבירות המין ועבירות האלימות

בגלל שעבירות המין ועבירות האלימות במשפחה דורשות התייחסות מיוחדת, ועדה מיוחדת, שיושבת על

תודה רבה.

אני רוצה לדבר על נושא שכבר התייחסתי אליו בנאומים בני דקה, ואני אעשה מה

האדם אם זה אירוע סגור. אז עכשיו מגיע אדם לפתחו של המועדון ואומרים לו: סליחה, האירוע הוא סגור, מאיזשהו תירוץ דחוק,

עאידה תומא סלימאן, מנחם אליעזר מוזס, יעל גרמן. ג'מאל זחאלקה, בבקשה, עד שלוש דקות, אדוני.

תקפו את הצעת חוק מדינת כל אזרחיה ואת המציעים, ואני חושב שחלק מהצופים חושבים: איזו מין הצעה זאת. חשוב להדגיש שזו הצעת חוק המבוססת על שוויון בין בני אדם, על הערך המודרני של האדם השווה, לעומת התפיסה של ימי הביניים של האדם ההייררכי. ההצעה אומרת שאסור שתהיה לאזרח, אפריורי, עדיפות על אזרח אחר בגלל שייכותו הלאומית, ואסור שאזרח יופלה לרעה בגלל שייכותו הלאומית.

לא יהיה מצב שבו יהיה אזרח פלוס ואזרח מינוס, אלא כולם יהיו אזרחים רגילים, שיש להם זכויות אזרח מלאות וזכויות קולקטיביות, במקרה זה לאומיות, מלאות, כי לפי התפיסה המודרנית, הדמוקרטית המודרנית,

בנוסף לזכותו לחירות ולזכויות אחרות,

בסיס של הזכות להשתייך לקבוצה תרבותית ולאומית. זו זכות פרטית של אדם, ככה שהזכויות הקולקטיביות של בני אדם מונחות ביסוד, הן חלק אינטגרלי של זכויות האדם הנפרד כפרט. אי-אפשר לדבר על זכויות אזרח בלי לדבר על זכויות קולקטיביות. נשיאות הכנסת קיבלה צעד אנטי-דמוקרטי, דורסני. יושב-ראש הכנסת השתמש בכוח של הרוב, בשם הטירניות של הרוב, הוא פסל את החוק מלהגיע לכנסת. מה אומרת ההחלטה הזאת? הפירוש האמיתי של ההחלטה הזאת הוא שאסור לתבוע שוויון מלא. לא רק שהכנסת מתנגדת, אסור לך, לא נאפשר לך להניח הצעת חוק המבקשת, הדורשת, שוויון מלא בין האזרחים. אנחנו מתכוונים לפנות לבג"ץ, ולפני כן, גם להתאחדות הבין-לאומית של הפרלמנטים, כדי שילחצו על הכנסת ועל נשיאות הכנסת ועל יו"ר הכנסת וכדי שיגנו עלינו מפני הניסיון או מפני הפעולה, לא רק הניסיון, לשלול את זכויותינו כחברי פרלמנט. אני מקווה שיופעל לחץ ואפילו סנקציות על הכנסת בגלל ההפרה הבוטה של הזכות לפעילות פוליטית והזכות של חבר פרלמנט.

חבר הכנסת איציק שמולי. מוותר.

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, איננו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, יעל כהן-פארן,

מיקי לוי, עבד אל חכים חאג' יחיא, כל מי שאני קורא את שמו ולא נמצא, אז אני עובר לשם הבא. לאה פדידה, אכרם חסון, אחמד טיבי, מאיר כהן, עפר שלח, איל בן ראובן, רויטל סויד, מוותרת, מיכל בירן, רחל עזריה, דוד אמסלם, איתן ברושי, נאוה בוקר, מרב מיכאלי, מוותרת, שרן השכל, מוסי רז, פנינה תמנו-שטה, ינון אזולאי,

זוהיר בהלול, ישראל אייכלר, מסעוד גנאים, איימן עודה, טלב אבו עראר, יואב קיש, חיים ילין, קארין אלהרר, ג'מעה אזברגה, יוסף ג'בארין, ואאל יונס. אנחנו עוברים עכשיו להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, הכשרה מקצועית ודמי מחיה למבוטח שילדו הנכה נפטר), התשע"ח 2018. חבר הכנסת גלעד ארדן, בשם שר העבודה והרווחה,

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 207) (הכשרה מקצועית ודמי מחיה למבוטח שילדו הנכה נפטר), התשע"ח 2018, לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק השר גלעד ארדן,

בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הורים המתמודדים עם מחלת ילד חווים קשיים במישורים רבים, המכבידים על חיי המשפחה ועל תעסוקת ההורה. קשיים אלה כוללים התמודדות עם טיפולים רפואיים אינטנסיביים, הדורשים השקעת משאבי זמן ניכרים, היעדרות מעבודה, הישארות בבית עם הילד החולה ועוד.

נוסף על ההתמודדות הרגשית המלווה את הטיפול בילד חולה, במקביל לניסיון לשמור על שגרת חיי המשפחה ביום-יום. במקרים רבים, הורים הנדרשים להתמסר לטיפול בילדם החולה נאלצים לשנות את דפוסי התעסוקה, ולעיתים אחד מההורים נאלץ אף להפסיק את עבודתו כליל על מנת להתמסר לטיפול בילד. התמודדות זו, שעשויה להיארך שנים רבות, מביאה למצב שבו עם פטירת הילד הנכה, מוצא עצמו ההורה עומד בפני קושי גדול בבואו להשתלב חזרה בעולם העבודה, הן בשל המשבר הרגשי והן בשל ההתנתקות או הצמצום בתחום זה. הצעת החוק המונחת בפניכם מציעה להרחיב את הזכאות להכשרה מקצועית ודמי מחיה הניתנים כיום לאלמן או אלמנה בהתאם להוראות סעיף 265 לחוק והתקנות מכוחו, בשינויים המחויבים, גם להורה לילד נכה כאמור שהלך לבית עולמו ואשר קודם לפטירתו שולמה בעדו קצבת ילד נכה. חברי הכנסת, אני מבקש מכם לתמוך בהצעת החוק בקריאה הראשונה ולהעבירה לוועדת העבודה והרווחה לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

תודה רבה. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת איל בן ראובן, יעל גרמן, נחמן שי. עאידה תומא סלימאן, שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אני חושבת שזאת הצעת חוק חשובה מאוד, ויש לנו החלטה לתמוך בהצעת החוק הזאת.

רציתי לנצל את שתי הדקות, שלוש הדקות, שעומדות לרשותי, כי שמעתי קודם שהמסע הזה של הדיון שהתקיים היום בבוקר בוועדה לקידום מעמד האישה עדיין מתמשך, עדיין עולות חברות כנסת ומדברות עליו. אני חייבת להגיד שההזמנות של הוועדה לקידום מעמד האישה יוצאות ל-mailing list של מאות אם לא אלפים של מכותבות שמוזמנות לדיונים האלה. מי שבחר היום להגיע, וכל הכבוד לאלה שבחרו להגיע לדיון הזה, הגיע ורצה להביע דעה על נושא שעד עכשיו היה סוג של טאבו ולא היה אפשר לדבר עליו. אני חושבת שאלה שהגיעו, שנקראו מעל הבמה הזאת "הזויות" ו"ארגונים הזויים", הם ארגונים שעושים עבודה נפלאה, עבודת קודש, של כיבוד חיי בני אדם, עזרה לזולת וגם הכרה שזה לא רק עניין של נדיבות וזה לא עניין של רחמנות, אלא זה גם עניין של מחויבות מוסרית למאבק בהמשך העוולות האלה וראייה פוליטית כוללת. אז אנא, כאשר רוצים לדבר על דבר שהתקיים בכנסת, תביאו את האמת גם מעל הדוכן הזה.

תודה רבה. חברת הכנסת תמר זנדברג, איננה, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, איננה, חבר הכנסת מוסי רז, מוותר, סעיד אלחרומי,

איציק שמולי מוותר, מירב בן ארי, מוותרת, חבר הכנסת זוהיר בהלול, איננו, מנחם אליעזר מוזס, איננו, מיכל רוזין,

עבד אל חכים חאג' יחיא, מוותר, עיסאווי פריג' מוותר, ישראל אייכלר,

יעל כהן-פארן, איננה, מיכאל מלכיאלי, איננו, איתן ברושי, איננו, מאיר כהן, איננו, מיכל בירן, איננה, אחמד טיבי, איננו, איימן עודה, איננו, יוסי יונה,

יוסף ג'בארין, בבקשה. סגרתי את רשימת הדוברים. אני סוגר את רשימת הדוברים. כבוד היושב-ראש, רמדאן כרים. האמת היא שאני בכל זאת עליתי, כי אי-אפשר לסיים את היום הזה, לפחות מבחינתי, בלי לברך את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, על הדיון החשוב והאמיץ שהיא קיימה היום בוועדה שלה, דיון שחשף את אחת הסוגיות הרגישות ביותר שאנחנו כחברי כנסת, לפחות ברשימה המשותפת, מתעסקים בה בתקופה האחרונה. מה יכול להיות אנושי יותר מאשר דיון שרוצה לסייע בידיהן של נשים חולות סרטן כדי שיוכלו לקבל את הטיפול שמגיע להן? בגלל זה החמאס שלח קבוצה של חולי סרטן לפרוץ את המצור הנגדי? חלק מהנשים הללו, החמאס שלח סתם חולות סרטן? חלק מהנשים הללו כבר קיבלו טיפול ראשון בישראל, זה מה שמטריד אותך, או בבתי החולים הפלסטינים.

מה יש לך עם נשים חולות סרטן, אני לא מבין.

מה זה קשור, תתביישי לך. על מה את תוקפת נשים עם סרטן? אין לה בעיה אם יש, על זה את מדברת?

אל תסכימי, אבל לקטוע את הדברים?

אני בעד, שיא החוצפה, להתפרע על נושא כזה. שלא ישימו על משט חולי סרטן. אני לא מדבר על כיבוש, אני לא מדבר עכשיו על מדינה פלסטינית,

אני מדבר על נשים חולות סרטן, תדבר על החמאס. שצריכות לקבל טיפול. מה זה מפריע לך?

מה זה מפריע לך? תאפשרו להם.

תודה רבה, חברת הכנסת מירב בן ארי.

תודה רבה, חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה רבה. בבקשה, תמשיך. חלק מהנשים הללו כבר קיבלו טיפול

בין אם זה בבתי חולים בישראל, בין אם זה בבתי החולים הפלסטיניים בירושלים.

עכשיו רוצים לאסור עליהן להיכנס לישראל. אף אחד

נשים שמחכות לטיפול שיכול להאריך עוד קצת את החיים שלהן, ונתקלות כל הזמן בסירוב של הרשויות בישראל, לא לאפשר להן, לא לאפשר להן להיכנס לישראל, לא לאפשר להן לקבל טיפול בירושלים, לא לאפשר להן לצאת למצרים, מצרים, פשוט גזר דין מוות. חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה רבה. גזר דין מוות.

אתן מתחרות מי צועקת יותר? הטיפול השלישי, אתה משקר. המצרים, גזר דין מוות שהכיבוש משית עליהן כאשר הוא חוסם את הדרך מהתקווה האחרונה שהייתה להן.

אני רוצה לומר: אנחנו כחברי כנסת לא מייצרים את הבעיות הללו. אנחנו כל הזמן מקבלים את הפניות הללו, ולצערי הרבה פעמים אנחנו חסרי אונים. אז תודה לחברת כנסת אחת שהיה לה האומץ להביא את הנושא הזה ולהגן על הזכות הכי בסיסית והכי אנושית הזאת. תודה רבה. יישר כוח, חברת הכנסת תומא סלימאן. יישר כוח.

חברת הכנסת עליזה לביא, איננה, חבר הכנסת עמר בר-לב, מוותר, חברת הכנסת רויטל סויד, מוותרת, חבר הכנסת טלב אבו עראר, מוותר, חברת הכנסת מרב מיכאלי, מוותרת, חברת הכנסת שרן השכל, מוותרת. השר, רוצה לסכם לפני שאנחנו עוברים להצבעות? השר לא רוצה לסכם, אז אנחנו עוברים להצבעות. חברי הכנסת, נא לשבת. היה צלצול שחברי הכנסת הגיעו? היה צלצול. אנחנו עוברים להצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 19 והוראת שעה), התשע"ח 2018. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שנייה. חברי הכנסת, נא לשבת. אני מפעיל את ההצבעה. נא לשבת, חברי הכנסת. אני מבקש, אנחנו באמצע הצבעה. נא לשבת, חבר הכנסת מכלוף. נא להצביע. סעיפים 1 16

בעד, 41, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית, נא להצביע. חוק המרכז

בעד, 42, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק הספנות.

רגע, תודות. רשימת תודות קצרה מאוד.

לא שמעתי אותך. אני רק רוצה להודות, כמובן, לכל מי שתרם לעבודה המדהימה על החוק הזה: למרכז לגביית קנסות וחובות, לתומר מוסקוביץ וענת הר אבן מרשות האכיפה והגבייה, לדורון תשתית, מנהל המרכז, מיכל אלבז ממשרד המשפטים. מהמרכז לשלטון מקומי אני רוצה להודות ליו"ר חיים ביבס, למנכ"ל שלמה דולברג ולמירה סלומון, מנהלת המחלקה המשפטית. אני מאוד רוצה להודות לאגודה לזכויות האזרח, לדבי גולד-חיו, שתמיד נמצאת שם, ולבקי קשת מרבנים לזכויות אדם, שתמיד תמיד נמצאות בשביל להאיר את כל הדברים שצריך לוודא שקורים בשביל אלה שמיוצגות ומיוצגים פחות בכנסת הזאת. רק להגיד שהחוק כרגע מאפשר לרשויות לבחור, ואנחנו עושות ועושים פיילוט בהוראת השעה הזאת. יש לי כבוד וזכות ליזום את הפיילוט הזה, ואני ממש ממש קוראת לכן ולכם, חבריי וחברותיי, לעזור לנו לצרף רשויות מקומיות אליו. זה דבר שכולן וכולם ירוויחו ממנו.

אנחנו עוברים להצבעה העל הצעת החוק הבאה, הצעת חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (תיקון מס' 2), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. חברי הכנסת, נא לשבת ולהצביע, בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הספנות (הגבלת

בעד, 38, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, ותועבר להמשך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכלכלה. אנחנו עוברים להצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 18) (היחידה לשחרור ממאסרים קצרים), התשע"ח 2018. נא להצביע, חברי הכנסת. קריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 18) (היחידה לשחרור ממאסרים קצרים), התשע"ח 2018, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

אין נמנעים, אין מתנגדים.

ראשונה, ותועבר לוועדת החוקה,

עוברים להצעה

ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול (תיקון מס' 3) (הגדרת עובד רווחה),

לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, 42, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות

הלאומי (תיקון מס' 207) (הכשרה מקצועית ודמי מחיה למבוטח שילדו הנכה נפטר), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'

התשע"ח 2018, לוועדת העבודה, הרווחה